על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ב 2022, הצעת חוק מערך הגיור, התשפ"ב 2022. לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק פ/3427/24 וכלה בהצעת חוק פ/3555/24: הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון, עידוד ענף היהלומים) (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, מאת חברי הכנסת אורי מקלב, משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, הצעת חוק

היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון שמונחת כאן מדברת על אחד המחדלים הכי כואבים של הממשלה הזו, הפקרת בתי החולים ובריאות תושבי הפריפריה. בחודשים האחרונים אני רואה איך הגישה של הממשלה הזו גורמת להתרחבות הפערים, איך בכל חודש שעובר תושבי הפריפריה נרמסים עוד ועוד, איך מורידים אותם לתחתית סדר העדיפויות, ואיך מתעלמים מהעובדה שיש פה עוול שצריך לתקן. אני זועק כל שבוע מעל הדוכן הזה, בחדרי הוועדות, בדיונים, פונה לשר,

מכתבים, הכול בשביל להסב את תשומת ליבה של הממשלה לאזרחים שם, אזרחים שלא נעלמו ברגע שעליתם לשלטון, אזרחים שמתמודדים יום-יום עם קשיים, ואתם החלטתם להתעלם מהם, להתנהג כאילו הם כבר לא קיימים, כאילו הם בכלל לא הבעיה שלכם. מעבר לזה, החלטתם גם להקשות עליהם, לתת להם לספוג את העול הכלכלי של מימון הכיסא שלכם. החלטתם להזניח את הבריאות שלהם, החלטתם לבטל פרויקטים מצילי חיים בשבילנו, כמו הרחבת כביש 65, כביש הדמים, והפיכתו לבטוח יותר, או הארכת כביש 6 עד שלומי. רציתם לפנות את הכסף לדברים שיבטיחו את הג'וב שלכם, שישמרו על המשרד שלכם, על פמליית היועצים, על הכיסא הנוח. והם, שיסתדרו. לפני כשנתיים אני סיירתי בבית החולים פוריה שבצפון, והם הציגו לי בעיה: לא היה בכל הגליל המזרחי מרכז לצנתור מוח, אפילו לא אחד. משרד הבריאות לא נתן להם רישיון להפעיל כזה. עכשיו תבינו, הסיכויים להחלמה מוקדמת אצל נפגע שבץ יהיו גבוהים פי שלושה אצל מי שיעבור צנתור מוח תוך שעתיים מהפגיעה. הזמן הוא קריטי. משמע, כל עיכוב, נסיעה, המתנה, מעבר לבית חולים אחר עלולים לפגוע קשות בבריאותו, להפוך אותו לנכה או לגרום גם למוות. יש לזה חשיבות מכרעת.

הלכתי לשר הבריאות דאז ליצמן, והוא והממשלה היו נכונים להבין שיש באמת צורך כזה, ונתנו את הרישיון לפוריה. בית החולים ברזילי פנה אליי באותה בקשה, מרכז לצנתור מוח. ברזילי משרת קרוב לחצי מיליון תושבים. בשנת 2019 הוא טיפל ב-900 חולים שעברו שבץ. פניתי לשר פעם אחר פעם, שלחתי מכתבים, העליתי את זה מולו בדיונים בכנסת, הגשתי שאילתות,

קיבלתי תשובה אחת מהמשרד: ישנה יחידה בסורוקה. יחידה בסורוקה. אתם יודעים כמה זמן לוקח להגיע מברזילי לסורוקה?

שעה שבה חייו של תושב אשקלון, אשדוד, קריית גת, קריית מלאכי, יכולים להידרדר. אני צריך להגיד למשרד הבריאות מה המשמעות של שעה בשבץ מוחי? אני צריך לספר לכם שבני אדם יכולים למות בגלל השעה הזו? איפה האחריות שלכם? אם זה בפריפריה אז לא רואים? אלו אנשים שקופים? אם זה לא במרכז ולא בכותרות של שעה שמונה אז זה לא מעניין אף אחד מכם? נתקלתי בספק ובשאלות של משרד הבריאות גם כשזה נגע לרישיון לפוריה.

אדוני היושב-ראש, לפני חודשיים חנכנו את המרכז לצנתור מוח בבית החולים פוריה ביחד עם שר הבריאות. בזמן שחנכנו המרכז פעל כבר שבוע, ושאלתי את המצנתר הראשי, להבין את המשמעות, אם היו אנשים שעברו שבץ מוחי. הוא סיפר לי שהיו באותו שבוע שני אנשים שהוא הציל את חייהם בזכות המרכז לצנתור מוח, והוא פעל רק שבוע. עכשיו תחשבו כמה חיים אנחנו מאבדים בכל יום שאין רישיון למרכז לצנתור מוח לבית החולים ברזילי. ובמקביל בצפון, אדוני היושב-ראש, כבר חודשים שאני מתריע בפני השר והמשרד על מכשיר אקמו שאין בבית החולים הלל יפה בחדרה. אפילו לא מכשיר אקמו אחד. מסבנים אותי בכל מיני ביורוקרטיות כלכליות ונוהלי משרד. אז תקשיבו טוב, השבוע הייתי בניחום אבלים של אישה בת 63 שהייתה בהלל יפה בגלל שחלתה בקורונה. תוך שבוע קרסו לה כל המערכות. אנשים בהלל יפה מתים בגלל שאין שם מכשיר אקמו,

ובגלל שאתם קבורים בטבלאות שלכם ולא מוכנים לראות מה קורה בשטח, לא מוכנים לראות שאנשים באמת מתים בגלל המחדל הזה. המשרד מתרכז בלהיות רגולטור יותר מאשר לקחת אחריות באמת. שר הבריאות, איפה אתה? איפה אתה, באמת? איפה אתה, שתדפוק על השולחן? כי בדברים שאתה רוצה להשיג אתה יודע לדפוק על השולחן. במקרה הזה אתה לא עושה את זה. מתי יגיע הזמן שתנחה את אנשי משרדך לטפל בזה? מתי תפסיק להיות אדיש למוות של אנשי הפריפריה בגלל המחדלים הללו?

בית החולים העמק בעפולה. מנהלי המחלקות שם, שעובדים שנים רבות במסירות יוצאת דופן, הם בוכים על המצב של בית החולים. הם מתריעים על מצב מחריד, מחסור זועק במיטות טיפול נמרץ, מחסור בכוח אדם במחלקה הקרדיולוגית עד לרמת סיכון חיים, מאבק בין המחלקות על חדרי ניתוח. הם באים ונלחמים באומץ, למרות שזה מקום העבודה שלהם ויש בכך סיכון. הם עושים את זה למען המטופלים, הם עושים את זה למען תושבי הפריפריה. בדיון שהיה בוועדת הבריאות בנושא, בדמעות הם פנו לכללית ולאנשי משרד הבריאות, לא ספרו אותם,

זה לא מעניין את המשרד. גם כשאני פניתי לא טרחו אפילו לענות לי. ומי משלם את המחיר? אותם תושבי הפריפריה שמתים. אנשי בית החולים מתחננים לפגישה עם השר כבר כמה חודשים. הם אפילו לא זוכים למענה אם תהיה פגישה או לא. עד כדי כך לא סופרים אותם, ששום נציג ממשרד הבריאות לא ניאות עד לרגע זה להיפגש איתם. כמה זלזול באנשי הפריפריה. המחדלים לא נגמרים. MRI, לדוגמה, אני גיליתי שחברות פרטיות, חברות ביטוח פרטיות נותנות תורים מקוצרים, תוך 48 שעות,

כשתושבים בפריפריה מחכים שמונה חודשים לבדיקה. בהתחלה אמרתי: בטוח שמדובר על מכשירים אחרים,

אנחנו כל הזמן נלחמים על קיצור תורים, הרי אין מצב שמשרד הבריאות יאפשר אי-צדק שכזה.

הגעתי לדיון והבנתי שמדובר באותם מכשירים, אותם רישיונות. על כל חודש המתנה, שבו אדם נהיה חולה יותר ויותר, החברות האלה מנפחות את הכיס. מדיניות MRI לעשירים. קיימתי על זה דיון בוועדה, פניתי לשר, הצפתי את זה בנאומים, ומשרד הבריאות אימץ את השיטה: לא ראיתי, לא שמעתי. מתנהגים כסטטיסטים באירוע כאילו הוא לא שייך להם. איזה ביזיון. ואתמול ראיתי תחקיר גם על קיצור תורים בחברה החרדית, ואני נגד כל אפליה כזאת של קיצור תורים,

אתה רוצה לדבר על זה, אולי?

אני רק אראה לך את ההבדל בין התגובה של השר לזה למה שאני פניתי אליו. אז אני מגנה כל שיטה של קיצור תורים, לא משנה מי זה, אבל כשאני פניתי, וגם על זה הייתה כתבה בערוץ 13, על אותן חברות ביטוח שנותנות תורים למי שיש לו ביטוח פרטי ל-MRI תוך 48 שעות. והשרה, זה לא למכשירי MRI יוצאי דופן, זה לאותם מכשירים של השירות הציבורי.

קיימתי דיון, פניתי לשר, עד עכשיו לא קיבלתי תשובה.

במקרה של החרדים, הוא אומר: אין מקום לפרוטקציה?

במערכת הבריאות כולם זכאים לשירות שוויוני, בלי אולי ובלי אבל. השנים שלשכת שר הבריאות עצמה עוד ידעה תרבות של קומבינות וקידום מקורבים,

אני מסכים לחלק הראשון, שאנחנו נגד הדברים האלה, אבל למה הוא בוחר רק לתקוף ולהתעסק במה שראינו אתמול, ומחברות הביטוח הגדולות הוא מתעלם?

הרי גם שם מקצרים תורים. מה, יש פחד מחברות הביטוח? החרדים, יותר קל להיכנס בהם? וחברות הביטוח, מפחדים להיכנס בהן? אלה אותם תורים, אותם מכשירים, אלה אותם דברים שגורמים לאנשים שזקוקים נואשות לבדיקות האלו לא לקבל אותן, הדברים האלה שאנחנו רואים. אנחנו צריכים לגנות ולתקוף ולפעול. לא משנה מאיזה צד זה מגיע, לא משנה מאיזו אוכלוסייה ומאיזו חברת ביטוח, גדולה ככל שתהיה, אסור לנו לאפשר מדיניות MRI לעשירים או למקורבים, וחבל שהשר בוחר לצאת בתקיפות רק נגד צד אחד שעושה את זה.

יש שר במשרד הבריאות?

כל מה שהעליתי כאן, כל מה שהעליתי כאן בהצעת האי-אמון הזו, העליתי מול השר בכל הזדמנות. המקסימום שקיבלתי ממנו, חבר הכנסת מלכיאלי: לא מכיר, אבל אבדוק. בהתחלה הייתי תמים.

חיכיתי לבדיקה,

מעולם לא הייתה המשכיות לאותה בדיקה, מעולם לא הייתה המשכיות. אני אבדוק, אף פעם הוא לא חזר אליי. בדיווח של פעילות המשרד שהיה לו השבוע, על פעילות המשרד, היה מרוח על המצגת שלו: ביטוח בריאות לעובדים זרים. זאת אחת המשימות, אחד האתגרים. וכולם דיברו שם והיללו את הצעד הזה. זה סדר העדיפויות, חבר הכנסת מלכיאלי. מה איתנו, אנשי הפריפריה? לנו לא הייתה שום כתובית במצגת הזאת. אנחנו לא מוכרים ולא נשכרים. אנחנו אלה שבממשלה הזאת נועדנו לסבול. הלוואי שהוא היה מתייחס אלינו עשירית ממה שהוא מתייחס ודואג לעובדים הזרים. כל מה שתיארתי פה זה רק קמצוץ. זו התחלה מאוד כואבת למה שעתיד לבוא על תושבי הפריפריה, על מה שעתיד לבוא על הקבוצה שהממשלה הזאת החליטה לדרוס: פריפריה, חרדים, מזרחים. היא תמשיך להפקיר אותם, היא תמשיך לפגוע בהם,

בתחבורה, במורשת, בכלכלה. היא תעשה כל מה שהיא יכולה בשביל לדכא אותנו. מבחינתם אנחנו הרסנו את המדינה. באנו וחירבנו להם את האליטה. ניפצנו את הבועה, ואנחנו פשוט מפריעים להם. הגזענות וההתנשאות שלכם שקופות. אנחנו כאן להישאר.

אני מבקש מהחברים להצביע אי-אמון בממשלה.

תודה רבה. תשיב בשם שר הבריאות השרה קארין אלהרר.

אתה יודע, יש חופש ביטוי גם באולם המליאה. היא תגיד מה שאשר על נפשה. טוב, המתח בשיאו. כן, תחכה ותראה. אולי, אגב, היא תשכנע אותך להביע אמון בממשלה. תקשיב. הכישרון שלה יכול לעשות את זה. במקרה הנוכחי, מורכב יותר.

נראה. הוא שאל שאלה, אמרתי, זה עיקרו של הוויכוח כאן במליאה. יש אי-אמון, ויש מי שמשיב ומנסה לשכנע את חברי הכנסת להביע אמון בממשלה. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, הרמקול לא עובד.

גם אם יתמהמה, בוא יבוא. כן, בדיוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני משיבה בשם שר הבריאות. מערכת הבריאות הציבורית בישראל יובשה לאורך עשרות שנים, ואין ספק שהיא כיום אינה מצליחה לספק שירותי בריאות באופן שוויוני בין המרכז לפריפריה, גם הגיאוגרפית וגם החברתית. התוצאה של הפערים הללו ניכרת בכל מדדי הבריאות, בשיעורי התחלואה, התמותה ותוחלת החיים בין הפריפריה הצפונית והדרומית למרכז. מאז כינון הממשלה, משרד הבריאות משקיע משאבים ניכרים כדי לשנות את הכיוון ולהשקיע ככל הניתן בפריפריה תחילה. אחד מצעדי המדיניות הראשונים שהייתה לגביהם הסכמה מוחלטת בממשלה הוא הקמת שני בתי חולים חדשים בישראל, אחד בדרום, בבאר שבע, והשני בצפון, בקריית אתא. את שתי ההחלטות הללו צוותי משרד הבריאות והאוצר מקדמים במרץ. בנוסף, כל צעד שאנו מקדמים יחל ראשית בפריפריה: מתווה קיצור התורנויות יתחיל בפריסה ראשונית בפריפריה ויחל בעשרה בתי חולים בפריפריה, כאשר על פי החלטת שר הבריאות לא יוכללו בשנה זו בתי חולים במרכז, כי העומס על המתמחים שם הוא משמעותי הרבה יותר, וגם בגלל פערי כוח האדם הקיימים בפריפריה והצורך לוודא כי מערכת הבריאות בצפון ובדרום תתחזק בעקבות הצעד הזה. מערכת הבריאות מתמודדת עם אתגרי אי-שוויון ופערים בין הפריפריה למרכז גם בתחום כוח האדם, המשליך באופן מיידי על איכות שירותי הרפואה הניתנים לאזרחים במקום, ולא בכדי, כי גם בהתמודדות עם מצוקת משבר כוח האדם הפריפריה מושפעת ביתר שאת. לכן הקמנו תוכניות מגוונות לחיזוק כוח האדם, כמו תוכניות הכוכבים בגליל והכוכבים בנגב ותוכנית אילנות, שנועדו לחזק את העתודה הרפואית בקרב בני האזור. מתוך ניתוח משתנים המשפיעים על עבודת רופאים בפריפריה עלה כי המשתנה בעל התאימות הגבוהה ביותר להשפיע על התמדת רופאים בעבודה בפריפריה הוא היות הרופא בן המקום. ולכן, תכלית התוכנית היא לתמרץ סטודנטים ואנשי מקצוע שמרכז חייהם במרכז לעבור לפריפריה. כבר השנה שר הבריאות פעל להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה, ובתקציב 2022 תוקצבו 260 כיסאות לימוד לסטודנטים לרפואה ו-450 כיסאות לסטודנטים לסיעוד. בתוכנית רב-שנתית שגובשה במל"ג, בוות"ת ובמשרד הבריאות סוכם כי יתווספו 400 סטודנטים לרפואה בארבע השנים הקרובות. בסקטור הרופאים, על הפרק תוכניות להרחבת השדות הקליניים בקהילה ובבתי החולים, הרחבת סמכויות לאחיות מומחיות וקידום מקצוע עוזר רופא, שיוריד את העומס והנטל מהרופאים, לצד הרחבה וגיוון של כוח האדם הרפואי באמצעות ביזור סמכויות, הרחבת היקף הלומדים באקדמיה בהכשרות ובהסמכות ובהתאמת תוואי העבודה של מקצועות שונים במטרה לשפר זמינות ולצמצם שחיקה. בהתייחס להוספת מכשירי אקמו, מכשיר אקמו הוא מכשיר מציל חיים בקבוצת החולים הקשה ביותר, שבה יש ליקוי בתפקוד ריאתי. הפעלת מכשיר אקמו היא מורכבת לאור העובדה כי היא דורשת ציוד ומכשור ייעודיים, התאמת תשתית וכוח אדם ייעודי והכשרתו. תפקידו של משרד הבריאות הוא לוודא כי בכל אחת מיחידות אקמו המופעלות יש לא רק את המכשיר עצמו אלא גם את הכיסוי המקצועי המתאים. צוות חטיבת רפואה יוצא לבית החולים ובודק את ההכנה על כלל מרכיביה ומאשר את העובדה כי הפעלת המכשיר היא בטוחה למטופל. בחודש ינואר 2022 אושרה הפעלת יחידה בבית חולים הגליל בנהריה. ברזילי באשקלון נמצא בשלבים מתקדמים של השלמת ההכנות המבניות הנדרשות, ובקרוב תאושר הפעלה. במרכז בחדרה נערכה, את יודעת כמה חודשים אני שומע "בקרוב תאושר ההפעלה"? אני לא יכול להתווכח איתך כי את מקריאה את מה שנתנו לך,

כמה אני שומע בוועדות, ואני כבר כמה חודשים על האירוע הזה,

בינתיים אנשים מתים שם. אנשים מתים בגלל זה. כמה זה באמת, אבל? אני רוצה לומר משהו שלא כתוב כאן, בסדר? בסופו של דבר, כולם מבינים, הייתם בקואליציה, אתם מכירים את האירוע, מרגע שמאושר תקציב, צריך להוריד את זה ליישום. הורדת היישום דורשת הרבה מאוד עבודת מטה מאחור. לא, אבל זה לא קשור לתקציב, המכשיר, זה לא קשור לתקציב. לבית החולים יש, ההליך הביורוקרטי.

בתחילת הנושא של האקמו. לקנות את האקמו זה החלק הקל. הבעיה היא לא באקמו עצמו,

ובהכנה של היחידה. יש להם, יש להם. אז אני אומרת, הם צריכים לוודא שגם מכשיר אקמו עצמו נמצא, גם הצוות מספיק מיומן,

הדבר הזה לוקח זמן. אני מבינה, מבחינת בית החולים יש להם, תפקיד משרד הבריאות, הוא אמור לדאוג לאזרחים. הוא לא אמור להגיד: רגע, אין לכם את הדבר הזה,

זו האחריות שלו, התושבים. אם יש בית חולים בתקופת קורונה שאין לו אקמו, הם צריכים להתנפל על האירוע הזה ולדאוג שיהיה לו. לא להגיד מה חסר לו. הם צריכים לדאוג. הם צריכים להסתכל על התושבים, לא על בית החולים. אתה חד-משמעית צודק שבסופו של דבר צריך לטפל בבעיה. אבל אני אומרת, גם צריך לומר ביושר שאם חס וחלילה מישהו זקוק לאקמו, לא יותירו אותו ללא טיפול רק כי אין אקמו באזור מגוריו. כולם מבינים את האירוע הזה, כן?

מעבירים אותו.

מעבירים אותו לבית חולים שבו יש יחידה עם אקמו ועם צוות מטפל. לא משאירים, חלילה, אף אחד. היו מקרים של אנשים שנפטרו בדרך. אני אומרת, המטרה היא לוודא שיש מכשירי אקמו וצוות מטפל בכל מקום.

עד שנגיע לדבר הזה, ואני מבינה שזה בתהליכי עבודה מאוד מאוד מתקדמים, עד שהדבר הזה יקרה, בוודאי לא יוותרו על אף מטופל. אופיר, צריך להגיד גם את האמת,

כשאין תקציב ולא מאשרים אותו, תקציב.

זה עניין של תקציב.

הבעיה היא לא תקציב.

הבעיה היא תקציב. אסביר גם למה.

זה לא בעיה תקציבית. חבר הכנסת כץ, אנחנו, לא, אבל זה לא נכון.

אני רוצה להסביר למה. זה תקציב, שוב, לא מדובר רק במכשיר עצמו, מדובר בצוות. היה מחסור בצוות. כדי להגדיל את המספרים של הצוות, צריך היה תקציב. אי-אפשר להתעלם מהעובדות האלה.

יש להם צוות. עובדה שלא היה. עכשיו אני רוצה להתייחס יש. אני הייתי, יש להם. הם מתחננים למכשיר הזה.

אז המכשיר בדרך. מאיפה? בדרך מאוסטרליה? אני לא יודעת, אבל הוא בדרך.

בהתייחס לביצוע צנתורי מוח במרכז רפואי ברזילי, ממש בימים אלו הסתיימה ההערכה התפעולית-מקצועית של יחידת צנתורי המוח בברזילי, ובימים הקרובים יישלח מכתב המאשר את פתיחתה של היחידה. א-מחיה, הינה, בסדר? בשעה טובה, בשעה טובה. אני עכשיו אתעקש שאני אביא הצעת אי-אמון, על מכשיר,

אתה רואה? עובר תקציב ודברים זזים. גם זה לא קשור לתקציב, זה, חבר הכנסת כץ, שלא תגיד שדברים לא נעשים.

עכשיו לגבי הוספת מכשירים רפואיים מיוחדים. משרד הבריאות מוביל אל מול משרד האוצר מהלך להוספת מכשירים רפואיים מיוחדים לנפש החיוניים לאבחון רפואי של חולים, דוגמת CT ו-MRI, כאשר גם כאן תינתן עדיפות להוספת מכשירים בפריפריה, במקומות שבהם יש חוסרים כיום. מעבר לתוכניות אלה, מודל תקצוב בתי החולים שמגובש על ידי משרדי הבריאות והאוצר ייתן מקדם לתקצוב בתי החולים בפריפריה, בדומה למבחני תמיכה מרכזיים שבהם נקבע מקדם תמרוץ לפריפריה, בין היתר לתוכנית לקיצור תורים. בצד זאת, בימים אלה משרד הבריאות נמצא בשלבים סופיים ליישום המלצות עבודת המטה שבוצעה לחיזוק שירותי הבריאות בצפון, ששמה לה למטרה לצמצם את פערי הבריאות הקיימים כיום. לסיכום: אכן, ישנם פערים משמעותיים במערכת הבריאות בין שירותי הבריאות וזמינותם הניתנים בפריפריה ובין המרכז, מצב שהוא תולדה לא רק של תקצוב חסר, אלא של היעדר תיעדוף הנדרש לצמצום הפערים הקיימים בהיעדר שירותים וטיפול במשבר כוח האדם הרפואי. ממשלת ישראל, בהובלת שר הבריאות, שמו לנגד עיניהם לפעול לשינוי המצב, דבר שמבוצע הלכה למעשה כבר בימים אלה וצפוי להגשים את עצמו באמצעות התוכניות השונות. אי לכך ובהתאם לזאת, אני קוראת לכנסת הנכבדה לדחות את הצעת האי-אמון. תודה רבה. תודה רבה. נעבור להצעת האי-אמון השנייה, של התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ויהדות התורה והשבת אגודת ישראל, דגל התורה. ינמק את ההצעה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. בבקשה.

חבר הכנסת מלכיאלי, עד שאתה עולה, שאנחנו מציינים היום 223 שנים לכיבוש יפו על ידי נפוליאון. אם יישאר זמן, אפילו אקריא שני בתים או בית משיר על נפוליאון, שאולי גם אקטואלי לימים אלה. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, תאמיני לי, הדברים שלך נכוחים. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אתה דיברת על 210 שנה לכיבוש,

223, ב-1799. אז האמת היא שהשבוע כנסת ישראל מציינת את המושב הראשון לכיבוש הקואליציה וההנהגה של כנסת ישראל על ידי אדם נטול מנדטים. על ידי אדם עם אפס תמיכה ציבורית. על ידי אדם שאנחנו עוד לא יודעים מה הוא רוצה מעצמו, מאיתנו. כאילו סיים את הסכסוכים שלו פה בין רע"מ למרצ, מפלגת העבודה, שקד,

הכול בסדר, הוא עכשיו רץ לתווך בין מעצמות עולם. אדם שכלום, אין שום דבר שהוא הבטיח שבא לידי ביטוי, כלום. כל ההבטחות של בנט על הקרח, שום דבר הוא לא קיים. רימה את המצביעים שלו, רימה את הכנסת, מרמה אתכם. אנחנו מסיימים השבוע את המושב ואנחנו מקווים שנסיים אותו בטוב, שזה יהיה המושב האחרון של הממשלה הזאת. כי עם ישראל מסתכל, מביט בממשלה ורואה את השרה, שעם ישראל מחבב, נגיד את האמת, קוראת לי מכתבים של הורוביץ: אולי, ונעשה, ואני צריך לחשוב. בפריפריה אנשים מתים. בפריפריה אין בתי חולים. חבר הכנסת כץ מדבר על זה מהיום הראשון שאני זוכר אותו בכנסת, מדבר ומדבר, ושר הבריאות בשל עצמו. תראה מה הוא עושה, אני לא רוצה לחזור על זה פה אפילו, במה מתעסק, תראה באיזה שטויות הוא מתעסק. אתה יודע מה חבל? שהוא ראש ממשלה? לא, שלא הייתם בשלטון כל השנים. אוה, אז הגענו לתשובה המרכזית, חבל שלא הייתם,

באמת חבל שלא היינו בשלטון.

אבל, בא הבן אדם הזה,

זה פעם אחר פעם. אני בא להורביץ ואומר לו,

אנשים הולכים לבתי החולים וקרואסון עם קפה עולה 20 30 שקל, אנשים לא מצליחים להתמודד. הוא הולך, משלם 30 שקל חניה ו-30 שקל על כוס קפה. מה הוא עונה לי? כן, אני באמת צריך לפתוח, שזה יהיה גם פתוח בשבת. הוא מדבר לא לעניין. זה שר הבריאות. טוב, זה רק כהקדמה למה שאתה אמרת על ההשתלטות. עכשיו נתחיל מההתחלה. אמרתי כיבוש. על הכיבוש של האיש. אדוני היושב-ראש, ברוכים הבאים לממשלת ה-98. בלי עין הרע יש פטנט לקואליציה לסתום את הפיות של האופוזיציה. מה עושים? מתכנסים הגאונים בוועדת הכנסת וממשלת ה-98 מצאה סעיף לסתום לנו את הפה בעוד חוק ועוד חוק ועוד חוק.

באים אלינו בטענות,

החברי אופוזיציה: בגלל שאתם לא מסתדרים הקואליציה, לכן נוצר כאן פקק. כאילו באנו אתמול מהירח. הפקק של החקיקה,

אתה יודע את זה טוב מאוד, הוא כי לכם אין רוב בקואליציה. כי בקואליציה שלכם מדי פעם קם אדם שיש לו אג'נדה, יש לו מה לומר, יש לו ציבור שמחכה. יש אצלכם חלקים שאין להם ציבור מאחוריהם ויש אנשים שיש להם ציבור מאחוריהם והם מדי פעם אומרים: אני לא רוצה חוקים מסוימים.

לפעמים אנשים סתם עצלים ולא באים.

יושבים, שותים קפה, כולל שר הביטחון.

ואז באים אלינו בטענות שאנחנו הבעייתיים. רבותיי, הפקק של החקיקה, לבוא לעבודה. נוצר בגלל שהקואליציה, אין בה משילות. וכשאין משילות בקואליציה אז באים לאופוזיציה ואומרים: אתם לא אחראים.

אתה יודע, בעולם הישיבות יש דבר כזה,

אתה צריך לדעת, בעולם הישיבות יש דבר כזה שנקרא סוף זמן.

אחרי ארבעה-חמישה חודשים שלומדים באמת ברצף, בהתמדה, יש כמה ימים בסוף של קצת רפיון. אבל בסוף בית המדרש פועל. בסוף באים ולומדים, והמילים: מתים באוהלה של תורה. בכנסת שלנו, בסוף המושב, "בית המדרש", המשכן של הכנסת, גם הוא לא פועל. אין רוב, אין משילות, ומנסים מהבוקר למצוא מה ניתן לזה תמורת תמיכה, מה ניתן לזה תמורת שההוא יוכל לקצור רווחים. 16 שעות העמדתם אותנו באופוזיציה לדבר כאן על החוק של הגבלת כהונה. על מי זה אמור לחול? על נתניהו? מה, עוד תשע שנים תדברו איתו? הרי הוא יהיה ראש ממשלה, הוא ישנה את החוק. אלא מה, על בנט? הוא יהיה שמונה שנים?

הרי גם אתם לא מאמינים בזה. אז העמדתם אותנו 17-16 שעות פה, את עובדי הכנסת, את כל עובדי ערוץ הכנסת ואת כל המסביב, למה? שאחד, גדעון סער יוכל להגיד: הבטחתי וקיימתי. הרי כל מה שהבטחתם לא קיימתם. למה העמדתם אותנו 16 שעות על חוק שאין לו שום, אי-אפשר ליישם אותו, הוא לא חל על אף אחד? הרי זה לא יהיה פה וביבי,

הוא ישנה את זה.

זאת אומרת, יש פה הצגה אחת מוחלטת של קואליציה כדי שכל מיני אסופות שלא עוברים את אחוז החסימה יגידו אחרי זה: הצלחנו להעביר משהו. אדוני היושב-ראש, אתה יודע שניסיונות התיווך הבאמת-מבישים של בנט לא יצליחו לטשטש אף כישלון בתחום המדיני, אף כישלון בתחום הכלכלי, אף כישלון בתחום הבריאותי. רכב שאזל לו הדלק, הפתרון היחיד שלו זה לשים לו דלק, לא לעצור אותו בצד. יש אדם שנגמר לו הדלק, האוטו עומד בצד, אז הוא כאידיאל אומר, אני לא נוסע יותר. מה זה אתה לא נוסע יותר? אתה לא יכול לא לנסוע יותר. הפתרון המיידי הזה של מר בנט, לעצור את האוטו בצד, אני לא נוסע יותר, זה פתרון חלש של אדם חלש. תצאו ותראו בחוץ, בכל מקום, איפה אתם נכשלים. אנשים שאין להם כסף לאוכל, אנשים שאין להם כסף לתרופות. ואז יגיע השר חמד עמאר, שאני מחבב אותו, והוא עוד מעט יביא איזשהו מכתב ויגיד רגע, איפה 12 שנה הייתם? אדוני השר, היום, בוועדת הפנים של הכנסת בראשותו של ווליד טאהא, היה דיון חשוב מאוד בנושא הכרטיסים של הרב אריה דרעי, שחילק למוחלשים ביותר בחברה. אלו שאתם לא מכירים אותם. הם הפריפריה, הם מזרחים, הם גם ערבים. אתם, אנשי המרכז, כן, אתם לא מכירים אותם, הם קיימים. 94% ניצול.

אתם בממשלה, באיזה סעיף בין עשרות אלפי הסעיפים שלכם יש 94% ניצול?

מגיע סוף השנה, מחזירים כסף לאוצר. מחזירים, פה נוצל 30, 40, 50. למה? כי הציבור היה זקוק לזה. אנחנו באים לאוצר, האם אתם מתכוונים להמשיך את המיזם הענק הזה? שום דבר. מה עשה בנט? הנחה בריצוף, הנחה בריהוט. זה נקרא לעג לרש. לקחת לאנשים שאין להם, מי דיבר על לשפץ בית?

למה את אומרת לי לא? זה בנט, אולי לא היית בזה שהוא עשה? ברפורמה, על לשפץ בית? זה מה שהוא אמר, לא אני. תראי, זה שאת לא מקשיבה לבנט כי את אישה עסוקה ואין לך זמן מיותר,

יש ערוצים יותר מעניינים, זה גם נכון.

אני במקרה כן שמעתי אותו, כשהוא חילק נקודות זכות לעשירים הוא אמר שהוא גם יעשה הנחה בריצוף, שזה לדעתי לא לעניין.

אדוני היושב-ראש, בעזרת השם המושב הבא ייפתח בהכרזה שלנו על תאריך חדש לבחירות. לא שאנחנו רוצים בחירות, הרי כל הממשלה הזאת קמה כי מנענו בחירות חמישיות. אתה שואל את בנט: תגיד לי, מה השגת בתחום הבריאות? מנעתי בחירות חמישיות. מה השגתם בתחום הביטחון? מישהו שמע את בנט מדבר על איראן, על וינה ומה שקורה שם? שום דבר. מנענו ומנענו. כמו איזה, לא משנה. אני רוצה לנצל את הבמה למחות על התנהלות מחפירה מאוד של גלעד קריב בכותל, שהגיע בצורה מבוזה, ניצל את החסינות שלו בשביל לבזות ספר תורה. אדוני היושב-ראש, לעם ישראל יש כבוד עצום לספר התורה. עם ישראל יצא בהמוניו לרחובות להגן על קדושתם של ספר התורה ושל רחבת הכותל. אני חושב שהאיש הזה צריך להיות עצור. האיש הזה לא צריך לשבת כאן מחייך כשהוא מבזה את הכותל ומבזה את החסינות של חברי הכנסת, מנצל את זה לדברים כל כך רעים. ראיתי השבוע סרטון של ידידי חבר הכנסת אוריאל בוסו, שהביא,

איזשהו סרטון של קריב שהוא אומר שהוא בכלל לא מבין למה הכותל לא נמצא בתל אביב. השרה, את מבינה? הרי הכותל בירושלים, האיש הזה לא מבין למה הכותל לא בתל אביב, הוא לא נכנס אם צפון או דרום תל אביב. הוא אמר שהוא לא מבין, זה סרטון שהוא העלה. נבנה לו אחד.

זה אותו רפורמי שאחד מהרבנים שלו אמר שהכותל הוא סך הכול קיר של בית המטבחיים. אז האיש הזה מגיע, בית מטבחיים פרימיטיבי. פרימיטיבי, של תורים, יונים וכבשים. אז האיש הזה מגיע, מחלל את הקדושה של הכותל ואתם יושבים בממשלה ושותקים לו. הרי בסוף כל אחד מכם צריך לקום ולהגיד רבותיי, קדושת הכותל חשובה לנו.

צריך להגיד, הקדושה של הכותל חשובה לעם ישראל, חשובה לכולנו,

וכשהוא מבזה את הכותל, הוא מבזה את כולנו. אתם יושבים ושותקים לו. אז אם האיש הזה אומר שהוא ידאג לדת, אנחנו כבר לא מאמינים לו, אבל אתם?

אני אסיים, אדוני היושב-ראש, בדבר מאוד מאוד כואב, אני רוצה לחזור לזה. משפטי סיכום. האי-אמון שלי נועד לדבר על אי-אמון בממשלת ישראל בגלל ההתעלמות המוחלטת שלהם מהאנשים החלשים, ההתעלמות המוחלטת מהפריפריה. אני מקווה, בעזרת השם, שהמושב הזה יהיה המושב האחרון שלכם. שאנחנו ננסה לתקן את כל העוולות שלכם, תודה רבה. תודה רבה. ישיב מטעם הממשלה השר במשרד האוצר חמד עמאר. ככה גם נראה את השרה יותר. התגעגענו אליה. אני אבוא יותר

התגעגעת גם אליי?

אתה תמיד פה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרה,

שמעתי אותם, אבל אני מבין אותם,

אני יושב, מקשיב, מקשיב בקשב רב, והם שוכחים: כשמדברים על מערכת הבריאות, לוקח הרבה זמן לתקן מה שהשאירו 12 שנים.

הרבה זמן לוקח לתקן. ואנחנו מתקנים. 12 שנה.

אנחנו מתקנים. אבל לוקח זמן לתקן את מה שעשיתם. תתחיל: 12 שנה איפה הייתם? ואני אומר לך, אנחנו נתקן. ודווקא במערכת החינוך, תבדוק את התקציב, כמה הוספנו למערכת החינוך, כמה הוספנו למערכת הבריאות. תקציב החינוך הוא התקציב הגדול ביותר מאז קום המדינה. מאז קום המדינה.

לא. הוא גם יותר גדול מתקציב הביטחון, שזה לא היה אף פעם. אתה יודע שיש גידול טבעי.

תקציב הבריאות, יותר מ-2 מיליארד שקל תוספתי, חוץ מחבילת קורונה ושני הדברים שדיברתם עליהם כאן. "ממשלה אכזרית שמתעלמת מיוקר המחיה". אבל חברי חבר הכנסת מלכיאלי, שמעתי אותך, בקשב רב.

אמרתי לך, אני אוהב להקשיב לך. אתה יודע, אנחנו חברים, לא? אנחנו מכירים הרבה שנים. מה עם המריצה? רציתי שתדבר הרבה על הנושא של יוקר המחיה. אבל דיברת מעט, התמקדת בהרבה דברים, התמקדת בהרבה דברים אחרים, ואולי דקה אחת דיברת על יוקר המחיה. מעט בכמות, רב

אבל אני אדבר איתך על מה אנחנו עשינו בשביל יוקר המחיה,

רק לפני חודש,

אני זוכר את הכול. כל שבוע אתה עולה, אומר: תשמעו.

אני יושב באוצר, אני יודע מה עשינו. אנחנו נתחיל להרגיש את התיקון שאנחנו מתקנים עכשיו של מה שאתם עשיתם במשך 12 שנים. דרך אגב, דרך אגב, אני רק יודע דבר אחד: בסופר אתה נכנס עם העגלה, יוצא עם 20, דרך אגב,

12 שנים. אני לא הייתי במשרד האוצר. השר שלך היה במשרד האוצר.

אני אגיד לך כמה צעדים שלקחנו ועשינו. נקודות זיכוי, אני חושב שאתם, אז תעני לו. נקודות זיכוי, נקודות זיכוי לגילי שש עד 12. מאפס עד שש זה קיים, אז אנחנו הוספנו משש עד 12. אבל זה לא לחלשים.

דרך אגב, לחלשים מעולם לא דאגתם. איך? תספר לנו איך. אני אגע גם בחלשים. ואני אגיד לך מה עשינו לחלשים שאתה לא עשית. אני ואתה ישבנו כאן בכנסת, ראינו את הנכים

בין 800 ל-1,700 שקל. מס הכנסה שלילי. אלה החלשים שאתה מדבר עליהם? אלה אנשים שיוצאים לעבוד. הם מקבלים. כמה אחוזי ביצוע יש?

פחות מ-50%, נכון? ב-20%, העלינו את זה.

ב-20%, מענק עבודה, מס הכנסה שלילי, שאנשים יקבלו.

עזוב. זו עלות של 250 מיליון שקל. יקבלו את המענק בשנת 2022. הפחתנו את הבלו על הפחם, שאמור להוזיל את החשמל ב-2.4%, בעלייה. אתם כולכם מבינים, העלויות שיש בעולם עכשיו, חבית נפט, אדוני היושב-ראש, עלתה לפני פחות משנה, לפני כמה חודשים, בין 30 ל-40 דולר. היום היא עולה 140 דולר, חבית נפט. עוד לא, אבל לא משנה. עולה היום. אנחנו בדקנו היום. היום היא עולה 140 דולר. מה שהיה בין 30 ל-40 דולר עולה היום 140 דולר. כמה כסף אתה רוצה, תורידו את המס על הבלו.

אנחנו הפחתנו את הבלו על הפחם.

כל עלייה של 1% אתם גובים על זה עוד כמעט 50%. אתה מבין?

אתה הרי, אדוני, אתה ישבת בממשלה. אתה ישבת בממשלה, אתה היית חלק מהממשלה,

אתה מבין את הצרכים של מדינת ישראל. כשאתה בא ואומר לי: אני רוצה לתת לחלשים, אתה רוצה לתת לצבא, אתה רוצה לתת לחינוך, אתה רוצה לבריאות, אתה מבין את זה ואתה מבין את החישוב. אבל חבל שאתה שוכח שישבת בממשלה, והיית שר, ואתה מבין את העניין הזה.

אתה מבין בזה ואני יודע, אני מכיר את היכולות שלך ואתה יודע את זה. אבל גם מבין התפקיד שלך הוא אופוזיציה עכשיו, להתנגח בקואליציה.

אבל אתה מבין את זה שאנחנו צריכים לשלם לאותם אנשים החלשים. אתה רוצה שאני אענה לך משהו?

הורדנו את המכס.

הורדנו את המכס, הפחתה רוחבית של מכסים, שהובילה להורדת מחירים במזון. איפה? איפה הורדתם, סיסמאות.

במזון. במזון, בבשר בקר, דגי ים, מזון מן הים. דג הסלמון עלה, נכון? הסלמון עלה.

להגיד לך איפה הורדנו? אתה רוצה עוד? ביקשת, שמעת. אתה רוצה עוד? הורדנו בחומר גלם לתעשייה, בחומר גלם לבנייה, שהביא להוזלה. איפה אתם קונים?

זה, בין היתר, מוצרים לבית, איפה אתה קונה? שנדע איפה אתה קונה. יכול להיות שאתה קונה בכפר.

ובהם ריהוט, כלי אוכל, מוצרי טקסטיל,

אופניים חשמליים.

איפה אתה קונה? אה, אופניים חשמליים זה טוב.

חבר הכנסת מלכיאלי, עמדת לפני כמה דקות כאן בדממה. בדממה. כיבדו אותך, כבד אותו. חבר הכנסת מלכיאלי,

למה לא היה שר אוצר שהצמיחה אצלו הייתה בקורונה 8.1%, אחת הגבוהות בעולם? לא רק ב-OECD, בעולם. 8.1% צמיחה. יחסית לעולם,

אני אגיד לך מה הצמיחה בארצות הברית. בארצות הברית הגיעה הצמיחה ל-5.1%, ואצלנו הצמיחה הייתה 8.1%. ב-OECD 5.5% הצמיחה. אנשים, אין להם מה לאכול.

שאתה עוזר להם? העלינו קצבאות, תפיצו לנו את רשימת הסופרים.

זהו, כל השאר לא חשוב. העלינו את קצבאות הנכות. קצבאות הנכות עלו בתקופתנו בתוכנית. קצבאות הנכות, העלינו את קצבאות הנכות,

ל-3,700 שקלים, בעלות של 2.7 מיליארד שקלים.

אתה היית חבר כנסת ואני הייתי חבר כנסת. אנחנו ישבנו, אנחנו העלינו את זה, דו-שנתי. אנחנו ישבנו כאן, ראינו את הנכים מפגינים כל הזמן. עכשיו אנחנו לא רואים אותם, העלינו גם לנכים וגם לחיילים. כי פתרנו את הבעיה בממשלה. פתרנו. אתם לא עשיתם את זה. העלינו את השלמת הכנסה. אתה יודע את האמת. גם חיילים וגם נכים אנחנו עשינו. העלינו את השלמת הכנסה לקשישים ל-3,710 שקלים, בעלות של 1.5 מיליארד שקלים, לנכים, 2.7 מיליארד. אתם העליתם לנורבגים, אתם העליתם

אתם לא סופרים את החיילים.

אני מבטיח לכם, אנחנו נמשיך לעשות, ואתם תמשיכו לשבת באופוזיציה. למה? למה זה לקח זמן? למה זה לא היה בהתחלה?

לא רק שהמושב הזה יסתיים, גם המושב הבא יסתיים, גם המושב שאחריו יסתיים,

חבר הכנסת אמסלם, אתה מפריע לחברת הכנסת שטרית. אתם הצבעתם בוועדת הבחירות, רגע, אופיר, התחלתי.

אתה הצבעת שהם לא יכולים להתמודד לכנסת. אבל ככה זה כשרוצים להיות שרים. אני מבקש לא להפריע לחברת הכנסת שטרית.

חבר'ה, אני רוצה להתחיל, בבקשה, ברשותכם. רק בשבילך אנחנו מפסיקים.

תודה רבה לכם.

הכנסת התשע-עשרה, שכיהנה ארבע שנים, אני העברתי לך חוק, חוק פרטי שלך.

חברים, אני מבקש לאפשר לחברת הכנסת שטרית לדבר. דודי, אתה מפריע לקטי. בכנסת התשע-עשרה, שבעצם כיהנה ארבע שנים, הממשלה כיהנה ארבע שנים, הקואליציה השתמשה בסעיף 98 חמש פעמים. בכנסת העשרים, שלוש פעמים במשך ארבע שנים בסך הכול.

כן, תקשיב. בכנסת העשרים-ושלוש השתמשה הקואליציה דאז, בתקופה שלנו, עשר פעמים,

רק בנושא הקורונה. למה קורונה? כי זה היה עניין של הצלת חיים. היינו חייבים לקבל החלטות ולממש אותן. ועכשיו לנתון, חבר'ה, בינגו, זה כמו במפעל הפיס. בכנסת העשרים-וארבע, במשך שישה חודשים, עד לינואר, 16 פעמים. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של המשכן הזה, 16 פעמים להשתמש בסעיף. אמרה זאת גם היועצת המשפטית, היא אמרה חד-משמעית שלא משתמשים אלא בדרך חריגה. אני מנסה להסתכל על הדרך החריגה. החוקים: חוק הדואר תודה רבה. חוק העבירה.

הדבר הזה, אפשר לזרוק אותו, אין לו שימוש בכנסת הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי ידבר מטעם ש"ס, בבקשה. אדוני היושב בראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, קטי, רק להזכיר לך שבכלל כמעט אין ועדות. הם עושים מה שהם רוצים גם בוועדות. נכון. אבל זה, זה, אין מה לעשות איתו יותר.

אין מה לעשות עם התקנון.

כבוד השרה, איך לא חשבנו על זה.

תרשמי על זה פטנט רשום, חבל. חבל, זה פטנט רשום. אני מאמץ את השיטה. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. לא זיהינו שיש ועדות בכנסת. דודי, אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד. אתם נוכלים ורמאים,

אני באמת רוצה לדבר על האי-אמון שהגשנו על יוקר המחיה, באמת. איזה דיבורים, איזה סגנון. אחרי זה אתם אומרים: איזה סגנון, איזה סגנון.

דודי, יש לי שתי דקות. "עלובי החיים" זה מערכון עליכם. זאת הצגה עליכם, עלובי החיים.

אני באמת רואה שעכשיו עוד מעט מסיימים את המושב. אני מסתכל ואומר: בואו נעשה חשבון נפש.

כל לילה לפני שאני הולך לישון אני עושה חשבון נפש. אגב, אני רוצה לומר, בסיום של המושב, בשבוע האחרון, תמיד היו חוקים בהסכמה, לניקוי שולחן, אופוזיציה-קואליציה. זה השבוע האחרון. חבר'ה, תנו לי, יש לי דקה וחצי. דודי, יש לי דקה וחצי. היא יודעת את זה, דרך אגב. אבל הם? דודי, יש לי דקה וחצי.

הוא לא יודע. דוד, מי עושה את העבודה מתחילת המושב?

אני דקה וחצי נשאר,

תמשיך. אתה יודע למה קשה להשתיק אותם? כי מדברים מהלב. מדברים מהלב. כי כשאתה שם, אז גם אתה מפריע. אתה רואה כמה זה מפריע. אנחנו זועקים מהלב.

הלב. הלב שלנו שותת דם.

תגידו שהאימא האמיתית במשפט שלמה, היא באמת התאבדה על הבן שלה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יושב לו נפתלי בנט, נוסע לרוסיה לעשות שלום בין אוקראינה לרוסיה, כאשר כאן,

הוא עושה את המחלוקת הגדולה בתוך היהדות, בין הרפורמים והאורתודוקסים והקונסרבטיבים. הוא דואג להם פתאום בכותל. לא עושים שום דבר לפרחח הזה שקוראים לו הכומר קריב, אף אחד לא עושה כלום שם. עובר על החוק, עובר על הנוהל. מה שקורה לא מעניין את אף אחד, מעניין לעשות שלום בין אוקראינה לרוסיה. תסתכל על מה שקורה בארץ. הארץ בוערת כאן: שבת, חינוך, יוקר המחיה, מה לא עובר כאן? מעניין מאוד, אני שמעתי שממשלת רוסיה רוצה לגייס את איווט ליברמן כאזרח שלהם. הוא יודע טוב לטפל באנשים, שהוא יטפל באוקראינה. נורא ואיום, מה שקורה כאן. כל יום דברים אחרים.

איפה הוא בגיור, ראש הממשלה? לא שומעים בקולו. הוא מביא עוד כמה עשרות אלפי גויים מאוקראינה. איפה הוא בכלל? לא שומעים בקולו. חילול שבת, פיקוח נפש, הוא אומר. אולי תסביר לי בשביל מה צריך את הדובר והצלם לפיקוח הנפש הזה? איזה פיקוח נפש היה? לא יצא מזה שום דבר, מהנסיעה הזאת,

לא יצא כלום מזה. הוא לא יצליח בכלום. אין לו סייעתא דשמיא, ולקואליציה, לא יהיה גם לכם. כל החוקים שרציתם, לדפוק את זה ואחר, שתי קדנציות ועוד דברים, שום דבר לא עובר. עכשיו אני אומר, רבותיי, צריך לעשות חשבון נפש בסוף הקדנציה. תביאו לי דבר אחד שבו הקלתם על כלל ישראל,

בקניות, קניות לחג, אתה יודע מה הולך להיות בקניות החג? איזה עלויות, איזה דברים. והוא נוסע לאוקראינה, לרוסיה, לפגוש את פוטין רק לתמונות. אני חושב שזו בושה וחרפה, זו חוצפה גדולה שראש ממשלה שנוסע בשבת, ואני חושב שהגיע הזמן שהוא באמת יעשה את חשבון הנפש, ונפיל את הממשלה בקרוב. תודה רבה. מטעם ישראל ביתנו חבר הכנסת יוסי שיין. אני מבין שאמרת לי תודה רבה, לא. אמרתי כמו לכל אחד, אני אומר תודה רבה. מודה שסיימת בזמן,

תודה רבה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וכל האורחים בגלריה, אני חוזר עכשיו מבית החולים הדסה עין כרם, לאחר שבבוקר דאגנו שמגן דוד אדום יגיע לשדה התעופה בן-גוריון, והבאנו איתנו פצועים שפגז נפל להם בבית בקייב והכנסנו אותם לבית החולים. אני רוצה להגיד תודה לכל העושים במלאכה. אנחנו עוברים שינוי טקטוני בעולם במה שקורה כרגע באוקראינה, מה שקורה בכלל בזירה הבין-לאומית. אני לא רוצה להרחיב בשלוש הדקות האלה, אבל מדינת ישראל עושה מעשים יוצאי דופן מבחינת הצלת אנשים, מעבר של אנשים, קליטה של אנשים, ובהחלט יש לה הנהגה בעלת רמה כזאת שמבקשים לשמוע אותה ושתהיה מעורבת. שנים סיפרו לנו שמדינת ישראל, יש לה רק הנהגה אחת ואין בלתה. עכשיו אנחנו רואים את ההבדלים, ולכן הנהי ולכן הבכי ולכן האי-אמון האין-סופי. כי למה יש אי-אמון? ואני אומר לכם את זה, כי באמת קשה להאמין כמה שלממשלה הזאת יש הישגים יוצאי דופן בתשעה חודשים. הבעיה היא שגם הציבור לא מאמין, זו הבעיה.

אנחנו נמצאים בצומת יוצא דופן מבחינת האתגרים, ממשלת ישראל מתנהלת בצורה מושכלת ובלי להתלהם ובלי להרבות במילים. אנחנו צריכים להלך במקום שבו יש כרגע שינויים כל כך גדולים, וגם בכלכלה, כאשר מחיר חבית הנפט מטפס ל-105 דולר בכל העולם, ועליות בחשמל, תראו איך אנחנו מנווטים את הספינה הכלכלית, כאשר ה-OECD מגיע ומספר לנו שישראל מובילה בעולם מבחינת יכולתה הכלכלית ומבחינת הישגיה: 8.1% מבחינת הגידול לפי ה-OECD, ירידה באבטלה, ירידה דרמטית, ההכנסה לנפש והתוצר לנפש גדלים בממדים יוצאי דופן, כך שאפילו לא האמינו שלפי שער הדולר זה מגיע לכ-50,000 דולר לנפש. מה אנחנו רוצים לומר? אנחנו מסיימים כאן את המושב הזה בהחלט בערבוביות גדולות. מתחילת הדרך האופוזיציה החליטה, ויושב כאן חבר הכנסת אמסלם,

זו ממשלה לא לגיטימית, והאי-לגיטימציה הזאת קעקעה את מוסד הכנסת ואת יכולת העבודה שלה. אתם מקעקעים את מוסד הכנסת. אתם עם האלימות שלכם מקעקעים את מוסד הכנסת. ואני שואל את חבריי כאן: כאשר עולה ראש האופוזיציה ומספר לנו סיפורים על הנושא האיראני, שאני מצוי בו היטב כחבר ועדת המשנה, ואתה קורא,

וטוב שיש ממשלה שפועלת כך.

ואני שואל אתכם שאלה רטורית, כי הרי לא תאמינו לי: מה מונע מכם להגיע לוועדת חוץ וביטחון ולהשתתף בדיונים על ביטחונה ושלומה של מדינת ישראל? אין איום איראני, אין איום איראני? מה שמונע מכם זו צרות עין לגבי הממשלה שהחליפה אתכם, חוסר היכולת שלכם לפרגן להישגיה, חוסר היכולת שלכם לקבל את השינוי שהתחולל כאן.

ולכן, הממשלה הזאת, לפני הפגרה, כמובן ראויה לשבח. היא עובדת בתנאים מאוד לא פשוטים, הגיעה להישגים גדולים ובקואליציה באמת שחיברה בין שמאל לימין בצורה שמובילה את ישראל במסלול חדש. אני מברך את הממשלה, ומקווה שנצבור כוח גדול בתוך הפגרה הזאת ונביא להישגים נוספים לעם ולמדינה. תודה רבה לך. תודה רבה. מטעם הציונות הדתית יעלה ויבוא אופיר סופר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשעה הזו בפני מדינת ישראל עומדת הזדמנות ענק, הזדמנות ענק שיכולה להפוך לרווח והצלה, ומנגד, חלילה, אם לא ננהג נכון, למשבר גדול. הבוקר דמיינתי את ליל הסדר הקרוב, אדוני היושב-ראש, עם עשרות אלפי יהודים יוצאי אוקראינה, 10,000,

40,000 יהודים יוצאי אוקראינה. אני רוצה לומר, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים מצאתי את עצמי מסייע לא מעט בפניות רבות של יהודים שנמלטים מאוקראינה ברצון לשוב ארצה, וככל שעסקתי ונברתי הבנתי עד כמה הפספוס הוא גדול, בגבולות, מחוצה להם, בהיעדר טיסות חילוץ, בנסיעה של אותם יהודים כאשר הם יוצאים מהערים תחת אש, תחת הפגזות, ונוסעים שעות ארוכות ולפעמים אפילו ימים אל גבולות אירופה,

גם כאן, בקליטה בישראל. היה שלב שתהיתי, אולי יש כאן משהו שאיני מבין, אולי משהו נשגב מבינתי. האם מדובר אולי מדובר באי-הבנת גודל השעה? האם ממשלת ישראל לא מבינה את גודל השעה, שאלתי, או שמא חלילה יש כאן היעדר רצון להקפיץ את מחירי הדיור או להקשות על כלכלת ישראל, אולי כל מיני דמיונות כאלה ואחרים? ומכאן, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לפנות אליך. אני רוצה שתקשיב היטב, כי אני הקשבתי, וככל ששותפיך היטיבו לדבר על הישראלים וזנחו את היהודים כך הלכתי ודאגתי.

זה היה בשבוע שעבר, דיברו כל הזמן על הישראלים,

הישראלים.

ביממה האחרונה התחלפו להם הישראלים, כבר לא מדברים על הישראלים. לא, לא, אל תטעה ידידי, לא מדברים גם על היהודים. אתה כבר ב-20 שניות, כן? כולם מדברים על פליטים, כאילו חסרות לנו מדינות על אדמות אירופה שיקלטו אותם.

אני רוצה לפנות גם אליך,

ולכל אחד מחברי קואליציית ה-61, ובעיקר בעיקר לראש הממשלה, ולומר שככה לא מנהלים משבר לאומי ענק, לא של אוקראינה, לא של איראן ולא של הקורונה. אני רוצה לומר שיש רגעים שבהם מנהיג יהודי צריך לשים את הכול מאחור, לשים לנגד עיניו את נצח ישראל, וחשבתי כמה יכבדו אותו המילים אם יואיל ראש הממשלה לומר: איני יכול עוד, ולא יסכן את ביטחון מדינת ישראל.

תודה רבה. מטעם הרשימה המשותפת, חד"ש-תע"ל-בל"ד, יעלה ויבוא חבר הכנסת אחמד טיבי. מכובדי היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שאוסאמה סעדי חברי היה צריך לנאום. אני מחליף אותו כי הוא עדיין בוועדה בקשר לחוק הנורא שנקרא "חוק האזרחות". כל העולם נמצא במצב משברי בגלל הפלישה הרוסית לאוקראינה. אקדים ואומר שהמראות של אזרחים נהרגים וערים מופצצות הם מראות קשים וכואבים. מי כמוני, מי כמונו, יכול להבין מה זה הפצצות ומה זה הרג, ובעיקר הרג של אזרחים. אתה מתכוון לישראלים? תכף אני אסביר. אני לא מכיר הפצצה של חיל האוויר על שום עיר בישראל. פיגועים אנחנו מכירים. אתם מכירים פיגועים, אוטובוסים מתפוצצים? לפחות אני נמצא בצד שהעמדה שלו עקבית פעם אחר פעם בהתנגדות לפגיעה באזרחים באשר הם אזרחים. לאחרונה אני רואה דיווחים, אני רוצה לדבר על המוסר הכפול. אני רואה את התקשורת הישראלית מדווחת באופן חיובי על הכנת בקבוקי מולוטוב. היא מעלה על נס בקבוקי מולוטוב באוקראינה נגד הכובש הרוסי, כך אומרים בתקשורת. אחר כך הם אומרים, ראיתי באולפן שישי שהמראיין אומר: מי שהפציץ את הבית הזה, בניין גדול, הוא פושע מלחמה. הפציצו מהאוויר. תהיתי: איך המוסר הכפול הזה מסתדר? מה, אפשר להפציץ בעזה ולגנות את ההפצה באוקראינה? אני דוחה גם זאת וגם זאת. יש לי עמדה עקבית. אמרתי: זה מוסר אחד, לא מוסר כפול. עכשיו סנקציות. העולם כולו, מוסר כפול. יש כיבוש, מי שמדבר על סנקציות, מוקיעים אותו. לא חושבים אפילו לעשות סנקציות נגד כיבוש. אבל כאן, כל העולם, מדינות, בריתות וחברות פרטיות, עשו מבצע סנקציות שלא היה כמותו. ואני שב ואומר: אני קורא להסיג את הכוחות. אנחנו מתנגדים למלחמות באשר הן מלחמות.

שאומרים שנשיא אוקראינה, מעלים אותו על נס

הוא עומד בלחץ. אני מכיר נשיא עם פלסטיני שהטנקים הרסו לו את הקירות והיה תחת מצור, ומי שמעלים על נס את זלנסקי תקפו וממשיכים לתקוף את יאסר ערפאת כמנהיג העם הפלסטיני. זה המוסר הכפול. לסיכום. לסיכום, מכובדי היושב-ראש, אני רוצה להעלות על נס את חבר הפרלמנט האירי, כמה חברי פרלמנט אירים, ריצ'רד בויד, שאמר דברים נוקבים בפרלמנט האירי. אני שוחחתי איתו אתמול והודיתי לו על דבריו נגד המוסר הכפול של המערב. אני מקווה שהמוסר הכפול הזה יבוא לידי סיום בשלב כלשהו של התפתחות העניינים.

התור עכשיו הוא של סגן יושב-ראש הכנסת לשעבר, עד לפני דקה, שיחזור עוד כמה דקות להיות, חבר הכנסת האוזר.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אקפיד לעמוד על הזמנים מחשש למראית עין. בהמשך לדברים שנאמרו כאן, אנחנו נועלים השבוע את המושב ואנחנו צריכים לצאת מהמושב הזה ולהנמיך להבות, להוריד את הטון ולשכוח ברגעים אלה, בזמן זה, חבר הכנסת אופיר, אני אשמח שתקשיב לשתיים וחצי הדקות האלה.

אנחנו צריכים לשים בצד את המחלוקות הפוליטיות, את האיבה הפוליטית, ולאחד את כל הכוחות הציוניים של הבית הזה אל מול משימה היסטורית העומדת לנגד עינינו. אנחנו צריכים להבין: מה שמתרחש במזרח אירופה, המלחמה האיומה באוקראינה עשויה להביא לגל עלייה חדש מהאזור הזה. כשאנחנו מסתכלים על מספר זכאי חוק השבות באוקראינה, ברוסיה ובמדינות הסובבות, אנחנו נגיע לקרוב למיליון זכאי חוק שבות שיכולים להגיע. מה שממשלת ישראל וכנסת ישראל צריכות לעסוק בו יומם ולילה הוא איך להביא עכשיו את אותם יהודים, לקבץ נידחי ישראל, ולגרום לכך שמדינת ישראל, אם תשכיל לקלוט מיליון יהודים, כפי שקלטנו בין 1989 ל-2000, נעשה בדור הבא, ב-25 השנים הבאות, קפיצת מדרגה שתביא אותנו לפסגות. אני רואה פה חברים צעירים שיושבים בקהל היציע. הצעירים האלה נולדו למדינה שמכנה את עצמה, ובצדק, אומת ההזנק, סטרטאפ ניישן. לא היינו מגיעים להישגים האלה ולמקום הזה ללא אותה עלייה. ואשר על כן, עכשיו הזמן לעשות מאמץ, בראש ובראשונה לחלץ יהודים מהקרבות, ככל האפשר,

לפתוח בצורה מושכלת את שערי ישראל גם לפליטים. אנחנו מדברים על תחזיות של למעלה מ-10 מיליון פליטים. גם בזה נצטרך לתת את ידנו, אבל צריך לנהל את זה, וצריך לנהל את זה בשכל, כדי לא לאבד את השליטה על אותה פעולה הומניטרית שאנחנו מחויבים בה. בראש ובראשונה להתמקד ולמקד

כל מאמצינו ואת כל הכוחות הפוליטיים כדי לקלוט את העלייה. אני קורא מכאן לראשי האופוזיציה, לראש האופוזיציה ולכולם: תניחו את האש, תצטרפו למאמץ ותאחדו כוחות כדי שנוכל לעמוד במשימה. אל תטרילו ואל תסיטו את המדינה הזאת מהמשימה הקריטית העומדת בפניה.

תודה רבה. חבר הכנסת עלי סלאלחה, בבקשה, נציג סיעת מרצ. חילופי שלטון חלקים ביותר.

יכול לפנות גם אליי בערבית.

ידידי וחברי אחמד טיבי, אבו כאמל, כיף חאלכ?

אלחמדולילה. אדוני היושב-ראש (אומר בערבית: רציתי לדבר איתך בערבית. חברי אחמד טיבי, אבו כאמל, מה נשמע?

הייתי רוצה להגיד לך בערבית "אדוני היושב-ראש,

בבקשה, שלוש דקות. אבו כאמל, גם אני יכול לקרוא לו ככה?

אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, כבוד השרה קארין אלהרר, אני רוצה לדבר איתכם על נושא שקרוב לליבי. פורסם לאחרונה שמשרד החינוך יצא בהצהרה לבטל את המקצועות ההומניים בבחינות הבגרות. המשמעות היא שבמקצועות ספרות, היסטוריה, אזרחות, ערבית, וכמובן במקצועות אחרים, לא יהיו מבחני בגרות אלא עבודות גמר בלבד.

ילד מחונן בספרות לא זכאי להחזיק בתעודת בגרות שתעריך גם אותו? האם תעודת הבגרות צריכה לשקף רק את האופן שבו ילדינו פותרים משוואות? רק תלמידים שלומדים פיזיקה, מחשבים או מתמטיקה ייחשבו איכותיים וראויים? כמובן שלא. התוצאה הברורה והמיידית של הרפורמה היא מחיקה בפועל של מקצועות מדעי הרוח לטווח הארוך ופגיעה קשה בקבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית. תלמידים במצב סוציו-אקונומי גבוה ישלמו למורים פרטיים או יקנו עבודות באינטרנט, בזמן שלתלמיד החלש אין את הפריבילגיה הזאת. ייווצר מצג שווא, כאילו התלמידים הם אלו שעומדים במשימה, הציונים יאמירו, ולמעשה השיטה הזאת תרחיב את הפערים בין השכבות החזקות לחלשות. בנוסף לכך יהיו פגיעה בשכר המורים בגלל צמצום שעות, ירידה בגמול או פגיעה בחינוך הערכי של תלמידי ישראל, בגלל ירידת המעמד של אותם מקצועות.

מעל במה זאת אני פונה לשרת החינוך ד"ר שאשא ביטון, שאני מעריך מאוד, לשקול שוב בכובד ראש את הצעד הזה. ובעניין מצב בתי החולים במדינת ישראל, חברי הכנסת, בשבעת החודשים שאני חבר כנסת ביקרתי בכל כך הרבה בתי חולים, ואני רוצה להגיד לכם, מצבם השתפר באופן משמעותי, במיוחד בתי החולים הנמצאים בפריפריה. לכן, חברים, המדינה הזאת עולה על דרך המלך. תנו לנו,

לנהל אותה בצורה הטובה ביותר לכלל אזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה. מנסור לא כאן, נכון? מטעם יש עתיד תעלה ותבוא חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. גברתי השרה,

אני רוצה לתת לך השראה לנאום שלי במליאה.

עליתי לכאן כדי להגיד כמה מילים לירדנה,

היא בטלפון, אז אני אחכה.

אני אחכה. לא, זאת לא סיבה לחכות. אני אומר לך באמת, בשפה הכי פרלמנטרית שיכולה להיות. היא אמרה שירדנה בטלפון.

מחילה. חשבתי לשרה. למזכירה זה משהו אחר. כי מחר יש לך אירוע פרידה, ואנחנו, חברי הכנסת, לא יכולים כל אחד לדבר. אז אני הגעתי במיוחד כדי להגיד לך תודה רבה. אני אומרת בשמי ובשם חברי הכנסת. הינה, גם אקוניס פה, ואני בטוחה שגם אחרים. גם אני אדבר. ביום רביעי. אתה תדבר? הוא מהנבחרים. אני לא קיבלתי את הזכות הזו, אז עליתי במיוחד, כי גם בכנסת העשרים היינו ביחד ארבע שנים, וגם בכנסת הזאת, ואין הרבה הזדמנויות להגיד לך תודה. אני חושבת שהתקופה האחרונה כאן היא קצת בלתי נסבלת ברמות הגבוהות ביותר. נתנו לך את הפינאלה, מה שנקרא, שלא תשכחי אותנו. אבל אני חושבת שבסבלנות שלך ובסובלנות שלך ובקסם האישי שלך את מודל ואת השראה. אני לא יודעת מה את הולכת לעשות באזרחות, אבל בתור אחת שהייתה שם שנתיים אני יכולה להגיד לך שזה נהדר,

ויש הרבה שקט. זה קצת מוזר שפתאום לא מתקשרים אלייך, אבל נראה לי שאת תהיי מסוגלת ליהנות מזה. בתוך הכול היית בשבילי הרבה הרבה, עזרת לי גם בכנסת העשרים, כשעוד הייתי קצת בהלם בשנה הראשונה, והתייעצתי איתך ודיברתי איתך. ובכלל, כשחברי כנסת חדשים באים את מלמדת. שמעתי שאת פה משנת 1977, וזה מדהים אותי. אתה מחייך, תחשוב איזו סבלנות זאת. אני מכיר את ירדנה משנת 1993, וחשבתי שזה המון זמן, אבל מסתבר, אז תחשוב שמשנת 1977 היא פה, פעם ראשונה פגשתי אותה ב-1993. ובסבלנות אין קץ, ירדנה, היא מלמדת חברי כנסת. אני באתי לפה ב-2015, והיא לימדה אותי, ונתנה לי את התיק, ואיחלה לי בהצלחה. ואני לא אשכח אותך כל החיים, תדעי לך. ולא משנה לאן תגיעי או מה תעשי, תדעי לך שנכנסת ללב של כולנו, ובאמת, תודה רבה. הלוואי שיכולתי לדבר גם בשלישי וגם ברביעי,

איזה חמודה את שאת מתרגשת. גם אני מתרגשת, ואני רוצה להגיד לך תודה בשמי ובשם כל חברי הכנסת,

את ממש השראה לבית הזה. תודה רבה, ירדנה, ובהצלחה באזרחות. אני באה אלייך עוד פעם. תודה רבה.

תודה רבה. וירדנה, אני לא מתאפק, גם אני מצטרף לדברים. אמרתי, אנחנו מכירים משנת 1993, ואני יכול להגיד לך דבר אחד: אני מתקשה לדמיין שאני יושב כאן ואת לא כאן משמאלי. אז באמת, תודה רבה בשם כולם. תעלה לסכם את הדיון השרה קארין אלהרר.

ירדנה, אני כאן מ-2013, ומאז שהכרתי אותך, אני רוצה להצטרף ולומר שאת השראה. המסירות שלך לתפקיד, היכולת שלך לראות כל חבר כנסת במליאה, לסייע, הרצינות שבה את לוקחת את התפקיד, זה מדהים. ואת גם שמה לב לפרטים הקטנים והגדולים כאחד, לא מפספסת שום דבר. אני אגיע לאירוע הפרידה,

לא נתנו לי לדבר. אני באמת חושבת שזו זכות גדולה שהייתה לי לעבוד בתקופתך, כי למדתי איך האדם עושה את התפקיד ולא התפקיד עושה את האדם, אז תודה רבה. בסיכום הדברים שלי, שמעתי רבות את טענות האופוזיציה. אני רוצה לומר, תראו, זה מדהים אותי שהם באים וטוענים פעם אחר פעם, חזור ואמור, שהם לא בוועדות. מי מפריע לכם למלא את מקומכם בוועדות? ויותר מזה, נשאלת השאלה מה אתם עושים בכל בוקר כשאתם מגיעים לכנסת, אם אתם מגיעים? מה אתם עושים בזמן הזה? במקום לעשות סרטונים ולהעלות אותם לפייסבוק ולהגיד מה לא בסדר, מה אתם עושים בכל בוקר? אני ישבתי באופוזיציה לא מעט שנים, והייתי באה בכל בוקר לדיונים בוועדות. לא תמיד הצלחתי, לא תמיד הגעתי לכל ההישגים שרציתי, אבל לפחות ניסיתי, התאמצתי.

מירב, אמרת משהו? לא, בגין לא ידע מי מדבר.

דנידין. אבל שומעים. שומעים אבל לא רואים. לא מסתכלים לכיוון הזה.

את מקשיבה. אז אני אומר שכדי שתהיה לכם הזכות להתלונן על דברים שלוקחים לכם, אתם צריכים לבוא ולעבוד בוועדות, ולעשות את הדברים, ואז אולי תגידו שאתם לא מצליחים. אי-אפשר להצליח במקום שבו לא מנסים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת גם כדי לדבר על העבודה של משרד החוץ באוקראינה ובגבולות. בימים הקרובים ייפתח בית חולים שדה בלבוב, שזה דבר שהוא מדהים. מדינת ישראל הקטנה מסייעת לאנשים בכל צורכיהם, בצרכים הומניטריים של בריאות, שלום, אדוני, היא מסייעת לילדים, אתמול הגיע מטוס מלא בילדים שאין להם מי שידאג להם, והם הגיעו כאן, לישראל, שזה דבר מדהים. תחשבו על הסיוע ההומניטרי שניתן. יוצאים מטוסים עם ציוד הומניטרי ומביאים אנשים לכאן. זה לא דבר של מה בכך, וחייבים להודות שמשרד החוץ עושה עבודה נפלאה ביחד עם משרד העלייה והקליטה, ביחד עם נתיב, הסוכנות היהודית. ואי-אפשר להסתכל ולא להשתאות מהעבודה המאוד-חשובה שנעשית בעניין הזה. אני רוצה לדבר גם, נטע, איפה נטע? אני רוצה לדבר גם על, אני מבקש להקשיב לשרה. לא מקשיבים. לא נעים. חברים, אני מבקש לשמור על השקט באולם ולאפשר לשרה להשלים את דבריה. אני רוצה לדבר על השבוע הבא עלינו לטובה. זה השבוע האחרון של המליאה לפני פגרה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולקרוא לשני הצדדים לחשוב תמיד מה הביא אותנו לפוליטיקה. הדבר שהביא אותנו לפוליטיקה הוא הרצון לעשות טוב בארץ. וזאת שליחות. ובשליחות הזאת, אני חושבת שכשמסתכלים מבחוץ על מה קורה בכנסת, שהיא הבבואה של העם היושב כאן, זה לא נראה טוב. חייבים להתחיל לשתף פעולה. לא על כל דבר חייבים להסכים, לא על כל דבר חייבים לריב גם. ובעניין הזה נדמה לי שאפשר להתנהל אחרת. אני מאוד מקווה שהתקציב שהעברנו, הרפורמות הגדולות שהעברנו בממשלה הזאת בתקופה האחרונה בהחלט יסייעו לנו כדי להביא פתרון להרבה מאוד בעיות שהיו כאן הרבה לפני שהקמנו את הממשלה, ופשוט נפתור אותן. זה המקום לברך, אתמול מונו שופטים, גם שופטת בית משפט עליון, וזה הזמן לברך את חברי חבר הכנסת ד"ר יובל שטייניץ על המינוי של רעייתו. איפה הוא, יובל?

לא, הוא היה כאן. דיברתי איתו לפני כמה דקות. אז באמת ברכות בעניין הזה. אני רוצה גם, בסך הכול מונו ארבעה שופטים עליונים. אה, מונו ארבעה שופטים, נכון, אבל אתמול בטקס הייתה, אה, ארבעה. ארבעה שופטים, אבל רציתי לברך את חברי, אין עוד רעיות שמונו, אבל באמת ברכות לוועדה למינוי שופטים, שאדוני היושב-ראש הוא גם חבר בה, בחירה מצוינת.

השרה אלהרר, חבר הכנסת שטייניץ הגיע, את יכולה לשוב ולחזור ולברך אותו. חברי חבר הכנסת שטייניץ, רציתי לברך אותך, את רעייתך, על מינויה לשופטת בית המשפט העליון. אני מקווה שאולי זה יוריד את מפלס המתח שבין חברי סיעתך לבין שופטי בית המשפט העליון, כי באמת אין מקום לקונפליקט הלא-מבוקר הזה. אפשר לנהל את המחלוקות בדרך עניינית יותר, ראויה יותר. בסוף גם הם רוצים את הדברים הטובים, כפי שאנחנו רואים אותם. אני לפחות מתכוון לחיות עם אשתי בשלום,

אז הינה, כבר התחלנו טוב.

גם חברי סיעתך יפעלו באותה דרך. אמרתי גם אשתי, לא אמרתי, הבנתי. בסדר גמור. תודה על כל פנים. בעניין הזה, אדוני היושב-ראש, אתה רואה אולי מישהו? אין הצלות? אני חושב, בבקשה, שאולי תשכנעי בכל זאת את חברי האופוזיציה להביע אמון בממשלה. אולי בכל זאת ישתכנעו בסוף. אני בטוחה שחבר הכנסת מלכיאלי כבר השתכנע. וגם אתה, חבר הכנסת מרגי. תראו, זה בסדר, הייתי באופוזיציה, אומרים בצרפתית: אבאדאן.

הייתי באופוזיציה, אני מבינה את התפקיד שלכם,

חבר הכנסת מלכיאלי, היא מדברת אליך. מלכיאלי בטלפון. מלכיאלי, מלכיאלי, ביקשתי לא לדבר בטלפון, והדוברת פונה אליך. אני מדווח מה השרה, תודיע שביקשו לדבר איתך. מלכיאלי, אני רק רוצה לומר, הייתי באופוזיציה, אני מכירה את התפקיד, זה בסדר גמור. בסוף צריך להתלונן על משהו.

אבל, אני באמת אומרת שגם אתה יודע שנעשים כאן דברים מאוד חשובים ונעשה, מנעתם בחירות, למשל.

אתה מדמיין מה היה קורה במדינה כשעוד פעם לא היה מועבר תקציב? אתה מדמיין לעצמך? ביחס לתקציב הזה אתם פחות חזקים.

אתם הרבה פחות חזקים. איפה חבר הכנסת כץ שיספר לך שהרגע הוא דיבר עם מנהל בית החולים והם קיבלו את המכתב והם פועלים כדי לשים את המכשירים? בבקשה, כץ,

תספר לו שהרגע, הוא היה פה.

מלכיאלי, כל זה לא היה קורה אם לא היה תקציב. בחדרה אין אקמו, ומי מנע את התקציב, מלכיאלי? מי מנע את התקציב? מי מנע את התקציב? כן, מי מנע אותו? בחדרה אין אקמו. תקציב כמו שאתם הבאתם, לא,

לא רציתם להביא שום תקציב.

בחדרה אין אקמו. אנשים מתים, גופה כל שעתיים בחדרה. תשאל את דרעי מה קרה עם הערבות שהוא הבטיח. תשאל אותו. תשאל אותו, תשאל אותו. שכחתם דברים מאוד

אני רק רוצה לוודא שכולנו זוכרים שמנעתם תקציב שנתיים. שנתיים מנעתם תקציב. לדבר הזה יש משמעויות. באה הממשלה,

עם רפורמות גדולות. אז במקום לברך, מה אתם, זה הגיוני? את לא מאמינה לזה. מאוד מאמינה. דאגתם לפריפריה?

אתה יודע כמה כסף הגיע למערכת הבריאות? תוספתי? תוספתי, 2.5 מיליארד. תוספתי. טוב, אני חושבת ששכנעתי אותך, ואני אתן לחברי השר אלעזר שטרן, שטרן, בוא. תרביץ בהם פרשת השבוע.

הוא יהרוס את הכול עכשיו. תהרוס את הכול.

עד שאתה עולה, הזכרתי למלכיאלי שהיום אנחנו מציינים 223 שנים לכיבוש יפו על ידי נפוליאון. יש שיר יפה שאהוד מנור כתב על נפוליאון, שרה אותו קארין אלאל.

סליחה, אם אתה כבר מצטט את נפוליאון, זה קורין אלאל ולא קארין. סליחה, קורין אלאל. השרה קארין אלהרר, קארין אלהרר היא מישהי אחרת. קורין אלהרר היא זמרת מהמצוינות שיש לנו בישראל. קורין אלאל. אני מסכים איתך, חבר הכנסת.

אבל את המילים כתב אהוד מנור ואמר כך על נפוליאון, חבר הכנסת אקוניס: "שאפתן, ללא שום רסן / שאת המפה חמד / ועשה לא פעם רסק / ממי שבדרכו עמד // כי לפרט נתן הוא חופש / ושוויון בפני החוק / גם זכויות מלוא החופן / הוא הגיע די רחוק".

הלחן לשיר הוא צרפתי,

היא שרה אותו במופע שכולו מוקדש,

ערב שירי משוררים? אז שבו בתל אביב, תדברו על זה, שירי משוררים. בבקשה, אתה יודע שהיא תוניסאית, כבוד השר שטרן, אני מצטער שככה חסמנו שור בדישו, אבל נדמה לי שאתה יכול לשכנע בכל זאת להביע אמון אחרי שציטטנו כאן שיר לכבודו של נפוליאון, שלפני 223 שנים, ב-1799, כובש את יפו. יש מלחמות בימים האלה, היו גם בימים דאז. כנראה שההיסטוריה כל פעם חוזרת. אדוני היושב-ראש, שמעתי שעם חבר הכנסת אקוניס אתם מחליפים דעות על שירים שמתורגמים מצרפתית לעברית. אני יכול להוסיף לרשימה הזאת עוד, בבקשה, אתה מוזמן. אתה יודע, אני בעד מעת לעת לאפשר למליאה לתת דעתה גם על השירה והזמר העברי. אתה יודע, כיוון שדיברת על מלחמות, אז גם "את חירותי", גם זה שיר

נדמה לי שמוסטקי שר את זה.

ז'ורז' מוסטקי, שהוא גם ארמני וגם יהודי. נכון, נכון. אתה יודע, יש משהו מחבר. ונדמה לי שחוה אלברשטיין ביצעה את השיר לראשונה בעברית, וזה אכן שיר שגם בצרפתית הוא נשמע טוב יותר. אני הייתי נוהג להביא את זה הרבה פעמים לחבר'ה לפני החתונה שלהם, על "סוהרת יפה, בתנועה רחבה, נעלה את השער".

אולי כאן תרבות יוכלו לעבור לשידור חי מהמליאה בשביל אותו דיון על השירים. אדוני היושב-ראש, מזכירת הכנסת, ברשותך, כיוון שמחר הגבילו אותנו במספר הדוברים מכל סיעה, אז אני מרשה לעצמי להיות אולי ראשון המברכים, להקדים קצת, ולהודות לך על השירות. אני חושב שאנשים משני צידי הבית יהיו תמימי דעים באשר למקצוענות, למסירות ואני חושב גם, איך אני אגיד את זה, לסבר הפנים המאיר לכל אחד,

גם כשלא קיבלנו את כל מבוקשנו בהקשרים האלה. אני באמת מנצל את ההזדמנות להודות לך. תודה, ואני אהיה גם מחר להגיד עוד פעם. יואב, חבר הכנסת, לא,

הוא גם,

יואב בן צור, תגיד לחברנו שמסתיר לנו קצת, אוקיי. אני רוצה להגיד משהו שקשור לפרשת השבוע. אוקיי, אבל אתה מדבר בטלפון, ראיתי שהערת, אתה ידעת שאדבר על פרשת השבוע,

אני רוצה להגיד לך משהו. חבר הכנסת בן צור, אנחנו נמתין שתסיים את שיחת הטלפון? אנחנו נמתין שתסיים את שיחת הטלפון? אנחנו כאן במליאה. תודה,

יש ערוץ הכנסת, יתכבד,

יאזין וגם יראה. אני רוצה להגיד לך משהו, סיימנו את ספר שמות ועל פניו מסתיים מושב בכנסת. אתה יודע מה הבשורה הגדולה? שאנחנו רגילים לזה שדברים מסתיימים ומתחילים אחר כך מחדש ברצף, זהו, ככה גם כאן. סליחה? כשתסתיים הממשלה הזאת אז נקים ממשלה חדשה. אבל זה הכול מאותו ספר. דרך אגב, חבר הכנסת לוין, זה גם קורה בתוך, נכון, משלימים חמישה חומשי תורה, יש לנו עוד מה לעשות, אנחנו לא יכולים באמצע. אבל רציתי להגיד שאתם מדברים יחד, אני גם טנקיסט וגם חי"רניק. אנשים חושבים שבעיות אוזניים הכי הרבה יש לתותחנים. האמת היא שלחי"רניקים ששמים פה את הרובה, זה הרעש עם הנזקים הכי גדולים. אני רוצה באמת להגיד משהו על הפרשה הזאת. אנחנו יודעים שבעצם מה שיש פה זה שמשה רבנו נותן דוח. גם משה רבנו הגדול, שלא היה חשוד, גדול המנהיגים, ראה את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, בסוף נתן דוח על מה בדיוק הוא עשה עם כל מחצית השקל שהוא אסף. אני רוצה להגיד יותר מזה משהו: אתם יודעים שבעם ישראל, איך ספרו? ספרו לפי מחצית השקל. אבל מה זה באמת? ספרו לפי תרומה. זאת אומרת, לא מרובכם בחר בכם ה'. המשמעות של המספרים המדויקים, אם אני אספור ראש אחרי ראש אחרי ראש, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל רוצה לומר שאנחנו סופרים את האומה לפי התרומה שהם נותנים, ולכן גם המספר הפיזי שבסוף צריך לדעת אותו הוא נעשה באמצעות תרומה. ואם כבר אומר את זה, חבר הכנסת קרעי, חבר הכנסת קרעי, אנחנו מדי פעם מחליפים דעות בשם הרב זקס זצ"ל, שלשמחתי הרבה, שלשמחתי הרבה גם בציבור, אל תהרוס, אה, חשבתי שמסתירים אותך. על דברי תורה מותר גם בפריימריז שלך להסכים. יותר אני לא אומר פה. רגע, תשמע משהו, חבר הכנסת יואב בן צור, תשמע באמת. גם חבר הכנסת לוין יכול אולי ללמוד מזה. אנחנו בספר שמות קיבלנו את התורה, ואנחנו יודעים שהיו שני לוחות, לוחות ראשונים ולוחות שניים. על הלוחות הראשונים נאמר: "כפה עליהם הר כגיגית". מי עשה את הלוחות הראשונים? הקדוש ברוך הוא. משה ירד למטה עם הלוחות, שבר אותם. מה היה ההבדל בין הלוחות הראשונים לשניים? השילוב של בני האדם, של העם, בעשייה שלהם, ולכן הם נשתמרו. עכשיו, יותר מזה, כשכפה עליהם הר כגיגית לקח מהם את מה שאנחנו כולנו פה נמצאים בזכותו, את רעיון הבחירה. בלוחות השניים זה כבר לא "הר כגיגית", זה כבר מבחירה. עכשיו אנחנו כיהודים מאמינים, לפחות אני, אני לא יודע אם גם אתה, שואלים את עצמנו כל יום שאלות. האמונה היא כל יום מתחדשת, בכל יום אנחנו בוחרים להאמין, מי שבוחר להאמין, יש מאיתנו כאלה שבוחרים לא להאמין. אני חושב שעקרון הבחירה ביהדות מייחד אותנו על פני הרבה עמים, והרב זקס נותן דוגמה. הוא ישב פעם עם כומר קתולי והוא אמר לו: אצלכם בחתונות אי-אפשר להיפרד.

גם מתחת לחופה שמים את האפשרות להיפרד.

כדי שכל יום תבחר מחדש. נכון זה יפה? יפה מאוד. כן, זהו, אני ידעתי שכדאי לך לעצור וגם שתשמח על זה. אתה שמעת מה שאמרתי לו?

על עקרון הבחירה ביהדות. אני חושב שגם אנחנו, כאן, בכנסת המורכבת הזאת, כל אחד מאיתנו, לפחות בקואליציה, בוחר כל יום מחדש להיות חבר בקואליציה הזו, נכון? גם מהאופוזיציה הם בוחרים כל יום מחדש להיות באופוזיציה. לא בטוח. האמן לי.

יכול להיות שזה ההבדל, שאנחנו כל יום בוחרים מחדש? חבר הכנסת אקוניס, שמעת מה שאמרתי לו על עקרון הבחירה ביהדות? לא, לא שמעתי. אוקיי. הלוחות הראשונים, "כפה עליהם הר כגיגית" והם נשתברו. הלוחות השניים כבר היו עניין של בחירה ולכן הם המשיכו להתקיים. אמרנו שאנחנו גם, הרב זקס כותב את זה, שעקרון הבחירה ביהדות הוא קבוע. גם מתחת לחופה אנחנו כבר שמים את אפשרות ההיפרדות. מתחת לחופה.

כדי שכל יום נבחר מחדש. אנחנו מאמינים שבחירה כזאת מחזקת. יש לי הצעה פרלמנטרית לגבי עקרון ההיפרדות: תיפרדו. לא, זה מה שרציתי להגיד לך. אה, רצית הפוך. לא, על ההבדל.

בקואליציה, כל יום בוחרים מחדש להיות בקואליציה. בעד עקרון ההיפרדות? היושב-ראש, כמה שיותר מהר. אתה לא מבין את ההבדל. הבנתי הכול. אקוניס, אני ניסיתי לכתוב כתב סנגוריה על האופוזיציה, ואמרתי שגם אתם בוחרים, אבל הוא מעלה ספק, אולי אתם לא בוחרים בכך. לא, שמעת איזה קרדיט היושב-ראש נתן לך? כן, זה כתב סנגוריה. אני ניסיתי לסנגר עליו שגם הוא בוחר להיות באופוזיציה. יכול להיות בהתנהגות שלהם, כאילו. יכול להיות שהם לא בוחרים. כן, יכול להיות שבהתנהגות שלהם זה מה שהם בוחרים. חבר הכנסת אזולאי, אתה יודע מה אנחנו נקרא השבת, נכון? את פרשת זכור. אתה, רגע, אנחנו השבת נקרא את פרשת זכור. פרשת זכור, יש עליה הרבה שאלות. "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים". השאלה היא למה דווקא עמלק, עמלק פגש אותנו בדרך, במצרים היינו משועבדים 210 שנים, למה דווקא אנחנו מצווים על מחיית עמלק? כמובן שהיום הציווי על מחיית עמלק זה הציווי של רוע, זה לא הציווי הפיזי, של עם, בהקשרים האלה. העניין הוא שעמלק תפס אותך כשאתה "עיֵף ויגע ולא ירא אלהים". זאת אומרת: במצרים היית עבד, העבידו אותך, העסיקו אותך. יש הרבה שאלות.

התעסקנו בשאלה הזאת של מה המשמעות של להיות גר שם, אני לא יודע אם החוק הזה יעלה היום או לא, אבל המשמעות שלנו,

היא שכל הזמן זכרת, "כי גרים הייתם בארץ מצרים", זה לא גרים שבאנו להתגייר ולהיות מצריים, זה גרים בהיבטים של הזר, השונה, המיעוט, הנרדף. על זה אנחנו מצווים אולי הכי הרבה ביהדות בהקשרים האלה. אני חושב שבתוך הבית הזה, עם כל מה שמטיחים בנו, היחס הזה, יחס לגר, אני חושב שאנחנו לא תמיד מבינים, אולי, אתה יודע מה? אפשר להגיד את זה גם היום כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה במקומות אחרים בעולם מבחינת התעסקות עם מי שהוא לא בדיוק כמוך בהקשרים האלה. כשאני אומר "ניצול החלש", כשאני קורא את פרשת זכור, אז זה הרוע. זאת אומרת וזכרת את הרוע, למה? בגלל שהרוע מביא אותך לזה, להיטפל לחלשים, למי שבאותו זמן הוא עייף ויגע ואז הוא מתנפל. ולכן, כשאנחנו מצווים על מחיית עמלק או על זכירת עמלק, בעצם יש אנשים שייקחו את זה ויגידו: מה, אתה רוצה למחות אנשים? זו כאילו שאלה שקופצת, בגלל שעל פניו, אם נרצה לצאת מפשוטו של מקרא, זה מה שיוצא. אבל האמת היא שאני חושב שרוב הפרשנים היום לוקחים את זה למקומות של מחיית הרוע בהקשרים האלה,

סיים את הרוע, ואתה צריך כמובן לעקר את הרוע מתוכך. לא רק שהוא ניסה לפגוע בעם יגע שהולך במדבר, הוא גם זינב. נכון, את כל הנחשלים.

הוא מיקד את כל הנחשלים והחלשים ואלה שהיו מאחור, בזנב. על כן נאמר זינב בישראל.

"ויזנב", נכון. "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך", בדיוק. זה מה שכתוב פה, ואתה, ולכן זה הרוע שברוע. אדוני היושב-ראש, אתה צודק. על זה בדיוק אנחנו דיברנו. אני חושב, אני קראתי היום בעיתון על משלחות צה"ל לפולין, שהייתה איזו מחשבה, שאני מבין את ההיגיון שלה, האם אתם מניחים ששוכנעו או טרם? נראה לי שטרם שוכנעו. אתה יכול לנסות לשכנע אותם להביע אמון בממשלה. בסדר. מה זה, בגלל ועדה שיושבת במקביל?

אתה יודע, אני כאן מהשעה 16:00, מנותק מחדשות הכנסת. אבל כנראה צריך לשכנע. אוקיי. לשמחתי הרבה, דרך אגב, אני שמעתי היום שהרמטכ"ל יבדוק מחדש את הנושא של נסיעות "עדים במדים", של קצינים ונגדים של צה"ל לפולין. אתמול בבוקר התפרסם בציבור שמשלחות ייסעו לליטא במקום לפולין בגלל כל מיני בעיות.

בא לבשר לך רעות. יש לך עוד זמן לא ברור. מנסים להגיע להסכמות אבל זה יכול לקחת זמן, הסכמות בתוך ועדת כנסת על הסדרי חקיקה. אתה רוצה שאני אציע לך נושאים לדבר? אתה יודע שהיום היה יום פטירתו של מנחם בגין.

אני יודע.

דרך אגב, התפרסם במוסף מעריב, התשנ"ב, כן. כן, השנים שלו. יכול להיות שאנחנו צריכים לדבר גם על, דיברנו קודם על עקרון הביקורת, על השקיפות, על משה רבנו, שגם הוא הרגיש, למרות שהוא היה גדול המנהיגים וראה את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים,

בפרשת פקודי, שסיימנו, הוא נתן דוח מפורט על מה הוא עשה עם כל מחצית שקל שאספו מהעם. ודרך אגב, גם שם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, כמו תמיד, בכוונה נתן את החוכמה שם, גם של עשיית המשכן, גם לאנשים, בצלאל בן אורי. אני חושב שהמסר בעניין הזה זה שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר לנו: למרות שאני ריבונו של עולם, ואני יכול ליצור את הדברים הכי יפים והכי חכמים והכי מרשימים, האצלתי מחוכמתי לבשר ודם כדי שאת העולם הזה גם אתם תשלימו. דרך אגב, נדמה לי שיש גם תיאור יפהפה של העמודים של יכין ובועז באותה פרשה. נכון, נכון. מעשה ידי אדם, כן? תפארת בית המקדש. תראה, אנחנו הרי אומרים כל פעם בקידוש "ויכֻלו השמים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות". הוא ברא ואנחנו צריכים לעשות, ובגלל זה אנחנו גם אומרים כל פעם שאנו רואים, שחנן מחוכמתו לבשר ודם. אנחנו הולכים לרופאים, אנחנו מצד אחד מתפללים אבל בסוף הולכים לרופאים. למה אנחנו הולכים לרופאים ולא אומרים, רק מתפללים? פעם הייתי בכנס: האם יכול להיות ראש ממשלה דתי בישראל. אמרתי, איזו שאלה? בטח שיכול להיות, בתנאי אחד, שיבין שהוא מתפלל והכול אבל הוא לא יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא. הוא צריך לעבוד בשביל זה. אני חושב שההבנה הזו שאנחנו לא מחכים לנס, שטרן, אתה יכול לדבר לכולם?

ראיתי שאתם עסוקים. הוא אומר דברי טעם. חבר הכנסת ארבל מבקש להתרכז בדברים, אז הוא, נדמה לי, תכוון את המיקרופון.

חבר הכנסת ארבל, הערה במקומה, חבר הכנסת ארבל, עכשיו שומעים. אני לא יודע אם הגענו בפגישה הזאת, האחרונה שעשינו, לעניין של מבחני המנהיגות האמיתיים. אנחנו פה בבניין הזה, חלקנו הגדול, אולי רובנו, אולי כולנו, מסתכלים על סקרי דעת קהל, חלקנו לפחות גם מסיק מהם מסקנות ופועל, ועל פניו יש מי שיחשוב שזאת מהות הדמוקרטיה, לעשות סקר דעת קהל ולהחליט. נשברו קולמוסין רבים על ההגדרה מהי מנהיגות. אי-אפשר להמציא בזה. אתה יכול לאמץ ואולי במקרה בציטוט תצטט מילה פה, מילה שם. ההגדרה שאני בוחר למנהיגות זו היכולת שלך להוביל אנשים למקומות חבר הכנסת ארבל, אתה שומע? לגמרי. אתה יודע מה? אני אולי נכנס להגדרה של מנהיגות ולפני זה אני רוצה רגע לדבר על משה רבנו,

בגלל שהוא גדול המנהיגים באמת. ז' באדר. יום הולדתו ופטירתו, נכון. תשמע, מה אנחנו יודעים על משה לפני שהוא נבחר למנהיג? אני אומר לך, יש לי כמה מניות בכתיבת רוח צה"ל, וזה לא כתוב שם, הערך הזה. אנחנו נפגשנו שם, ברוח צה"ל, לא?

אצלי במשרד אז, אני זוכר. אדוני היושב-ראש, אני שכנעתי אותו להכניס את אהבת המולדת כערך ברוח צה"ל, שלא הופיע עד אז, נכון? נכון, נכון. כראש אכ"א נתתי לו דיסרטציה של 30 עמוד מדוע צריך. תכף נדבר על זה.

הלכנו על אהבת המולדת ולא על אהבת הארץ כדי להיות משוחררים משאלת הגבולות ישר. אמת. אבל, חבר הכנסת ארבל, מתי היית ראש אכ"א? באילו שנים? באילו שנים היית ראש אכ"א? 1999 עד 2004. עשינו שם כמה דברים. היה דיון בשנת 2000 בערך. ומאז נכנסה אהבת מולדת לרוח צה"ל. זה חשוב מאוד. האמת היא שכשבאנו לשנות את זה, חשבתי, שני דברים נעשה. 1. לא הייתה באמת אהבת העם, אהבת הארץ, אהבת המולדת. 2. אני חשבתי שבמקום אמינות צריך להיות יושר.

אמינות זה אני מולך. זה קל יחסית. יושר זה אני מול המראה, שזה דבר הרבה יותר קשה. ודווקא הפילוסופים שכנעו אותי שצריך להסתפק באמינות, בגלל שיושר זה דבר נשגב מאוד, ואתה לא יכול לדרוש מכל החיילים להגיע ליושר. אני מודה שהתאכזבתי מזה. והדבר השני, כמו שאתה אומר כאן, זה הנושא של אהבת הארץ. אהבת מולדת. אהבת מולדת. דרך אגב, אתה זוכר כמה ויכוחים היו על זה? והשמש זרחה לאחר, והיום כאילו הדבר מובן מאליו. לא, לא. אדוני היושב-ראש, צריך להגיד את האמת. זה היה מובן גם קודם, לפני שנכתבה רוח צה"ל.

הבעיה היא שיש אנשים שייחסו את אהבת המולדת, אני מצטט, לגוון מסוים באוכלוסייה. אני חושב שהבית הזה נופל במלכודת הזאת. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז אנחנו כאן בבית הזה נופלים באותה מלכודת: האם אהבת המולדת שייכת לחלק הזה וטוהר הנשק שייך לחלק הזה? בעיניי זה דבר שכל כך מפלג אותנו, כאילו אם יש לך אהבת מולדת, אז סימן שאתה נגיד ימני, אם חשוב לך טוהר הנשק, אתה איש שמאל.

מכיר הרבה מאוד מאוד אנשי שמאל שהם אוהבי מולדת הרבה יותר מהרבה ימנים, והרבה אנשים בימין שמקפידים על טוהר הנשק יותר מאנשים בשמאל. החלוקה הדיכוטומית הזאת בכלל, ההשוואה הזאת בכלל לא נכונה.

אפשר לעשות סעיף 98. דנו בוועדת הכנסת אם לעשות סעיף 98 שלא תהיה סחבת במליאה. עומדת הממשלה, מחליפה כבר שני שרים. 98, ידונו תכף. זו בושה. רמסתם כל תקנון. אני רוצה להגיד לך משהו. זה מה שמעניין אתכם. אני רוצה להגיד לך משהו. לפני שבוע ולפני שבועיים ובטח גם הלילה הזה יהיו פה חברי כנסת מהאופוזיציה שישמידו את זמנם ואת זמננו. אז אתה רוצה להגיד בושה?

אבל אתה בקואליציה, בממשלה. לא, אין לי בעיה.

אתה יודע מה ההבדל בין שנינו בדבר הזה? תן לי להגיד לך משהו, שאני רוצה להיות אני, ואתה רוצה להיות אני. אני לא רוצה להיות אתה. בחיים לא.

אוקיי, אז אנחנו, היית באהבת מולדת.

אז הייתי באהבת מולדת, ואני חושב שכדאי להמשיך. אז באמת יש כאלה שאמרו: אנחנו רוצים את אהבת הארץ. ואז שאלו, אהבת הארץ, מה הגבולות? וצה"ל לא יכול להרשות לעצמו להיכנס למחלוקות על גבולות, שחלקן יכולות לשאת מהר מאוד אופי פוליטי. ולכן, מה שעשינו שם, הלכנו על אהבת הארץ, אהבת העם והארץ או נאמנות לעם ולארץ. אני חושב שהדברים האלה משחררים אותנו מסוגיית הגבולות, והם גם פותחים את הערך הזה, מבלי כמובן לתת ציונים למי יותר ומי פחות, מי אוהב יותר ומי אוהב פחות. יש כאלה בבניין הזה שאוהבים לתת ציונים באשר למסירות של כל אחד, מי יותר מסור, מי יותר אוהב, מי יותר נאמן. אני לא במשחק הזה. אני אמרתי כבר שבאמת אני חושב שאחד האסונות הכי גדולים שלנו זה הניסיון לחלק מי יותר אוהב את הארץ ומי פחות, מי יותר אוהב את העם ומי אוהב פחות.

אתה יודע על מה מנסים להגיע להסכמות עכשיו?

אני רק יכול להגיד לך שאם סיימת את הדיון בכותרת של אהבת מולדת ורוח צה"ל, אז זה מזכיר לי מאמר, בין הראשונים שכתבתי, שפורסם במגזין תכלת ב-1997. קראתי לזה "רוח על פני תהום", והוא באמת נותן את המיקוד על החיסרון דאז ברוח צה"ל, אתה נתת לי אותו.

של אהבת מולדת. ואני הגשתי לך את זה בשנת 2000 כראש אכ"א, ואתה קיבלת את ההחלטה הברוכה.

כקצין חינוך ראשי.

וקיבלת החלטה, אחרי ששקלת ובחנת לשנות את רוח צה"ל, המסמך, הקוד האתי של צה"ל, ולכלול את אהבת המולדת במסמך. אז זה הופיע בתכלת מס' 2, המאמר "רוח על פני תהום". הגשתי לך את זה ביד. אני זוכר את זה. מי שצופה בנו יכול לגשת ולקרוא, מי שרוצה להעמיק. אתה יודע,

שזה ייקח שבועיים לשנות. זה תהליך שלקח שנה ושמונה חודשים בגלל המשמעות,

ההוכחה שזה הצליח זה שעד היום לא שינו. בדיוק. אבל הרגישות שבה עשינו את זה אז, הרי נגיד אפילו על הדיון הזה, הרי לשמחתנו הרבה,

בין חיילי צה"ל, יש יהודים ודרוזים וצ'רקסים, ואתה שאלת את עצמך איך אתה יכול לדרוש מחייל דרוזי,

נאמנות לעם היהודי. אז התשובה הייתה שתיווכנו את זה דרך המדינה. המחויבות של החיילים היא למדינה, והמדינה היא הבית הלאומי של העם היהודי. אני חושב שבשביל זה, גם בתוך הניסוח, אתה אומר שהיית אצלי בחדר ואני זוכר את זה,

הגשתי לך את המאמר. אני זוכר את המאמר שנתת לי. לכן מייד כשאמרת את השם,

אני קראתי את זה. אני חושב שהרגישות הזאת, למה זה הצליח? בגלל שנגיד תיקנו סעיף מסוים, אז הלכנו איתו אל האוניברסיטה העברית ולאוניברסיטת חיפה, למרצים יהודים ולמרצים דרוזים וצ'רקסים, ומוסלמים. הלכנו איתו לפו"מ, והלכנו איתו לחיילים בגולני, כאילו לראות איך זה מצליח לדבר לכל אחד, לא מתנשא, לא מדבר לאחד יותר מהאחר. ואני חושב שעצם העובדה הזאת, לא רק שזה קיים היום, במלחמת לבנון השנייה זאת הייתה הפעם הראשונה בצה"ל שתחקרו מלחמה גם לפי הקוד האתי. ולפני שהתחלנו בתחקיר, הצעתי אז דווקא, בוא קודם נבדוק את הרלוונטיות,

רוצים לשנות משהו לפני שבוחנים התנהגות לפי זה. וזה נשאר ככה. אני, דרך אגב, חושב שנכון להגיד גם עכשיו: אני חושב שגם בזכות ההתעסקות הכל-כך אינטנסיבית של צה"ל ברוח צה"ל, אני יכול להגיד שצה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. אני יכול לחתום על זה. אני לא חותם שאנחנו לא עושים טעויות. אנחנו מדי פעם כן עושים טעויות. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני עדיין חושב שצה"ל, ואתה מסתכל לאו דווקא עכשיו על מה שקורה באוקראינה ואתה רואה צבאות ברוטליים, אכזריים,

במיוחד אני מתכוון בהקשר הזה, אני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים לאורך שנים רבות במקום של צה"ל, ב-level הזה של רמת המוסריות שלו. אם נוסיף לזה את הסביבה הלא-רגילה שלנו, שהיא עתירת אוכלוסייה אזרחית, את זה שהצד השני בכוונה מושך אותנו פנימה לתוך זה, מסכן אותנו, יורה עלינו מתוך אוכלוסייה אזרחית, אני חושב שאם אתה מביא גם את זה בחשבון, ולא רק את זה, אז אתה יכול באמת להיות,

אנחנו כולנו יכולים להיות גאים בהתנהלות המוסרית של צה"ל. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. פעם, כשעוד הייתי בצבא, אני זוכר את זה, באתי לבניין הזה ואמרתי להם, באיזה דיון שהיה קשור גם לרוח צה"ל שבכל דור ודור חייב חייל צה"ל לראות עצמו כאילו הוא יצא מאושוויץ. אתה יודע, אנחנו עוד מעט נגיד, בפסח, "כאילו הוא יצא ממצרים", ואני אומר "כאילו הוא יצא ממצרים", אבל אני חושב שבקונקרטיזציה של היום, כשאתה רוצה לדבר לקצינים, לחיילים של היום, אושוויץ מדבר, נשמח, לא נשמח, נגיד ככה, לא פחות מאשר העבדות במצרים לישראלי הממוצע. וכשאני צריך לסכם, כשאני אומר, כשאתה אומר "כאילו הוא יצא מאושוויץ", אז מה למדת מאושוויץ? אם אני צריך להעמיד את הדברים האלה מסביב לשני עמודי יסוד, אז העמוד האחד הוא כמובן never again, לעולם לא עוד. אני חושב שרואים עכשיו באירופה, ממחישים לנו שנהדר שיש לנו בעלת ברית, נהדר שארצות הברית היא המעצמה והידידה ובעלת הברית שלנו, אבל תמיד יש לנו בראש אצלנו, גם בגלל שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מאושוויץ, שאנחנו, אין לנו על מי לסמוך. יש מי שיגיד על זה: אלא על אבינו שבשמיים, אני לא בטוח שאבינו שבשמיים רוצה שנסמוך רק עליו, אני חושב שהוא רוצה שנחזיק צבא חזק, שנלמד תורה, אבל שנחזיק צבא חזק, שנתאמן, שנהיה חזקים, דרך אגב, בעיקר שנרתיע, בעיקר שנרתיע ממלחמות.

בהקשרים האלה, אם דיברנו טיפה על טוהר הנשק, תמיד אמרתי: אנחנו יורים על מנת לפגוע רק כשאנחנו יודעים שיש גזרה משמיים שאיזו אימא צריכה לבכות. אנחנו הכי רוצים שאף אימא לא תבכה, אבל אם אימא שלי או אימא של האויב שלי צריכה לבכות, אז שזאת תהיה האימא של האויב שלי. אבל הכי טוב שאף אימא לא תבכה בהקשרים האלה. וכשאני אומר את זה, אז אמרתי לך, זה העיקרון האחד, של ה-never again. ואני חושב שהעיקרון השני, שגם אותו הבאנו, אצלי בבית, לפחות, מאושוויץ או ממאוטהאוזן זה "חביב אדם שנברא בצלם" כל אדם. אתה יודע, אני ישבתי היום עם פרופ' הלברטל לשיחה מאוד מעניינת. אני אמרתי כאן, והוא אמר שעוד מגלות בבל הם היו בהלם מהרעיון של השבת. אני אמרתי כאן על הדוכן הזה כמה פעמים שהסטרטאפ הישראלי והיהודי הכי ותיק והכי מוצלח עד היום זאת השבת, הרעיון הזה שיש יום מנוחה. עיקרון דתי,

הוא גם מעלה את הפריון.

כן. אבל הרעיון הזה של שבת, זה אנחנו הבאנו לעולם. ופרופ'

משה הלברטל, שהוא גם חבר וגם הוגה דעות באמת ברמה,

הפנה את תשומת ליבי שאנחנו גם הבאנו לעולם את המושג אדם. גם בתרבות ההלניסטית, בתרבות הרומית, היו הם והיו ברברים,

שני קצוות. אנחנו הבאנו את זה שמעל הכול יש אדם.

לא רק ביניהם, בין כוחותינו ולא כוחותינו, בין ההלניסטים לבין הברברים, אלא בכלל יש משהו שהוא אחר מאני או הוא. או אם אתה רוצה, יש משהו שהוא מחבר את האני והוא, וזה אדם. ובהקשר, אני חושב, של מה שאמרתי קודם, של הלקחים משם, אז אחד מהם זה שכשאתה מתחיל לעשות דיפרנציאציה בין בני אדם אתה לא יודע איפה הגבולות. זאת אומרת, בני האדם נולדו שווים, אדם הוא אדם הוא אדם. "חביב אדם שנברא בצלם" חמישה סימני קריאה. כשאתה תתחיל לעשות הבדלים לפי גזע, לפי צבע, לפי דת, אז אני חושב שעל הדברים האלה חלים מה שלצערי הרב אני נתקלתי פה כמה פעמים גם, שאתה, כמנהיג, למה אתה מושך? למה אתה מושך זמן? אוסאמה, סתם. סתם, סתם אני, מה קרה?

בגלל שאתה משכת לפני שבוע, אז אני עכשיו מושך. כן, כן, כן, אתה רואה? אפילו מפה אני רואה את החיוך. אפילו מפה. אתה יכול למשוך עד יום

אני חושב שחבר הכנסת עודה רצה לשאול שאלה. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. משה רבנו, מה הוא עשה כשהיה צעיר? אה, על זה אני רוצה לדבר. על זה אני רציתי לדבר. באמת אני חושב, חבר הכנסת איימן עודה, אני לא יודע אם אתה שאלת אותי בגלל שאתה יודע את התשובה, או, אבל בוא נדבר. אני אפנה את הזרקור אולי לנקודות שלא רק אתה לא שמת אליהן לב, ואני זוכר שביום הראשון, לא בטוח שהוא יודע את התשובה שלך. לא, לא, אבל הוא ייהנה ממנה גם. הוא ייהנה גם מהתשובה הזאת. אני זוכר שביום הראשון שנפגשנו כאן בכנסת אמרת לי: אני קראתי את הספר שלך מההתחלה ועד הסוף ואני יודע בדיוק מי אתה. אז אני אגיד לך דבר שלא כתבתי בספר, שהוא לא עליי, הוא על משה. שאלת, בצדק, מה אנחנו יודעים על משה רבנו כשהוא היה צעיר. אני אשאל אולי עוד יותר: מה אנחנו יודעים על משה רבנו לפני שהוא נבחר, תשמע, תשמע. נכון, אבל חבר הכנסת עודה שאל אותי עוד פעם. מה אנחנו יודעים עליו, לא, לא המשכתי את זה. מה אנחנו יודעים עליו לפני שהוא נבחר להיות מנהיג? אנחנו יודעים עליו שהוא עצר שלוש פעמים: פעם אחת הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, הוא עצר. אתה אומר: אוקיי, כמה מאיתנו עוצרים כשאנחנו רואים מישהו מעם אחר רב, מנסה להכות מישהו משלנו? נגיד 80% עוצרים, בסדר? למוחרת הוא ראה שני עברים,

רבים ביניהם, הוא עצר. כמה מאיתנו עוצרים כשאנחנו רואים שני אנשים משלנו רבים? נגיד 40%,

אומרים: הם בטח משחקים, למה שאני אתערב? בסוף גם יכול לקרות משהו. משה רבנו עצר. ההוא אמר לו: "הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי"? משה רבנו אמר: "אכן נודע הדבר", וברח למדבר. מה הוא ראה במדבר? זה לא האנשים שלו, לא מהעם שלו, הוא ראה את הרועים רבים עם בנות יתרו, סוג של פמיניזם של היום, כאילו, מנצלים כוח מול חלש.

עכשיו, זו לא המדינה שלו, לא העם שלו, הוא בכלל במנוסה במדבר. מה הוא עושה? הוא עוצר.

לעזור לחלש. למה אני אומר את זה? בגלל שאם אתה, יש לך את הסריטה הזאת, את המתודולוגיה המחשבתית הזאת, שכשאתה רואה עוול אתה עוצר, אתה יכול להיות מנהיג. וזה מה שאנחנו יודעים עליו, ולמה, אתה רואה את כל העוול, גם נגד הפלסטינים,

עכשיו מה אתה רואה. אני אגלה לך משהו, למה אתה לא עוצר? לא, אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת איימן עודה. אתה ואני כנראה לא רואים את הדברים בדיוק אותו דבר.

גם לא באותה מפלגה, כנראה גם בגלל זה. כבוד השר, אתה צודק. לא רק שאתם לא רואים את זה ככה, לא רק שאתם רואים את העוול, אתם עושים את העוול וממשיכים. אתם עושים את זה במודע, אני יודע, אני מכבד אותך. אני מכבד אותך, תן לי, אני אגיד לך. אני מכבד אותך. תן לי, אני אגיד לך משהו. אני יודע שאתה, אני יודע שגם אתה, גם היום, לפי תפיסת העולם שלי,

משיקולים של קואליציה ואופוזיציה, אני לא רוצה לעשות את זה מעל הדוכן. שנייה, תן לי להגיד לך משהו.

אני לא חושב שזה לדיון ככה, אבל אני מבטיח לך שכשאני ארד מהדוכן אני אגש אליך ואני אגיד לך בדיוק למה התכוונתי. ואני אומר לך עוד פעם, מכירים אותי גם החברים מהסיעה שלך, וגם אני אמרתי עכשיו: אני לא חושב שאנחנו פרפקט, אני לא חושב שאנחנו לא גורמים גם לעוולות, לא רק להבדלים. אני מקווה שאנחנו מתקנים, משתפרים כל הזמן. בגלל זה אני בבית הזה, בסדר?

אני לא צריך להגיד לך, אני כבר אמרתי את זה פעם, אני גר בגליל, ואני לא חושב שהכול היה שוויוני כל הזמן, בסדר? אני אומר ככה. יש מה לתקן. אני כל שבוע פוגש, אצלם בבית, אצלי בבית, מסכימים על חלק גדול מהדברים.

כשאני רואה עוול, אין אצלי יהודי או לא יהודי, תדע את זה. אין את זה, ואני לא רוצה להביא את זה. מה אתה אומר על הפער הקיומי שבין המושבים לבין הכפרים הערביים?

אני אגיד לך משהו. חבר הכנסת מנסור עבאס, אני רוצה שתקשיב רגע. איימן עודה שאל אותי שאלה טובה, מה אני אומר על הפער שבין הכפרים היהודיים לבין הכפרים הלא-יהודיים גם בגליל, ואני רוצה לענות לו. אם היית רוצה לתקן את זה יותר ממה שאתה מתקן עכשיו היית עושה את מה שעשה חבר הכנסת מנסור עבאס. זאת הדרך, זאת הדרך, ורק זאת הדרך, לצמצם, לתקן, להשוות.

הוא לא עושה את מה שאני רוצה.

הוא לא עושה, הוא דואג למצביעים שלו. אחד בתל אביב אתה, זו תשובה רק לערבי.

אתה לא אומר לתושב תל אביב שהוא לא בקואליציה: בגלל שאתה לא בקואליציה,

לא שומעים אותי כולם?

אתה לא אומר לאחד בתל אביב: בגלל שאתה לא בקואליציה אז לא מגיע לך. זו תשובה שמופנית רק לערבים. אני לא מסכים.

התנאי לשוויון זה קואליציה? מותר לנו, פה יש חברי כנסת, איימן, איימן, סליחה. קשה לי לשמוע.

תשמע אותי, תשמע אותי. יש פה חברי כנסת מתל אביב שב-80% מהממשלות, הם לא היו חברים בהן. 80% מהממשלות. אף אחד לא אומר להם: בגלל שאתם לא בממשלה אז אנחנו צריכים לפגוע בתל אביב. אף אחד. זאת תשובה, אתה מכניס לי דברים שלא אמרתי.

בעמדה פוליטית, וזה לא יהיה. איימן, איימן, אני יודע שאתה מתרגז, או שאני מקווה שאתה מתרגז ולא עושה את עצמך. אני לא אמרתי את מה שאמרת. לא, אתה שמת לי מילים בפה שלא אמרתי.

אני לא אמרתי. ואני גם עכשיו אומר לך, חס וחלילה שבגלל שאתם לא בממשלה אז לא צריך לטפל בפערים. אתה אמרת את זה.

אני אמרתי אחרת. אני אמרתי שהדרך של מנסור עבאס היא הנכונה יותר כדי לצמצם פערים. אתה יכול לחלוק עליי. הדעות שלכם. אתה גם בעד, כיבוש, אתה גם בעד עליונות יהודית, אתה בעד חוק הלאום,

אני לא הייתי בעד חוק הלאום. אתה רואה, עוד פעם, אתה רואה? אתה רואה? אני הצבעתי נגד. אתה רואה? אתה לא בעד חוק הלאום?

אלה שאתה מצביע איתם ואלה שתצביע איתם היום היו נגד חוק הלאום. אתה לא בעד חוק הלאום?

אז אל תגיד. אל תגיד. לא, אני לא הייתי בעד המתכונת הזאת. לא, אני לא הייתי. אני הצבעתי נגד. אתה מתנצל בפניו, אני הצבעתי נגד. על זה שיש לנו מדינה יהודית? אל תדבר איתי, אל תלמד אותי,

מה זה מדינה יהודית. אתה מתנצל בפניו, אלעזר?

אתה מרגיש צורך להתנצל בפניו,

בצלאל, אני לא שומע. אני רוצה להגיד לך משהו. הוא אומר לך "כיבוש". אתה שומע אותו אומר "כיבוש" ולא מתקומם, אלעזר שטרן,

עם יכול להיות כובש בארצו? אתה מתנצל בפניו?

אתה לא שמעת אותי מתנצל, בצלאל, ואני מבקש, אתה גם לא צריך ללמד אותי מה זאת מדינה יהודית. אתה יודע את זה, וגם לא איימן, אבל הוא לא אמר את זה.

הוא אמר שאני הצבעתי בעד חוק הלאום.

ואני לא הצבעתי בעד חוק הלאום רק בגלל שלא היה שם שוויון.

רק בגלל שלא היה שם שוויון. הוא אמר שאתה תומך בכיבוש. יש כיבוש בישראל? תראה, לחבר הכנסת עודה,

זה לא משנה, הדברים האלה. הוא יצביע איתך. אני שואל אותך אם יש כיבוש בישראל. לא משנה מה יהיה, גם, האם בישראל יש כיבוש? מה שאני אומר לך, אלוף במילואים אלעזר שטרן, האם בישראל יש כיבוש, אתה שמעת אותי אומר את זה פעם? הוא אמר.

אז מה אם הוא אמר. אז תשאל אותו. תשאל למה הוא מצביע איתך. זאת השאלה שלו, למה הוא מצביע איתך. הוא מצביע איתך, הוא לא מצביע איתי. לא, לא, הוא מצביע איתך. תשאל את אחמד טיבי איך הוא יצביע, אם הוא לא איתך בזה. תשאל אותו. תשאל. אפשר לחזור רגע לדברים האלה. אבל,

זאת רק הייתה דוגמה לשני דברים: איך אתה מכניס דברים בגלל שאתה לא מוכן לשקול את הדברים באמת. אתה ידעת הרי שאני לא הצבעתי בעד. אתה ידעת, אתה היית פה. אתה היית פה. אתה ידעת שאני לא הצבעתי בעד. לא, לא, אתה צודק, נכון, ואתה ידעת גם למה לא. לא בגלל מה שמנסים לשים לי, אלא בגלל שלא היה שם שוויון. אני חושב שנכון שהיה שם, ואם זה תלוי בי, שיתקנו את זה גם היום, שיוסיפו את זה גם היום, זה לא חדש. אבל לצערי הרב, אני אומר לך שגם אתה, בהסתכלות הכוללנית, גם היום בערב אני מניח שזה ככה יהיה, זה לא יהיה לגופם של דברים. אתה באופן אישי אני לא יודע, בגלל שדיברנו, אבל גם המפלגה שלך, זה קואליציה אופוזיציה, זה לא מה נכון. אוקיי, אני אשמח לשמוע, וגם על זה אנחנו, אני בא אליך אחר כך, סגרנו את זה. ועכשיו אתה יכול לבקש מהם שיוציאו, חוקית שהקואליציה לא הייתה עושה, לא, יש דברים כאלה. יש חוקים, יש עובדות, פוליטיות אפשר מה שאתה רוצה. אבל לפחות בדברים העיקריים אני מצפה שכן.

יש דברים שכן, אני לא אומר על הכול. אני אומר שיש דברים שכן בהקשרים האלה.

משוחרר מתפקידך. אתה רוצה שאני אעלה לך? אני יכול, תעלה. כבוד השר, אתה יודע, התחלת לדבר קודם, וככה, סחפו אותך לאזורים אחרים, אבל נדמה לי שדיברת על הפרשה שקראנו בשבוע שעבר. ואני אינני קורא את פרשת השבוע, אבל נדמה לי שזאת הפרשה שאמרתי לך שמופיע בה גם התיאור של בועז ויכין, העמודים.

מופיע שם הכול,

אני חושב שעם הכתרים, אבל לא משנה. יש את הכול, את הכרובים ואת הכול. בדיוק. וקראו אותם בועז ויכין. ושאלתי את עצמי למה יש שמות יחסית שגורים, השם בועז הוא שם הרבה הרבה יותר שגור בחברה הישראלית מהשם יכין. האם יש לך מחשבה על זה?

יש אומנם את גור צלליכין,

נכון, אבל אני אגיד לך למה. זאת שאלה טובה. אני חושב שהשם של בועז שגור הרבה יותר בגלל חוק, שאני עוד לא יודע אם יעלה במושב הזה או לא, בגלל הנושא של הגיור. אה, אז אתה אומר את זה. כן, בגלל שאת בועז אנחנו מכירים בעיקר ממגילת רות. ובמגילת רות היה הגיור, ההצטרפות של רות, אולי תהליך הגיור הכי אותנטי שהיה עד היום, הכי פשוט, של "עמך עמי ואלהיך אלהי". דרך אגב, השר לשעבר מרידור אומר כל הזמן שזה בסדר הזה דווקא, "עמך עמי ואלהיך אלהי". קודם כול ההצטרפות לעם. אני אומר את זה בגלל, אתה אומר, זו ההגדרה של היהדות, גם כדת וגם כלאום. כן,

וההצטרפות היא גם לשם הדתי אבל גם לשם הלאומי. אבל אתה יודע כשאנשים באים לשפוט אם זה גיור כהלכה או לא גיור כהלכה, אני אומר, חבר'ה, תגידו, מה זה משנה? בסוף דוד המלך יצא מזה, נכון? אז מה עכשיו עם כל הדקדוקים האלה שלנו והאמירות האלה שלנו? ואם, מה שנקרא, הדרא קושיא לדוכתא, אם נחזיר את הקושיה שלך למקום, אז אני חושב שהשכיחות הגדולה יותר של בועז בשמות שלנו,

זה בגלל שבועז הוא גם היה איש של חסד, מעבר לגיור. הרי כל הסיפור של נעמי ששבה, והיא שולחת את רות לשדה בועז, והוא נותן הנחיה לרועים להתנהג אליה יפה ולתת לה את המזון, את השעורים שלה, אז אני חושב שכל הדברים האלה יחד בעצם הם אלה, אולי,

כשאתה אומר את זה, אתה יכול לשלב בין שני הדברים. 1. מגילת רות כמסמלת הצטרפות לעם היהודי,

2. מגילת רות כדאגה לחלש, או אם אתה רוצה, וראיתי פה את שר הרווחה, איך מטפלים במי שחסר לו. היא הרי שבה כאם שכולה, כאלמנה. רות דבקה בה, ואז ערפה עזבה, התייאשה, אם אתה רוצה, מהדרך הזאת. יכול להיות שזה חלק, אם אפשר להגדיר זאת, מתוכנת ההפעלה של התפיסה היהודית, הדאגה לחלש, והם שזורים זה בזה.

אם אתה שואל אותי, אז אני חושב,

דרך אגב, זה גם קשור לשבת. גם השבת, יש בה מהדאגה לחלש, בגלל הדאגה לפועלים ולעובדים. השרה קארין אלהרר, אני שמח שאת כאן בחזרה. אדוני היושב-ראש, תודה. יכול להיות ששכנעת בכל זאת את האופוזיציה להביע אמון. אני מודה לך, אדוני השר, על דברי הטעם והחוכמה כאן. אפשר עוד רבע שעה? אם כן, אנחנו נעבור להצבעה. מכיוון שיש לנו כאן בקשה של 20 חברי כנסת לערוך הצבעה שמית, אז ההצבעה הראשונה,

בעצם שתי הצעות אי-אמון. אנחנו נצביע על ההצעה הראשונה, הממשלה מפקירה את בתי החולים ותושבי הפריפריה, של הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה. אני מבקש ממזכירת הכנסת להתחיל בהקראת השמות ולהתחיל בהצבעה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, נמנע אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, נגד ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, נגד אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון,

נוכח מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, בעד ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים,

בנימין גנץ,

משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר,

צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה יוסף טייב, בעד אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, אינו משתתף אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי,

יאיר לפיד,

לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו משתתף מנסור עבאס,

איימן עודה, נמנע חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש, בעד גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

משה,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו משתתף מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, נמנעת תודה רבה.

אבקש לקרוא בשמות הח"כים שלא נכחו באולם.

אוחנה, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח חיים ביטון, בעד רם בן ברק, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, נגד חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, בעד יצחק פינדרוס, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד האם יש מישהו כאן במליאה שלא הצביע ומעוניין לצרף את הצבעתו להצבעה? אם כן אני מכריז על ההצבעה כנעולה. אבקש למנות את השמות. להלן תוצאות ההצבעה של הצעת האי-אמון הראשונה,

48 חברי כנסת,

57, נמנעים, שלושה. אני קובע שהצעת האי-אמון נדחתה. אנחנו נעבור להצבעת האי-אמון השנייה. האם האופוזיציה ביקשה כאן הצבעה שמית?

יואב קיש? הראשונה הייתה שמית.

האם הקואליציה, אם כן, אנחנו נעבור, טוב, אז אנחנו נעבור להצבעה שמית בהצעת, רגע, רק שנייה, זו ההצעה של ש"ס. אוקיי, אנחנו נעבור להצבעה שמית בהצעת האי-אמון השנייה. מזכירת הכנסת, בבקשה לקרוא שמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, נגד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, נגד אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ,

משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר,

צחי הנגבי,

מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי,

יוסף טייב,

אלון טל,

דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, בעד מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון,

כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן,

גבי לסקי,

יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי,

מולא, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן,

עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד אביר קארה,

אלכס קושניר,

יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד אני מבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח שרן מרים השכל,

חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, נגד שירלי פינטו קדוש, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש מישהו שנוכח באולם ולא הצביע ומעוניין להצביע? אם כן, אין. אני מכריז על נעילת ההצבעה ואני מבקש לספור את קולות המצביעים. להלן תוצאות הצבעה בהצעת האי-אמון השנייה, של ש"ס, יהדות התורה, אגודת ישראל, דגל התורה: בעד, 54, נגד, 57, נמנעים,

אם כן, אני קובע כי הצעת האי-אמון לא התקבלה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

בקנביס למטרות רפואיות, התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת שרן מרים השכל,

התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת רם שפע ומיכל רוזין. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אופיר כץ, ג'ידא רינאוי זועבי וצבי

תודה רבה למזכירת

אני מתכבד לחדש את דיוני מליאת הכנסת. אני מברך על כך שהגיעו להסכמות. כשיושבים ומדברים בנחת כנראה גם שאפשר להגיע להסכמות לטובת הכלל. הודעה לסגנית מזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"א 2020, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. פרוטוקול המתקן את האמנה בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת רומניה בדבר מניעת מיסי כפל ומניעת התחמקות ממס, לגבי מיסים על הכנסה, שנחתמה בירושלים ב-15 ביוני 1997. תודה. תודה רבה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מצטרף לברכות שלך. תודה לכל הנושאים והנותנים משני הצדדים.

בהחלט. יש פה שתי הודעות עם הצבעה והודעה אחת בלי הצבעה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה ביום ה' בחשוון התשפ"ב, 11 באוקטובר 2021, להעביר את הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון, חובת רצף פעילות בגוף שנותן שירות לנתיחת גווייה), התשפ"א 2021, פ/2049/24, של חבר הכנסת ווליד טאהא וקבוצת חברי הכנסת, לוועדת הבריאות. בהסכמת יושבי-ראש הוועדות הרלוונטיות, ממליצה ועדת הכנסת להעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת הבריאות לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה ראשונה. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. יש פה הצבעה. אני יכול להישאר פה? כן, אתה יכול להישאר פה, נוסיף אותך להצבעה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. כל מי שלוחץ בהצבעה, העברה מוועדה לוועדה. כן, כן, בעד העברה מוועדה לוועדה, משהו טכני. בבקשה לשבת, העברה מוועדה לוועדה, לפי הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת, הצבעה, בבקשה. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה

מוועדת הבריאות לוועדת הפנים והגנת הסביבה לא נתקבלה. פשוט לא ייאמן. אני אעבור כעת רק להודעה בלי הצבעה.

כדי שיהיה ברור, זה לא סתם. כל החוקים של האופוזיציה שעברו בקריאות טרומיות פה במליאה תקועים בוועדת הכנסת, חלקם כבר חודשים. אדוני היושב-ראש, אני, בסוף נצטרך להביא את זה עוד פעם.

גם לחוקים שלנו, אין בעיה. חבר כנסת לוין, אתה יכול לבדוק, גם הצעות חוק פרטיות מהצד של הקואליציה לא עברו.

אבל זה באמת היה מצב טכני. קשה לי כבר להאמין שהגענו למצב הזה, אבל עזבו, רבותיי חברי הכנסת, אני מכבד את ההצבעה שלכם,

מחר הוא יביא את זה פעם נוספת. ברשותך, מילה אחת. אני אמרתי גם ליושב-ראש הוועדה וגם לכל החברים שם שאנחנו, כל פעם שתבוא הצבעה,

אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להעיר: זו כולה הצבעה על הצעה להעברת להחלטה הצעה לוועדה.

זה יחזור עוד פעם ונחזור לפה, למליאה. הכול בסדר. מאה אחוז.

אבל אין מידתיות. זה פשוט מטריף אותי.

חבר הכנסת לוין, אני בחיים לא עשיתי לך דבר כזה.

זו המחאה שלנו על זה שכל החוקים שלנו פסולים.

אבל תבדוק. אין מהצד הזה ואין מהצד הזה, בגלל הפקק שנוצר בכל החקיקה.

היום היה מתוכנן חוק של אורלי לוי אבקסיס, אבל בסדר, מחר הוא יביא את זה עוד פעם.

היושב-ראש, היושב-ראש, אנחנו העברנו, יאללה, כל דבר, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, טוב.

חשוב שתדע.

זה נכון שאנחנו העברנו כאן לא מעט חוקים טרומיים בניגוד לעמדת הממשלה, מה שלא קרה בעבר, אבל עדיין המצב הוא שכולם נעצרים בוועדת הכנסת.

בעבר קרה שחוקים נעצרו, לא כולם.

חבר הכנסת לוין, במשך ארבע וחצי שנים חוק שלי היה תקוע בוועדה. עבר במקרה בקריאה טרומית.

אבל אנחנו מכירים את הפרקטיקה. כי אורבך תוקע אותנו. יאללה.

ארבע שנים וחצי חוק שלי היה תקוע בטרומית.

מחר הוא יביא את זה עוד פעם. בבקשה.

עשינו משהו עם היושב-ראש, אין בעיה, חברים. זה בסדר, הבנו, הבנו. חשבתי שאלה דברים טכניים,

זה לא טכני, כי החוקים שלנו, כולם נעצרים.

אין בעיה. מחר.

הכול בסדר.

הכול בסדר.

ארבע סיבות נתנו פה. הבנתי, נו. אתה הבנת מהסיבה הראשונה. הוא לא הבין אחרי ארבע סיבות, אח שלי. תודה, מלכיאלי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק כמפורט להלן יועברו לדיון בוועדות הבאות: ועדת הכספים תדון בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק העבודה (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, מ/1515, ועדת העבודה והרווחה תדון בהצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב 2022, מ/1516, ועדת ביטחון הפנים תדון בהצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים,

2022, פ/2237/24, של חברת הכנסת נעמה לזימי, ובהצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"א 2021, פ/1348/24, של חבר הכנסת מוסי רז. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. בהמשך הערב אני אעלה עם הודעות נוספות.

תודה רבה. אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך פלילי, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר המשפטים גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני גאה להציג בפני מליאת הכנסת, בבקשה, שקט בתאים. את הצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך הפלילי. כידוע, לא כל יום מגיעה לכנסת הצעת חוק-יסוד, ודאי שלא הצעת חוק-יסוד מקיפה שעוסקת בזכויות האזרח. מאז כוננה הכנסת בתחילת שנות התשעים את חוקי-היסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק, חלפו 30 שנה. סדרנים, אני מבקש לעבור בתאי המפלגות ולהרגיע. אם יש שם רעש, אני פשוט אצטרך להוציא אתכם. עומד שר המשפטים ומעביר חוק חדש, ואתם מרעישים. לא חברי הכנסת, אתם. בבקשה, סליחה. אני סבור שהבשילה העת לקדם חלק חשוב ומשמעותי במגילת הזכויות הישראלית ולהבטיח את זכויותיהם של אזרחי ישראל שהם חשודים, עצורים ונאשמים בהליך הפלילי. קיימת חשיבות שהכנסת תתקדם במלאכת גיבוש החוקה. משימה זו, כידוע, הוטלה על הכנסת הראשונה, ובהמשך על הכנסות הבאות אחריה, אך מאז, כידוע, לא הושלמה. זו חובתנו כלפי אזרחי ישראל, מאז נקבעה החלטת הררי, שקבעה שהחוקה שלנו תכונן פרקים-פרקים באמצעות חוקי-יסוד. חוקי-היסוד, המעגנים את זכויות האזרח, נועדו להבטיח את זכויות הפרט הניצב מול השלטון נוכח פערי הכוחות המובנים ביניהם. אדוני היושב-ראש, אנחנו יושבים במליאה, כל הרעשים האלה. הוא מדבר על זכויות, לא שומעים כלום. אתה צודק. אני עוד פעם מבקש, מזכירות הסיעות, של הקואליציה הפעם, אתן פשוט מרעישות.

תודה, היושב-ראש. אותו פער שאליו התייחסתי בין האזרח לבין מערכות המדינה בא לידי ביטוי באופן המשמעותי ביותר במשפט הפלילי. אדם שהוא מושא של חקירה פלילית או נאשם במשפט פלילי נמצא במצב פגיע ומוחלש, עליו להתמודד מול גופי אכיפה, חקירה ותביעה, ועם כוחה העוצמתי של המדינה. ברגעים קשים אלה נדרשת החוקה לפרוס עליו את הגנתה, לבל ייפגעו זכויותיו הבסיסיות ביותר כאזרח וכבן אנוש. היום אנחנו נחוקק זכויות אלה כזכויות חוקתיות הכתובות עלי ספר.

כריבון, היא שהוסמכה, כפי שציינתי קודם, באותה החלטה מפורסמת שמכונה פשרת הררי, לכונן חוקה לישראל. לכל אחת מרשויות המדינה תפקיד משלה. תפקידה של הכנסת לכונן ולחוקק, תפקידו של בית המשפט אינו לכתוב את החוקה, אלא לפרשה, כמו גם את פרשנות דברי החקיקה האחרים, ואילו תפקיד הרשות המבצעת היא להוציא את הוראותיו של המחוקק מהכוח אל הפועל. זו הפרדת הרשויות, החיונית כל כך לדמוקרטיה מתפקדת. מלאכת כינון החוקה הייתה מוטלת בעבר, ומוטלת היום, על הכנסת, ולא על בית המשפט, המופקד על פרשנותה. חוקה שתגובש על ידי כנסת נבחרת תזכה לאמון ציבורי רב, בעדיפות על זכויות חוקתיות אשר ייקבעו על ידי בית המשפט. חוק-היסוד המובא לפניכם היום הוא תוצאה של עבודה מאומצת של למעלה מחצי שנה. עבודה יסודית שהתחילה בתקופת הקיץ, זמן קצר אחרי כניסתי לתפקיד, כאשר ביקשתי לתת עדיפות למשימה זו. תחילה פנינו בקול קורא לציבור הרחב, על מנת שיציע מה ייכלל בחוק-היסוד. בהמשך הוכן ביסודיות רבה תזכיר חוק-היסוד על ידי הצוותים המקצועיים במשרדי, תוך היוועצות במומחים שונים. לאחר שהופץ התזכיר ונשמעו הערות הציבור, הוטמעו חלק מההערות בנוסח ההצעה, והיא הובאה לאישורי, ולאחר מכן, לאישור הממשלה וועדת השרים לחקיקה. שתיהן, גם הממשלה וגם ועדת השרים לחקיקה, קיבלו בשבוע שעבר את הצעת החוק פה אחד. גם בהקשר זה מותר הליך החקיקה על פני כתיבת פסק דין. בהליך החקיקה מעורב הציבור, מושמעות במהלכו דעות ושונות ומגוונות, הוא מצריך שיח והידברות. מדובר בהליך אשר מעורבים בו גורמים רבים, המצריך פסיחה על משוכות רבות, עד שהזכויות ייקבעו עלי ספר. וגם היום, לאחר שבעזרת השם מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה, אנחנו נתחיל בהליך פרלמנטרי, שאני מניח שיהיה יסודי מאוד, בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת על כל סעיף וסעיף מההצעה. חוק-היסוד שלפניכם עוסק בזכויות הבסיסיות בהליך הפלילי, ובראשן הזכות להליך הוגן. זכות זו היא עיקרון מרכזי בכל הליך משפטי, ובמיוחד בהליך הפלילי, לאור מאפייניו המיוחדים. הזכות להליך הוגן היא הזכות שממנה צמחו זכויות מהותיות והסדרים פרוצדורליים שנועדו להבטיח את ההגנה על זכויות האזרח שהוא צד להליך הפלילי. ביסודה של הזכות להליך הוגן עומדים שיקולים של הגינות,

שוויון בפני החוק ומניעת עיוות דין. נוסף לזכות להליך הוגן, מנויות בחוק-היסוד זכויות שנועדו להבטיח את קיומו של הליך הוגן: הזכות לייצוג בידי עורך דין, הזכות להימנע מהפללה עצמית, הזכות להימנע מענישה כפולה, זכותו של עצור כי יודיעו לו את סיבת מעצרו ויביאוהו בפני רשות שיפוטית בהקדם האפשרי, זכותו של חשוד כי יודיעוהו מהו החשד המיוחס לו לפני גביית הודאתו. מדובר בזכויות שהן מושכלות יסוד המופיעות בחוקות שונות ברחבי העולם. חוק-היסוד מתייחס גם לאוכלוסיות המיוחדות, שלהן יש קושי נוסף בהליך הפלילי, מעבר לחוסר השוויון האינהרנטי הקיים בהליך שדיברתי עליו קודם, קטינים, בעלי מוגבלויות ואנשים שאינם דוברים עברית. חוק-היסוד מבסס את זכותם של בעלי מוגבלות ומי שאינם דוברי עברית להתאמות שונות בהליך. בנוגע לקטין, בעת מימוש הזכויות לפי חוק-היסוד נדרשת התחשבות בגילו. ובנוגע לקטין שהוא חשוד, נאשם או נידון, יש לתת משקל ראוי לטיפול בו ולשילובו בחברה. הליך פלילי עשוי להישמע לנו כעניין רחוק השמור לעבריינים ומשפחות פשע,

כל אזרח עשוי להיתקל במהלך חייו ברשויות האכיפה והתביעה, אם כעד, אם כחשוד, אם כנפגע עבירה. לעיתים עשוי אדם להגיע למפגש עם רשויות החוק שלא בטובתו. איש מאיתנו אינו מעוניין שישילו מעליו ברגעים קשים אלה את זכויותיו הבסיסיות ביותר ואת הכבוד הראוי לו כאדם. לא ייתכן שאדם ייחקר כחשוד בחקירה פלילית, למשל, בחקירת מס או בחקירת ניירות ערך, בלי שידע על מה הוא נחקר ובעוון מה. לא ייתכן שנפגעת עבירת מין שתגיע לבית המשפט על מנת למסור עדות תושפל בחקירה מבזה על ידי סנגורו של מי שפגע בה. לאחרונה בוטל אישום נגד נאשם אשר נחקר על ידי המשטרה אני נותן אילוסטרציה כדי שיבינו למה הכוונה, נחקר על ידי המשטרה בעודו ישן. בהכרעת דינו קבע בית המשפט השלום בתל אביב את הדברים הבאים: "סרטון החקירה הוא לא פחות ממטלטל. החוקרת מתשאלת אדם ישן.

לא מפהק, לא מטושטש.

ושום שעון מעורר לענייננו לא מצלצל. שוכנעתי כי הנאשם היה שקוע בשינה, העמדת פנים לא הייתה כאן". כאמור, האישום הזה בוטל. הקפדה על זכויות האזרח בעומדו מול כוחן של רשויות השלטון היא עוצמה ולא חולשה. היא מעידה על חוזקה וחוסנה של חברה שיודעת לנהל הליך צודק ומכבד גם נגד אנשים שנאשמים שפגעו בערכיה. ההליך הפלילי נועד בראש ובראשונה לעשות צדק ולהעניש בצורה הולמת וראויה את מי שנמצא אשם בדין. הלגיטימיות של ההליך יונקת במידה רבה מהאופן שבו הוא מתנהל. צדק צדק תרדוף, נקבע במקורותינו. על הצדק להיעשות בצדק. ככל שהרשויות יפעלו בהתאם למתחייב מהן על פי חוק, אמון הציבור במערכת המשפט יתחזק. רשות חזקה היא רשות שמכבדת את זכויות האזרח ופועלת בגדרי החוק.

שחוק-היסוד יטייב את עבודת רשויות האכיפה ויהווה מצפן ערכי עבורן. חוק-היסוד נועד אומנם להגן בעיקר על זכויות חשודים ונאשמים, אבל הוא לא מתעלם מתכליותיו של ההליך הפלילי, הכוללות שמירה על אינטרסים חיוניים בכל חברה דמוקרטית, כמו שמירה על ביטחון אישי או ביטחון המדינה ועשיית צדק עם נפגע העבירה. בהמשך לכך, חוק-היסוד קובע את זכותו של נפגע העבירה לכך שההליך יתנהל באופן שיבטיח שמירה על זכויותיו והגנה על כבודו כאדם.

וכמו בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק, חוק-היסוד כולל סעיף פסקת הגבלה, המאפשר לפגוע בזכויות בתנאים הקבועים בה בחוק התואם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. במסגרת בחינת חקיקה עתידית יהיה צורך להביא בחשבון את זכויותיהם של נאשמים, עצורים וחשודים, אך זאת בלי לסכל את הצורך החיוני באכיפת החוק הפלילי והבטחת האינטרס הציבורי. מדובר בחקיקת יסוד נחוצה, חשובה ומאוזנת, שמעגנת את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד, חקיקה הנשענת על היסודות החשובים שקיבלו ביטוי בהכרזת העצמאות. החוק הזה, הושקעה בו, חברי הכנסת, עבודה רבה. מן הסתם עוד תושקע בוועדת החוקה. אני מבקש ממליאת הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הראשונה הלילה ולהיות שותפים למהלך היסטורי של קידום מגילת הזכויות הישראלית. תודה רבה לשר המשפטים. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת דיסטל, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה. חברי הכנסת, מי שלא יהיה באולם המליאה יפסיד את זכותו. אני מודיע את זה, שלא תהיינה אי-הבנות. חבר הכנסת טיבי. תודה, אדוני היושב-ראש.

הודענו לפני חצי שעה. צלצלנו ארבע פעמים. ניר עלה לכאן, השר עלה לכאן לעשר דקות. אני חושב שזה די והותר זמן.

השר יצא.

אה, לא הבנתי, חשבתי שאתה אמרת, לא, יש. אם היה, הוא היה שומע התייחסויות, תודה, אדוני היושב-ראש. בזמן האחרון אנחנו מתוודעים לתופעה שאני אכנה אותה כאן תופעת ה"לשעברים" כל מיני אנשים בכירים במערכת הביטחון שהאמת על אודותיהם מתגלית כמעט בעל כורחם ובלי שהם שמים לב ברשתות החברתיות. אני רוצה לפתוח במשהו טרי מהיום. מישהו שהיה סגן ראש המל"ל, אחד התפקידים הכי בכירים, הכי רגישים מבחינה ביטחונית בישראל אי פעם. אדם בשם ערן עציון מצייץ ככה, חשוב לי נורא להתעכב על הציוץ הזה כי הוא אומר כל כך הרבה. כך מצייץ ערן עציון, סגן ראש המל"ל: "מה יותר מסוכן לישראל, 50,000 ביביסטים שטופי מוח, יהודים כשרים למהדרין, שעליונות יהודית והערצת רודנים היא הקוד המוסרי שלהם, או 50,000 פליטים אוקראינים לא יהודים, אם התשובה לא מובנת מאליה אתם חלק מהבעיה". אני רוצה רגע לפרק את הציוץ הזה של הלשעבר הזה, שאחז באחד התפקידים הכי בכירים במדינה, כדי שתבינו עם איזו תופעה מסוכנת אנחנו מתמודדים פה. קודם כול, "ביביסטים". "ביביסטים" זאת מילת קוד שמאחוריה עומדת המילה "צ'חצ'חים", בואו נגיד את האמת. כל אדם שמכנה תומך ליכוד "ביביסט" הוא גזען. אז בואו ניישב את זה דבר ראשון. ערן עציון, סגן ראש המל"ל של מדינת ישראל, הוא גזען ששונא מזרחים ומסורתיים ויש לו דרך עקיפה ומאוד ברורה לומר את זה.

"שטופי מוח". מכיוון שהביביסטים הליכודניקים לא הגיעו מהתפוצה הנכונה ולא עברו את מהפכת ההשכלה, אין להם דעה עצמאית ואין להם מוח. קל לשטוף את מוחם. הם מוחלשים, הם נגישים לכל סוג של תעמולה, לכל סוג של פרופגנדה. הם לא יצורים שבאמת יכולים לאחוז בפתק בקלפי במדינה דמוקרטית, כי אין להם שיקול דעת. נמשיך. "יהודים כשרים למהדרין, שעליונות יהודית" מה זאת עליונות יהודית? תרגום לעברית: דת משה וישראל. כל יהודי, בין שהוא חרדי, בין שהוא דתי עם כיפה ובין שהוא מסורתי, הוא בעד עליונות יהודית. לקחו את הזיקה שלנו, את המורשת שלנו, את מה שמכונן אותנו במדינה הזאת, את הסיבה המוסרית שאנחנו פה, כי אם אנחנו לא פה בגלל שאנחנו יהודים, אז ד"ר אחמד טיבי צודק, גנבנו לו את הבית. אני היחידה שיכולה לעמוד מולו ולהגיד לו: לא גנבתי את מה ששלי. מר ערן עציון, סגן ראש הממ"ל, מה תגיד לאחמד טיבי על העליונות היהודית? כמה מגרדת לך היהדות שלך? כמה אתה מתנגד לה, כמה? כמה שנאה? ושיא היופי, "הערצת רודנים". מי רודנים? נתניהו זה רודנים? המפלגה הכי דמוקרטית, שיש לה 150,000 מתפקדים, ש-50% מהאזרחים בישראל תומכים בה. הוא הרודן? אז מה זה יאיר לפיד, שאדון ערן עציון כל כך מצדד בו?

עוד שנייה אחת, אדוני יושב-ראש הישיבה. אני רוצה לסיים ולומר: ערן עציון הוא אקזמפלר גזעני, שונא עמו, אחד שחי מכספי הציבור, יונק מהם, מוצץ מהם, ועדיין מתעב את העם שמפרנס אותו. כמוהו יש לנו אנשים כמו עמוס גלעד, שאתמול התגזען על ד"ר שלמה קרעי בטלוויזיה בדיוק באותו אופן. יש לנו את אריה עמית, אני רק אסיים בציטוט של אריה עמית, אדוני יושב-ראש הישיבה, כבר מסיימת: אמסלם יקר, בוא נדבר בשפה שאתה מבין. אם יחברו את הפה שלך לביוב של תל אביב, הביוב ייסתם. מר אמסלם, אני לא סובל אותך, ולא את אריה מכלוף, ולא את השלוק של סיבוני. מה זה השלוק של סיבוני?

זו הגזענות שאנחנו מתמודדים איתה. את הגזענות הזאת אנחנו נמגר כשנחזור. no more ג'ובים לשונאי ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה.

ערב אל-עראמשה ושייח' דנון. שני הכפרים הללו נמצאים במסגרת המועצה האזורית מטה אשר. הם משלמים ארנונה בתעריף כל כך גבוה, הוא שווה לתשלומים של היישובים שנמצאים באשכולות העשירות ביותר במטה אשר. הארנונה פה היא לא צודקת, היא לא יחסית, לא דיפרנציאלית, לא מתייחסת למצב הסוציו-אקונומי של האזרחים. פנו אליי תושבים מערב אל-עראמשה ומשייח' דנון והציגו את הסוגיה הצודקת. אני פונה לשרת הפנים, אני פונה לוועדת הפנים. אנחנו צריכים ללחוץ בשביל שהתושבים של שני הכפרים הללו ישלמו ארנונה בתעריף מופחת לפי מצבם הסוציו-אקונומי. אני גם אשב עם יו"ר המועצה האזורית. צריך לעשות מין מנגנון שיהיה צודק כלפיהם.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב גלנט, איננו, חבר הכנסת אמיר אוחנה, איננו. חבר הכנסת איתמר בן גביר. אחריו, חבר הכנסת משה ארבל. יושב-ראש המליאה, כבוד השר, כנסת נכבדה, כבוד השר, אתה אמרת כאן דברים באמת מרגשים וחשובים. עוד מעט ידבר חברי שמחה רוטמן, שיש לו טענות ספציפיות כלפי הצעת חוק הזאת, אבל אני יוצא מנקודת הנחה, כבוד השר, שאתה באמת באמת באמת רוצה לדאוג לזכויות של חשודים במשפט הפלילי ורוצה להוסיף לזכויות אזרח. אני אספר לך, כבוד השר, את סיפורה של פלונית שנעצרה בהפגנה לפני כמה ימים. אדוני כבוד השר, אנחנו מדברים, יושבים כאן בכנסת, מדברים גבוהה-גבוהה, אבל כשפלונית נעצרה, על חסימת כביש, אגב, בהפגנה למען אהוביה סנדק, הכניסו אותה לתא, לכלוב שלא ראוי לכליאת בני אדם. עשרות עצורים באותו כלוב פתוח, חשוף לכולם, וכך התחיל המעצר של פלונית. ופלונית נחקרה, וגם שם, עשו לה כל מיני דמגוגיות, ובסופו של דבר הציעו לה להשתחרר בתנאי שלא תתקרב ולא תלך להפגנות.

ומה שעשו זה שהודיעו לה על מעצרה. אמרה פלונית: אני רוצה להתייעץ עם עורך דין, תביאו לי להתייעץ עם עורך דין. אומר לה הקצין: אין עורך דין, לא יהיה עורך דין. שלחו אותה למגרש הרוסים. במגרש הרוסים באים ורוצים לעשות לה, ועשו לה,

בסופו של דבר, חיפוש משפיל, חיפוש לא חוקי, חיפוש שבו רצו שהיא תוריד את הבגדים שלה. התחילה להתווכח איתם, אמרה: מה פתאום? מה עשיתי? למה רוצים לעשות לי את זה? אני לא אאריך כאן כי הזמן מתקצר, אבל הגיעו שוטרות ופגעו בה ותקפו אותה מינית. ואני אומר לך, אדוני כבוד השר, זה נחמד מאוד שרוצים לחוקק כאן חוקים, ומדברים גבוהה-גבוהה, אבל בסופו של דבר השאלה היא שאלה של מדיניות, זו השאלה הראשונה. החוקים קיימים לפני הצעת החוק, אחרי הצעת החוק, אבל השאלה היא איך מיישמים אותם, מה ההוראות שנותנים. וכאשר גם השוטרים וגם אנשי שב"ס לא רגישים ולא מפנימים ולא מלמדים אותם מהו חוק, אז אנחנו יכולים כאן בכנסת לחוקק איזה חוקים שאנחנו רוצים, אבל השוטרים יצפצפו על החוק. תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, איננו. חבר הכנסת מלכיאלי, תפדל. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, השבוע, בעזרת השם, תתפזר כנסת ישראל, ואנחנו נוכל לומר בקול מאוד ברור שחלק גדול מחברי הקואליציה יוצאים מכאן אבלים וחפויי ראש. אחרי אין סוף אמירות של חוקים שיש בכוונתם לבוא ולקעקע את היהדות, לבוא ולקעקע את עם ישראל, הם ילכו יחד לפגרה כשהחוקים האלה טמונים חזק חזק במגירה שלהם ולא יצליחו לקדם אותם. אנחנו שמחים ומודים לה' שאנחנו יוצאים לפגרה אחרי מושב לא פשוט בכלל, אבל שהחוק הנוראי הזה, חוק הגיור שהם ניסו להביא, לא הגיע לכאן, ואת חילול השם הזה אנחנו מנענו. תודה,

חבר הכנסת בליאק. חבר הכנסת אלי כהן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק שאני רוצה להתייחס אליו הוא החוק שמדבר על תיקון דיני עבודה שעבר כאן בקריאה ראשונה. עוד מעט אני רוצה להתייחס לפרט שאותו גיליתי רק במהלך היומיים האחרונים. קודם כול, בואו נזכיר לעצמנו על מה מדבר אותו חוק. החוק מדבר על תיקון יחסי העבודה בשלושה סעיפים עיקריים: שכר המינימום יעלה ב-100 שקלים בלבד, למרות שהתוספת שהעובדים ראויים לה היא גבוהה יותר, פגיעה ראשונה בעובדים. דבר נוסף, הוא קובע שחישוב השעות הנוספות לא יהיה על בסיס יומי אלא יהיה על בסיס חודשי, כלומר אם אדם באותו יום, במקום שמונה שעות עבד 12 שעות, אז מגיע לו על ארבע השעות הנוספות קצת יותר מ-100%. אבל ביום אחר הוא עבד פחות, אז הוא לא יקבל יותר, כלומר פגיעה נוספת בעובדים. צריך לזכור: מיהם אלה שמרוויחים שכר מינימום? מי אלה שנשארים בעבודה בשביל לקבל את השעות הנוספות קצת יותר על מנת שיוכלו לגמור את החודש? ועוד קובע החוק שבמדינת ישראל, שבה עד היום מותר לעבוד 12 שעות, 13.5 שעות יעבדו. כלומר במקום מעמד של עובדים יהיה לנו מעמד של עבדים. זה החוק הרשע שהביאה הכנסת הזאת, שהממשלה הזאת הביאה לכאן, לבוא ולפגוע באותם עובדים. אבל מה התגלה במהלך שלושת הימים האחרונים? מה שהתגלה, כתוצאה ממכתב ששולחת היועצת המשפטית של הכנסת לממשלה, שבו אומרת הממשלה: אם הכנסת תעשה תיקון, ולו תיקון קטן ביותר, בחוק הזה, תיקון שייטיב עם העובדים, הם יוכלו לבוא ולמשוך את החוק. כלומר הכנסת היא חותמת גומי. אדוני היושב-ראש לא אתה, כמובן, אלא היושב-ראש מיקי לוי,

הוא הפך את הכנסת לחותמת גומי. אומרים: אם יהיה תיקון קטן בחוק הזה, שפוגע בעובדים, הם יוכלו למשוך אותו. כלומר כאן זה לא רלוונטי. מבחינה חוקית, אמירה בעייתית. זו אמירה בעייתית. הם אומרים: אם תעשו שינוי בחוק שכל-כולו פגיעה חמורה בעובדים אלי. אני מסיים בעוד שני משפטים, אדוני.

בכל אותם דברים של הממשלה הזאת: לחלק לעצמה כספים, מיליארדי שקלים, כספים קואליציוניים, שרים נורבגים, עם זה לא תהיה שום בעיה. אבל אם חס וחלילה תבוא הכנסת ותיתן לעובדים לא מה שמעבר, אלא את מה שמגיע להם, את מה שמגיע להם, את שכר המינימום שמגיע להם, תשמור על שעות העבודה, שיקבלו את השעות הנוספות. אני רוצה לראות, כשהחוק הזה יגיע, מי יעז להצביע בעד החוק הרשע הזה, שפוגע בעובדים ורוצה להפוך אותם לעבדים, ומי שומר על אותן אוכלוסיות חלשות שיוצאות בבוקר, קמות לעבוד ורוצות לפרנס את משפחתם בכבוד.

חבר הכנסת דוד אמסלם, איננו, חבר הכנסת ישראל כץ, איננו. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, תפדל. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר על המאסטר בכפילות מוסר, שהלך לנסות ולגשר על הפערים בין הרוסים לאוקראינים, ומביא לנו היום את חוק האפרטהייד, חוק האזרחות, מי שממשיך להעמיק את הכיבוש, להחמיר את המצור על עזה ולהפגיז בסוריה וממשיך את הדיכוי של עם אחר, המתמשך כבר עשרות שנים, והולך עכשיו לעבוד כמגשר כדי להגיע להסכם שלום. את כפילות המוסר הזאת אף אחד לא יקנה. אנשים מכירים אותו. יודעים מה הרקע שלו. אני גם בטוח שהעם באוקראינה, אדוני היושב-ראש, בטח לא רוצה הסכמים כמו שישראל עשתה עם העם הפלסטיני. הרי מי שרוצה לסיים כיבוש לפחות עושה מודל איך מסיימים כיבוש. מי שהולך להיאבק נגד כיבוש לא יכול להיות כובש. אם הוא כובש, עכשיו הוא יכול להיות מגשר עמים? עכשיו, הוא יכול לעבוד על חלק מהאוכלוסייה, הוא יכול לעבוד על חלק מהציבור שלו.

אדוני היושב-ראש, שאפשר לשקר לחלק מהאנשים חלק מהזמן, אי-אפשר לשקר לכל האנושות כל הזמן. העולם רואה את ישראל, רואה את הכיבוש הישראלי, ויודע היטב שהישראלים לא יכולים לגשר בעניינים כאלה, כי הם המודל לכישלון בעניינים האלה. מדינה שממשיכה את הכיבוש שלה על עם אחר במשך עשרות שנים, לא יכולה להיות מגשרת בנושא שהיא בעצמה אשמה בו. אני בזה מסיים, אדוני. כדי להוכיח את הטיעונים שלי, מביאים לנו עדיין את חוק האפרטהייד. הוא נקרא חוק האזרחות, רק שמטרתו היא למנוע אזרחות מהתושבים, מהאזרחים הערבים שחיים פה עוד לפני המדינה. מטרתו של החוק הזה להמשיך להפריד בין אותם בני משפחה, חוק שאין כמותו בשום מקום בעולם. אז הם מנסים להיות באיזשהו פאסון של מוסר, שלא קיים בחברה הישראלית, ובטח ובטח לא אצל ראש הממשלה הנוכחי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חבר הכנסת יעקב אשר,

חבר הכנסת אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנחנו במאבק של סוף מושב בממשלה, היושב-ראש, שהיא בסוף דרכה. בנט רוצה לתווך בין רוסיה לאוקראינה כשהוא אינו מסוגל לתווך בין חברי הקואליציה שלו עצמו. קואליציה מושחתת, משוסעת, מסוכסכת. הדבר היחיד, יושבת-ראש הקואליציה, שמאחד אותה,

הדבר היחיד הוא תאוות השלטון: הרצון למנות, לקמבן ג'ובים לתומכיכם, מינויים פוליטיים ללא הבחנה. מושחתים, נמאסתם, אמרתם.

אדוני היושב-ראש, הקואליציה הזאת היא אסופה של נבחרי ציבור ללא ציבור. חבר הכנסת בגין, היום השתתפנו באזכרה במלאת 30 שנה לפטירתו של אביך, ראש הממשלה מנחם בגין, מענקי הדור של העם היהודי בתקופתנו, בעת החדשה. אתה הגדרת את עצמך לפני 22 שנה, כמדומני, בשידור טלוויזיה, כנבחר ציבור ללא ציבור. אני אומר לך, חבר הכנסת בגין, הערב הזה, בשנת 1999 או 2000 אמרתי: נחכה לתוצאות הבחירות. אני מוצא את עצמי שליח ציבור ללא ציבור. אני מודה לך, חבר הכנסת בגין. ובכן, אדוני היושב-ראש, שמעת. ידידי, חבר הכנסת בגין: שליח ציבור ללא ציבור, ולא נבחר ציבור ללא ציבור. אז אני אומר לבנט, אבל תודיע שלכן הגעתי למסקנה, שהתפטרתי. נהדר. יוצא מהכלל. תודה רבה לך, חבר הכנסת בגין. אני אומר זאת לנפתלי בנט, אני אומרת את זה לאילת שקד, אני אומר את זה לחברי הקואליציה, וגם לסיעתך, תקווה חדשה. שליחי ציבור ללא ציבור צריכים להסיק את המסקנה ולהתפטר. להיעלם מן החיים הפוליטיים. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, ובזה אני מסיים, ולחברי הקואליציה: זכרו את מושב החורף הזה, זכרו את החוקים שהבאתם, שאינם קיימים בשום דמוקרטיה, זכרו את שבירת ורמיסת כל הנורמות וכל ההסכמות, זכרו היטב, משום שזהו מושב החורף האחרון של הממשלה הרעה, המסוכנת, המושחתת, האטומה והמנותקת הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת זאב בנימין בגין. שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת.

לרגל מלאת שלושים שנה למותו של אבי מורי, עלינו להר הזיתים, והינה מגיעה עוד באותו יום הצעת חוק זאת. אביא, אפוא, מדבריו הנוגעים לענייננו. ב-1948 יוליוס מרגולין ומנחם בגין פרסמו איגרת זכויות האדם. בראשה קבעו כי הזכות לחיים, לחירות, לדין צדק ולהתנגדות לדיכוי הן זכויותיו הטבעיות של כל אדם. אין הדבר רגיל, למנות את הזכות לדין צדק בין הזכויות הטבעיות של כל אדם. ב-1965 כך כתב: צדק הוא קטגוריה מוחלטת. צדק ומשפט פירושם התנגדות לעוול, למרמה, למזימה, לעלילה. ולפני הכול, להטלת אשמת שווא על מי שהוא חף מפשע. וב-1957 כתב על מה שהוא כינה: הכללים הפשוטים במשפט צדק במדינה חופשית. חשוד עוד איננו נאשם, נאשם עוד איננו אשם. ואף נידון עוד איננו מורשע באורח סופי כל עוד עניינו לא הוברר בכל שלבי הדיון המשפטי. ואם המשטרה טוענת כי אסיר הנמצא בידיה "הודה" הרי גם ההודאה איננה הוכחה, כי היא עצמה זקוקה להוכחה בפני בית המשפט. כך למדתי, אדוני היושב-ראש, ואני מברך את שר המשפטים חברי גדעון סער על יוזמתו החשובה, ומודה לצוות המשפטנים במחלקת ייעוץ וחקיקה, פלילי במשרד המשפטים, שניסחו בתוך זמן קצר באופן יחסי את הצעת החוק החשובה הזאת. חשובה ביותר, דרושה ביותר ודחופה תמיד. העצור, הנחקר, החשוד, הם תמיד בעמדת נחיתות. העצור רואה לפניו חזות קשה מאוד, עד כדי שלילת חירותו. כוח רב נמסר בידי שלטונות אכיפת החוק. הם משתדלים, כמובן, לרדת לחקר האמת, אך יש להיזהר מהשתדלות יתר. כך הוא תמיד, הרשות המבצעת נבחנת בביצוע, ולכן יש מקרים שבהם לעיתים נחתכות פינות במהלך הביצוע, ולעיתים נופלים גם שבבים. עוד חצי דקה אבקש.

את זאת, במידת האפשר, יש למנוע, גם בעזרת חוק-יסוד זה. צר לי, אדוני, שרוב האופוזיציה מתנגד, כפי ששמעתי, להצעת חוק זאת, לפחות בקריאה הראשונה. התקשיתי מאוד להבין את הסיבה, ואחרי שלמדתי מהי הסיבה, אני מתקשה להבין עוד יותר. אמרו לכבוד השר, לשר המשפטים: נתמוך, ובלבד שתורידו את הסעיף הראשון בהצעת החוק. זה מה שנאמר בסעיף הראשון: "עקרונות יסוד, זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". בדין ובצדק התנגד השר להוצאת הסעיף הזה מהצעת החוק. ההתנגדות הזאת, חבריי באופוזיציה, לגמרי לגמרי בלתי מובנת, אבל אנחנו נדון בהצעת החוק הטובה הזאת בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ייתכן שנמצא שיש לשנות בסעיפים אחדים. ואני מקווה שבכל זאת נגיע לנוסח טוב, מועיל, אולי אפילו מוסכם על הרוב הגדול של חברי הכנסת, נוסח שיוסיף הגנה לחשודים ויוסיף כבוד למדינתנו. תודה, אדוני.

היו שקלים שמהם הביאו את קורבנות הציבור, יש כאלה חוגים, לא חוגים, הייתי אומר, יש כאלה יהודים שלצערנו הרב לא מבינים את החשיבות של קורבנות ולכן מזלזלים בבית המקדש. יש תרומות שהביאו לבניית המשכן, ויש שקלים, בתחילת פרשת פקודי, ואת זה הביאו לבנות את היסודות של המשכן. כשאני קורא הצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך הפלילי, אני מנסה לקרוא את החוק ולהבין מה היסוד בחוק של ההליך הפלילי. ובכלל, יש לי רעדה כשאני קורא את הפרוטוקולים של ועדת החוקה, חוק ומשפט כשחוקקו את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואני רואה מה עושים איתם היום. אני קצת מקבל צמרמורת מהמרחק בין הדברים שנאמרו שם לבין מה שקורה בשטח, בין השאלות שנשאלו שם היועצים המשפטיים וההסברים שניתנו לחברי הכנסת, לבין מה שקורה בסופו של דבר בפועל באותו דבר. ולכן, כשאני קורא את החוק הזה, ואני רואה בהתחלה איך הוא מצטט שזכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו, בהיותו בן-חורין, הייתי מצפה,

אני לא בטוח שאתה תסכים איתי, אדוני היושב-ראש, הייתי מצפה, למשל, שעמירם בן אוליאל יזכה לאותן זכויות יסוד שאתם כתבתם ב-1994. משום מה זה לא קורה. יש לי יסוד סביר להניח שכשאתם קוראים לחוק "חוק-יסוד", ואתם כותבים אותו בצורה כל כך מעורפלת שלא ברור מה גובר על מה: הצורך בהליך, הכי מעניין: "חוק-יסוד זה, מטרתו להבטיח כי הגשמת תכליות ההליך הפלילי תיעשה מתוך" מה זה הגשמת התכליות של ההליך הפלילי? זה צריך להיות הפוך. ההגשמה של ההליך הפלילי אמורה להיות חלק מהגשמת החוק הזה, ולא הפוך. לכן, אנחנו ניאלץ להתנגד לחוק הזה, לא להסכים לחוק הזה, כמו שאנחנו לא מסכימים לאותם חוקי-יסוד שבכולם משתמשים עד היום בבית משפט עליון בשביל לפגוע בציבורים מסוימים ובאנשים מסוימים שלא שייכים לאותה קליקה ונמצאים באותם מקומות.

תודה רבה, חבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת בוסו. אחריו, חבר הכנסת יוסף טייב.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מושב שלם הוא היה עסוק בלדלג בין הרבנים, לסבן את הרבנים הראשיים, לספר סיפורים, לסכסך במוסד שייסד הרב קוק, בשביל להביא חוק, חוק גרוע ליהדות. והערב, באדר א' החוק הזה נדחה ובאדר ב' החוק הזה נדחה לגמרי, לאחר הפגרה. אדוני היושב-ראש, הטובים לטיס, אבל ההלכה צריכה להישאר בידי הרבנים. לא יעזור לשר לשירותי דת ולאף אחד אחר: הרבנות הייתה כאן לפניהם, והיא תהיה אחריהם. אין להם סייעתא דשמיא, ואין להם את הזכות לנגוע בהלכה. דווקא שרת הפנים, שנמצאת פה, שהולכת להתמודד עם אחת הבעיות האמיתיות שעומדות לפתחנו כאן, עם פליטים רבים שיבואו, אנחנו מדינה הומנית, ומנסים לסייע, אבל בסופו של יום זו מדינת היהודים. אם לא נדע לעמוד על קוצו של יו"ד בנושא הגיור, אנחנו נהיה מדינת כל אזרחיה ולא מדינת היהודים. דווקא בעידן הזה צריך להקפיד. כמה הוא ניסה לספר סיפורים לרבנים האלה ולרבנים האלה, בא מהדלת הזאת, מהחלון הזה, לא עזר שום דבר. אין לו סייעתא דשמיא לחוקק חוקים נגד היהדות,

ביום שישי ראינו כאן את הרב הרפורמי, שהגיע עם ספר תורה ש-70% ממה שכתוב בספר לא קשור אליו בכלל.

השוויתי הקלטה שהוא בעצמו אומר: עצם זה שהכותל בנוי בירושלים, זו טעות לפי הרב שלי. למה לא נבנה בית המקדש שלי בתל אביב? אתם מבינים, חברי הקואליציה, שאתם תומכים במי שמבחינתו הכותל בירושלים או בתל אביב זה אחד? זו ההסתכלות שלו. הוא בא לכותל המערבי עם ספר תורה, שלא קשור אליו בכלל, ומנסה להגיד לנו מהי ההלכה, איך צריכים לנהוג בכותל. הוא בא לסכסך. לא יעזור לכם שום דבר, היהדות הייתה לפניכם, תהיה אחריכם,

חברי הקואליציה וחובשי הכיפות האמיתיות בקואליציה, תפקחו את העיניים ותבינו לאיזו תהום אתם מוליכים את הציבור שלכם. אבל בעזרת השם בחודש הזה, חודש אדר ב',

כשנסיים כבר את המושב הזה ניכנס לחודש ניסן. בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, בעיקר מהממשלה המסוכנת והגרועה הזאת.

יוסף טייב. אתה הקראת אותי כבר?

פטין מולא. יעקב מרגי, מוותר.

חיים ביטון. אורי מקלב,

מעניין שהוא לא מבקש שהים יעבור לירושלים.

מבקש? את הכותל לתל אביב,

אדוני היושב-ראש. מכובדתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עסוקים בשעות האחרונות בהסכמים בין הקואליציה לבין האופוזיציה, אבל לא רחוק מאיתנו מתחוללת מלחמה נוראה:

הרוגים, פצועים, אנשים שנעקרים מהבתים שלהם, אנשים שבבת אחת מאבדים את הכול, הורים נפרדים מילדים, ילדים מהורים מבוגרים, נשארים בגלל הורים מבוגרים, והעולם עומד מן הצד. ככל שיגידו לנו ויעטפו את זה, זה נקרא שהעולם עומד מן הצד. אז ראשית, אני חושב שאנחנו צריכים להודות על מה שיש לנו כאן. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בסביבה עוינת, בסביבה של מדינות, אני לא צריך להגיע עד טהרן ועד איראן, אנחנו יכולים להגיע קרוב,

אנחנו בהיסטוריה של מלחמות, של חוסר הסכמות. לא צריך להיות רחוק כדי שמדינות יהיו בעימות. קחו את שתי המדינות שעכשיו נמצאות בעימות, רוסיה עם אוקראינה, שאין להן היסטוריה של עימות. יש להן אותו דנ"א, אותה שפה. מי חשב שעד כדי כך יהיו צריכים לראות מראות כאלה?

אז אנחנו צריכים לדעת שאם אצלנו זה לא קורה, זה לא שזה דבר שאפשר לראות כמובן מאליו, אלא שיש מי ששומר, יש מי שרוצה שבארץ יהיה לנו שקט, ואנחנו נוכל לשכון כולנו בבטחה יחסית. יש מי שמנווט את הארץ,

ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל בשביל זה צריך זכויות. בשביל זה צריך לדעת ללכת בדרכיו, ולא להביא חוקים שהם אנטי התורה, שעוקרים את התורה, עוקרים את היהדות, עוקרים את הצביון של היהדות. אני רק רוצה להזכיר את אותם ארגונים, אותם הארגונים המיוחדים שנמצאים באוקראינה, ונמצאים שם ועוזרים, באיזו חוכמה, באיזו מסירות, באיזה סיכון, באיזו השקעה הם פועלים מול אנשים, באיזו יצירתיות, איך לעבור גבולות ואיך להוביל אנשים וזקנים, ונשים וילדים קטנים, וילדים בלי הורים. מביאים אותם לכאן, מביאים אותם למדינות אחרות. אנחנו לא יכולים לראות דבר כזה כמובן מאליו, שעושים ומוסרים, וצריך לציין שהארגונים האלה הם ארגונים אורתודוקסיים. קודם כול, הם כאלה שבנו את הקהילות שם. הם נמצאים איתם לא רק עכשיו. בנו קהילות שלמות. העם היהודי לא איבד את בניו בגלל שהם תחזקו אותו, והעמידו שם קהילות מפוארות, והשקיעו בחינוך, והשקיעו בחיי הקהילה, והשקיעו באנשים, דברים שבאמת מפעימים, שקשה להבין איך בלי זה היו שורדים.

כשצריך,

הם עובדים ולא עוזבים אותם. באים במיוחד. אלו דברים שלא רואים, דברים מכוננים, הדברים האלה. את הדברים האלה אנחנו צריכים לקחת לתשומת הלב ולהוקיר אותם ולהעריך אותם, ואני לא אפרט את כולם. דרך אגב, איפה הרפורמים נמצאים בתוך כל הארגונים האלה? הם עסוקים בלהתסיס פה את העם, לקטב.

כל הארגונים האורתודוקסיים,

באיזו מסירות, באיזה השקעה, איפה הרפורמים נמצאים?

הם עסוקים כאן בלקטב את העם,

בלהבריח ספר תורה. ועוד יושב-ראש ועדת חוקה מכניס ספר תורה למקום שבו הוא משתמש בחסינות שלו. נראה לך שאני הייתי עושה? אני לא הייתי עושה דבר כזה, ורבים אחרים לא היו עושים את זה.

יש תקנות אבל אני לא רוצה לסטות מהנושא הזה. יחד עם זאת, עשרות אלפים משתמשים בחוק השבות ובאים לארץ ומתאזרחים בארץ. משתמשים בחוק השבות, שהוא חוק הזוי. לא קיים באף מקום שאם הסבא של מישהו הוא יהודי, אז הוא יכול לבוא, אפילו שהסבא שלו ניהל משפחה נוצרית, או ההורים שלו, או הוא עצמו. אז הוא יכול לבוא על סמך הסבא שהיה יהודי במקור, ולהביא גם את בן זוגו או את בת זוגו. אלו דברים שלא קיימים, אבל היום מנצלים את זה ובאים לכאן, ומקבלים פה עשרות אלפים.

זה לא הגיוני,

כמדינה יהודית,

אבל ודאי אנחנו פטורים מקליטה נוספת. אם אנחנו עושים את המאמצים האלה, עוד יכולים לבוא אלינו בטענות על פליטים, איך אנחנו מתעלמים מהם? תודה רבה. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אם אנחנו נקלוט אותם, זה יפגע במדינה, זה יפגע בזהות המדינה, זה יגביר את ההתבוללות. אנחנו עשינו, ושילמנו בריבית אמיתית למדינות שקלטו אותנו, על הנאמנות שלנו, כשהיינו עם גולה.

אנחנו עשינו את זה, ואנחנו עושים את זה גם היום, הרבה יותר טוב באופן יחסי למדינות אחרות. לכן אנחנו צריכים לראות גם מה קרה במדינות שלא חשבו בהתחלה ונתנו לזרים רבים, הרבה מעבר ליכולת שלהן לקלוט אותם. מה שאנחנו עושים היום, אנחנו עושים טוב. ולכן אנחנו כן תומכים בך, שרת הפנים. אנחנו מחזקים את ידייך. את עושה את זה באחריות. אורי.

צריך לקחת את זה יותר באחריות. אף אחד אחר ממי שהיה אחראי לא היה עושה את זה אחרת.

קל לבקר מרחוק, אבל כשנמצאים בתפקיד, צריך לגלות אחריות.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, חבר הכנסת מאיר פרוש. אה, אתה פה? בבקשה, חבר הכנסת רוטמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שכשאני רואה את חוק-היסוד הזה, אני מתפלא על כמה מחבריי לכנסת שבמקרה נמצאים בקואליציה. האמת היא שאני קצת מרחם עליהם שהם נאלצים לתמוך בחוק-יסוד שכזה. אני חייב לומר שכשראיתי את החוק הזה חשכו עיניי קצת, אבל לאחר שראיתי איך בעבר ניסתה הכנסת להתמודד עם זכויות בהליך הפלילי, חשכו עיניי הרבה יותר. בעבר היו כבר בכנסת הצעות לחוק-יסוד: זכויות במשפט, היו ניסיונות של הכנסת להסדיר את זכויותיהם של חשודים, של עצורים, של נאשמים, והחוקים האלה היו חוקים פשוטים, ברורים, כמעט חד-משמעיים, וכללו הוראות למשל לגבי הזכות להיפגש עם עורך דין לפני חקירה, הזכות שיודיעו לך שיש לך זכות להיפגש עם עורך דין לפני חקירה. כל מי שראה סדרת משטרה אמריקאית יודע, מה שנקרא Read him his rights, תקרא לו את הזכויות שלו, אותה אזהרת מירנדה אמריקאית שאומרת שכאשר עוצרים אדם צריך להגיד לו שיש לו זכות לשמור על השתיקה, יש לו זכות לא להפליל את עצמו, אם הוא יגיד דברים זה ישמש כנגדו, יש לו זכות להתייעץ עם עורך דין, אם אין לו כסף לעורך דין, ימנו לו עורך דין. את כל הדברים האלה מקריאים לאדם, מקריאים לו את זכויותיו, הם חלק כמעט אינטגרלי מההליך הפלילי האמריקאי. פה לא צריך להודיע שום דבר, החוק פה אפילו גורע מחלק מהזכויות שקיימות היום, בין אם מכוח הפסיקה או המנהג או מסיבות אחרות, בהליך הפלילי. החוק הזה לא רק שהוא לא מסדיר אותן,

הוא מייצר הסדר שלילי לגביהן. אבל, רבותיי, הדבר הגרוע ביותר בחוק הזה הוא העובדה שיש פה סעיף, סעיף מטרה, שאומר שמטרתו של החוק היא לא חס ושלום להגן על זכויות אדם בזמן החקירה, להגן על זכויות חשודים ונאשמים, מטרת החוק היא להגן על תכליות ההליך הפלילי.

קודם כול מה שחשוב בחוק הזה זה תכליות ההליך הפלילי. זה שם קוד, פסיקת בית המשפט העליון של היום, השופט עמית בבית המשפט העליון אומר שתכליות ההליך הפלילי הן יותר חשובות מההקפדה על הזכויות בתהליך. הוא אומר: היום אנחנו מסרבלים את ההליך הפלילי, אנחנו מפריעים למכונת ההרשעות שנקראת בתי המשפט הישראליים, גלגלי השיניים פשוט לא מתגלגלים מספיק מהר, כי אנחנו מקפידים יותר מדי על זכויות נאשמים. אז עכשיו אנחנו הולכים לקבע את זה בחוק-יסוד, שקודם כול תכליות ההליך הפלילי ורק אחר כך זכויות נאשמים וחשודים. אני לא מצליח להבין איך מי שהיה אכפת לו מזכויות חשודים ונאשמים תומך בדבר הזה. זה חוק עם כותרת יפה, ופחות או יותר שם נגמרים הדברים היפים בחוק הזה. אני קורא לחברי הכנסת להתנגד לו.

חבר הכנסת פרוש.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ככל שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה מתמשכת, צצה ועולה בעיית הפליטים, שאני חושב שהיא מעסיקה כל אדם שפוי, כל אדם שרואה, שומע, מבין שיש כאן בעיה מאוד מאוד יסודית שצריכים לדעת איך לעבור אותה ולטפל בה נכון. ברור שכולנו צריכים להתפלל שלא יישפך דם נקי, שחלילה לא ייפגעו אנשים שנמצאים שם, וכל מי שיכול שלא להיות שם, אם אין לו סיבה להיות שם, שיצא מהר ויבוא, מי שקשור לארץ ישראל שיבוא לכאן, לארץ ישראל. אבל בימים האחרונים המדינה גם עוסקת בשאלה אם להכניס לכאן פליטים שאין להם קשר,

איזשהו זיק, משהו, לחוק השבות, והשאלה היא אם כן להכניס אותם או לא להכניס אותם, אם מכניסים אותם רק עם ערבות. אני לא רוצה לעמוד כאן מעל הדוכן ולומר שאנחנו צריכים לסגור עיניים, להיות אטומי לב ושלא יהיה אכפת לנו. כל אדם נברא בצלם אלוקים, אבל כמובן שכל אחד יש לו את המקום שלו, לשם הוא שייך, לשם הוא צריך ללכת. אז אני לא בא לומר קטגורית: אנחנו לא מכניסים, אני לא יודע אפילו מה ההלכה אומרת במקרה כזה, אבל על כל פנים כאדם אני לא רוצה להיות זה שאומר שאסור להכניס אף אחד. אבל אני לא מבין את ההתפתלות ואני לא מבין את הבעייתיות. כאשר שרת הפנים אומרת שהיא צריכה לגבש בימים הקרובים איזושהי מדיניות, מתי כן מתי לא ואולי לא צריך לבקש ערבות ואני יודע שבשנתיים האחרונות, אדוני היושב-ראש, עברנו את הקורונה כאן בארץ ואנשים רצו לבוא מכל העולם: אחד בגלל שיש לו ילדים פה, אחד בגלל שהילדים שלו מחתנים ויש כבר חתונה של נכד,

נולד מישהו במשפחה ורצו לבוא, לשמחות או לבקר הורים מבוגרים, אנשים רצו לבוא, אבל כל מי שלא היה לו אישור ביד ממשרד הפנים לא יכול היה לעלות למטוס. כל חברות התעופה בעולם ידעו שאי-אפשר להיכנס למטוס אם אין לך אישור ממשרד הפנים. כאשר חברת תעופה טעתה והכניסה מישהו לארץ כאשר לא היה לו היתר כניסה ביד, היא הייתה חייבת להחזיר את אותו אדם למדינה שממנה הוא בא על חשבון חברת התעופה. מה פה המשחק שניקח ערבות? לא צריכים לקחת ערבות. אבל כמדיניות, הרי אין לנו עניין שהמדינה תהיה פה מוצפת, תודה רבה. סיימת. כמדינה אין לנו עניין שהמדינה תהיה מוצפת, אבל כמדינה יש לנו עניין לסיים. שמשרד הפנים ייתן הוראה לכל חברות התעופה בעולם לא להעלות למטוס אדם שאין לו אישור כניסה לפה. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ממשלת הכיבוש מנסה להציג עצמה כשוחרת שלום. לא מדובר חלילה על רדיפת שלום עם העם הפלסטיני, כי פה רודפים אותו עצמו, אלא באוקראינה. אבל אפילו שם לא באמת מעוניינת הממשלה בשלום. שנים שישראל חימשה באוקראינה מיליציות ניאו-נאציות, כמו אזוב. הדבר הזה הועלה בעתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב במרץ 2019. רק לפני שבוע צוטטה שרת הפנים כאומרת בקבינט את הדבר הבא, ואני מצטט: יש מלחמה באירופה, יש ביקוש לנשק, למה שלא נרוויח מהמלחמה הזאת, סוף ציטוט. המצב באוקראינה נורא, ההרג, ההרס, הילדים המבועתים והפחד השורר ברחובות. זה מה שעשיתם באוסלו, לא? לפי האו"ם, כבר יותר ממיליון וחצי פליטים נמלטו בתנאים-לא-תנאים מאימת המלחמה. אגב, זאת נוסף לרדיפה הגזענית של המיעוט הרוסי באוקראינה בידי ממשל זלנסקי ובידי פורעים פשיסטים. האם מדינת ישראל מושיטה ידיה לנמלטים המתדפקים על דלתה? שרת הפנים עסוקה בברירה: מי דמו סמוק ומי דמו סדוק, מי כשר ומי טמא, מי לחיים ומי למוות, מי חינם ומי בתשלום מופקע. הממשלה מנסה להשתמש בתירוץ של ניסיונות לייבוא יהודים במקום לקלוט את אלו הנמלטים על נפשם. כי מה שווים הם חיי אדם אם בעורקיו לא זורם הדם הנכון? סירובה של שרת הפנים לקלוט פליטי מלחמה יחד עם התעקשותה למנוע איחוד משפחות פלסטיניות משקף את תפיסת עולמה מעוררת הפלצות, שאותה היטיב לתאר אתמול אורי משגב ב"הארץ" וכך הוא כתב, אני מצטט: "את הרוע הצרוף של אילת שקד אפשר לכמת במספרים. לישראל נכנס עד כה בדיוק פרומיל מפליטי המלחמה באוקראינה. את שרת הפנים זה מוציא מהדעת, ולכן ראוי לדבר אליה בשפה היחידה שהיא מבינה: הדירוג ההיררכי שלה בין זכותם לחיים ולמקלט של בני אנוש יהודים ולא יהודים הוא תורת גזע לכל דבר ועניין", אמר וכתב אתמול אורי משגב. חברי הכנסת, בפברואר 1939 עלה בקונגרס האמריקאי חוק שמגדיל את מכסת המהגרים עד למספר של 20,000,

הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. חכה, גם בן זומא מחכה, כולם מחכים. חברי הכנסת, בפברואר 1939 עלה בקונגרס האמריקאי חוק שמגדיל את מכסת המהגרים עד למספר של 20,000 ילדים יהודים מגרמניה הנאצית לארצות הברית. מול החוק הזה התייצבו האנטישמים ושונאי האדם. עופר, הזמן תם. משפט אחרון.

כפי שאמרה אז אשתו של ה-commissioner האמריקאי להגירה: 20,000 ילדים יגדלו בקרוב להיות מבוגרים מכוערים. כוחות הרשע ניצחו אז. בניצוחו של הסנטור האנטישמי רוברט רייס ריינולדס, החוק נחסם, 20,000 ילדים שהיו יכולים להינצל נותרו בתופת. אני מסיים במשפט אחרון. כמה נורא, תודה, עופר.

ש-60 שנה לאחר מותו פורחים בכנסת ובממשלה ממשיכים של דרכו הנתעבת.

תודה רבה. גם אני רוצה שתי דקות, שלמה קרעי, חבר הכנסת, גם לפניו השעון, תשאל את אורי מקלב כמה הוא קיבל. גם, אתם שואלים. אדוני היושב-ראש,

עופר, אנחנו מוכנים לשלוח אותך לאוקראינה ולקבל במקומך כמה פליטים, לזה אני בטוח ששרת הפנים תהיה מוכנה. נכון, השרה שקד, את תהיי מוכנה לשלוח את עופר לאוקראינה ובמקומו להכניס כמה פליטים? נראה לי שיש הסכמה, קונסנזוס בבית הזה. אדוני היושב-ראש, מה שקרה הלילה, לבושתכם,

הקואליציה, ניסיתם, בעצם הצלחתם, כי כמו שאומרים, "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני", ולכן הפעלתם תשע פעמים את סעיף 98. ומי הפעיל את סעיף 98 כאשר הוא היה לבד בוועדה, כאשר במקביל התנהל דיון בחדר הפנימי עם הקואליציה והאופוזיציה כדי להגיע להסכמות? החליט חבר הכנסת טופורובסקי באופן בריוני ודורסני להיכנס לוועדה, להתפרץ לחדר, להסתכל על השעון ולהגיד "אין כאן אף אחד" ולהתחיל להצביע לבד. הוא אומר: זה היה פה אחד. באמת היה שם פה אחד, רק הפה שלו. תראו מה שטופורובסקי אמר בעבר, כשאנחנו ניסינו להשתמש בסעיף 98 במשורה. הוא אמר כך, כמה ציטוטים, העלה את זה גאיוס בטוויטר ביחד עם ההצבעות שלו, שהוא מצביע פה אחד עם עצמו: הרעיון,

טופורובסקי, של סעיף 98, הרעיון הוא שישתמשו בו במקרים קיצוניים. והוא יושב בוועדה כשיריב לוין וקיש וכל הקואליציה והאופוזיציה בחדר הפנימי בדיונים על הסכמות,

ורק הוא לבד בעד, מי נגד? אין אף אחד, וזה פה אחד. ממשיך טופורובסקי ואומר, הוועדה הזו הפכה להיות חותמת גומי. והוא ממשיך ואומר בזמנו: עוד כמה זמן מישהו אחד יחליט מה יהיה? מישהו אחד. חברת הכנסת ברק, נראה לי שאת משתפת פעולה עם הקואליציה כשאת מפריעה לי, מצחיקה אותך, עושה לך, האמת היא שזה מתאים לחודש אדר.

אנחנו צוחקים הרבה מאוד על חברי הקואליציה הזו, הצלחנו באמת בחודש האחרון לחייך הרבה ולצחוק הרבה לאור כל הכישלונות שלכם.

אנחנו נמשיך להרבות בשמחה גם בשבוע הקרוב ואחריו. ממשיך טופורובסקי ואומר: עוד כמה זמן מישהו אחד יחליט מה יהיה, וכולנו כאן נצטרך לבוא ולאשר את מה שהוא מחליט. זה בדיוק מה שטופורובסקי עשה כאן הערב: הוא לבד ישב בוועדה, גנב את כל ההצבעות לבד, וכולנו אחר כך באנו, הם מסמנים לי שסיימת. הם, הם, ש"ס. סיעת ש"ס במיוחד. אני אספר את זה לדרעי. מרוקאי אומר על תוניסאי, אתה מבין? אני אתן לו חצי דקה בגלל ההסתה של סיעת ש"ס נגדו. של המרוקאים בסיעת ש"ס. לא אמרתי את זה. אדוני, אני מייד מסיים. ממשיך טופורובסקי את המשפט האחרון שלו ואומר: לכן אני מבקש וחוזר ומבקש מהוועדה לא לאשר שימוש כזה דרקוני בסעיף 98. הערב השתמשו בו תשע פעמים לתשעה חוקים. בסוף ביטלנו את זה, כי כפו אותנו עד שאמרנו "רוצה אני".

אבל טופורובסקי, שנוקט את הדרך של יושב-ראש הכנסת, שיושב כאן ונוהג בבריונות, הוא הסמל של הבריונות והדורסנות של הקואליציה הזו ואנחנו נביא לסופכם בקרוב. תודה, חבר הכנסת קרעי. השרה שקד מבקשת להתערב בדיון. עכשיו, באמצע הדיון? מותר לשרה להתערב.

שלא תהרוס לנו את מצב הרוח. היא ביקשה הודעה אישית, אבל אמרתי לה שהיא יכולה להתערב בכל שלב של הדיון. אתה מאשר את זה, מרגי? אני מודה לך, אדוני. חבר הכנסת עופר כסיף, אתה עומד כאן ומנבל את הפה ושוכח, אתה שוכח, את שוכחת, עם רע"מ. שאתה חי במדינה יהודית. אני רוצה לדעת מאיפה האוטו-אנטישמיות הזאת.

אני רוצה לדעת מאיפה אתה מאמץ את האוטו-אנטישמיות הזאת. אני סקרנית, אתה מוכן לענות? אני רוצה לדעת, מאיפה השנאה הזאת והתיעוב הזה, שלך, לקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית? מאיפה?

אני מתנגד לגזענות הפתולוגית שלך, לשנאת האדם שלך, לרשעות שלך. תקשיב, חבר הכנסת עופר כסיף, זה אוטו-אנטישמיות? תודה על ההגדרה החדשה. אתה כבר שנים רבות מטנף, מקלל ומוציא את דיבתי. אני באמת רוצה לדעת מאיפה אימצת,

מאיפה זה בא? ספר פה לכנסת, למליאת הכנסת, מאיפה תופעת האוטו-האנטישמיות הזאת, שכולם יותר טובים חוץ מהאנשים שגרים פה איתנו. אני רוצה לדעת מאיפה זה. מאיפה זה, תגיד לי, אני רוצה לדעת מאיפה זה.

למה בעיניך יהודים פחות טובים מאנשים אחרים? אני רוצה שתענה, למה, למה, שטויות. בעיניך פליט יהודי הוא פחות טוב מפליט שהוא לא יהודי. אני אשמח לדעת. תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת יואב בן צור?

מה מוותר? אחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא הבנתי, לא הבנתי, השרה שקד, על מה יש לה להלין. קודם כול שתסתכל על עצמה ותראה באיזו קואליציה, או לאיזה מפלגות היא חוברת, כדי להמשיך לשלוט ולהיות חלק מהממשלה, אין שרה. איפה השרה? אדוני היושב-ראש, למה היא מתחבאת? פנינה תמנו.

פנינה תמנו שטה?

פנינה, פנינה תמנו שטה. היא גם מתחבאת, מה. אני כאן, אני כאן. השרה, רציתי רק להגיד לך שהחבר'ה העלו יהודים מאתיופיה,

כמה אוקראינים נכנסו היום לארץ, אפשר לדעת?

כמה אוקראינים נכנסו היום לארץ, שרת הקליטה?

לא מצטלם טוב.

זה יערער את האופוזיציה שלכם.

אז שימשיך להפריע? איך אמרתי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת אמסלם. בבקשה, תמשיך. אני מוסיף לך דקה. תודה, אדוני. הממשלה,

תמשיך.

הממשלה הרעה הזו סופגת מפלה אחר מפלה. כל זאת, היהודים באתיופיה, מה איתם?

לא בסכנה, דודי, אתה עולה לנאום עוד מעט, דחילק.

תביע את הכאב שלך מול מיקרופון כאן מייד,

לפנים משורת מהדין, כי החלפת מישהו. יאללה. הממשלה הזאת סופגת מפלה אחר מפלה, והסיבה לכך:

אני לא יודע על סמך מה ראש ממשלה ושר, ששניהם קוראים לעצמם דתיים, מוצאים לנכון לטוס בעיצומה של שבת קודש, בלי שום היתר, בלי שום איזושהי סיבה שאפשר לומר שהיא פיקוח נפש, מחללים את השבת בפרהסיה, בריש גלי, מה שלא עשה שום ראש ממשלה חילוני שהיה לפניהם. וברגע שפוגעים בשבת, חבר הכנסת אבוטבול, ברגע שפוגעים בשבת, השבת פוגעת בהם, ואנחנו רואים את התוצאות. בנוסף, היהירות של השר להמרת הדת, שמנסה להפוך את עם ישראל לחיבור של גויים בגיורים אינסטנט, היהירות הזאת והדיבורים שהוא מדבר על כך שהוא רוצה לקדם ולהתקדם, נא לסיים. הוספתי לך דקה שלמה. ברוך השם, בסייעתא דשמיא ובניהולו ועזרתו של יושב-ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי, הצלחנו לסכל את הבאת החוק הרע הזה, וכיוון דאידחי אידחי, הגמרא אומרת, כיוון שמה שנדחה נדחה, אנחנו מקווים שלא יספיקו ולא יביאו את החוק הזה לעולם, ובמהרה הממשלה הרעה הזאת תכלה מן הארץ.

תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. גילוי נאות. מהמשותפת, כן. חבר כנסת פעיל מהמשותפת. בבקשה. כבוד היושב-ראש, (חוזר על המילים בערבית,) כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, לפני שאני אתייחס לגופו של החוק הזה ושל הצעת החוק הזו אני רוצה להגיד כמה מילים בערבית, אדוני היושב-ראש, בעניין הבוגרים של סיעוד (אומר בערבית: בוגרי סיעוד, מהבוקר הזה יש מאות שיחות וטלפונים מצידם של בוגרי האוניברסיטה האמריקאית הערבית בג'נין, אוניברסיטת א-נג'אח בשכם האוניברסיטה אל-אהליה של עמאן ומכללת אל-מקאסד.)

אחרי זה אני אתרגם. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אני אומר לכל הבוגרות והבוגרים

אשר קיבלו היום תעודת השלמה בשפה האנגלית מהאוניברסיטה הערבית האמריקאית בג'נין, מאוניברסיטת אל-נג'אח וממכללת אל-מקאסד: התעודה הזאת בשפה האנגלית היא כדי שתוכלו להירשם דרך אתר משרד הבריאות, מחלקת סיעוד, הפורטל,

להעלות את התעודה הזאת לפורטל וזהו, אין שום צורך שתיגשו למשרד הבריאות ואין צורך לשלוח את התעודה למשרד

הוא פונה לבוגרים הסטודנטים, הודעה חשובה. בסיעוד, זה לא משהו בחוק הזה.

אני אתרגם, דודו. (אומר דברים בשפה הערבית,

תעודה בשפה האנגלית, מכללת אל-מקאסד, מחר אתם תקבלו את התעודה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם דרך הפורטל באתר משרד הבריאות, ואנחנו נעקוב אחרי כל העניינים. אני מקווה שהייתי ברור ושעניתי על כל הבירורים. יש גם בירור

אני, בחוק הזה, הכותרת שלו היא "חוק-יסוד זכויות בהליך פלילי". ו"הצעת חוק-יסוד זו" וזה כתוב בדברי ההסבר, "נועדה להשלים את המלאכה ולהביא לעיגונן של זכויות מהותיות בתחום המשפט הפלילי, במסגרת חוק-יסוד הממשיך את" המהלך החשוב, "הנחת היסודות החוקתיים הנוגעים לזכויות האדם" במדינת ישראל, אני לא יכול להצביע נגד זה.

על מה הוא מדבר? זה הפלסף.

אז כל מה שיש כאן,

זה דברים שאתה מדבר עליהם כל יום, על הליך הוגן, על זכויות בהליך מעצר, על זכויות בהליך חקירה, על הליך הוגן, על איסור הפללה עצמית.

אבל לא, אלו עקרונות יסוד, אין פה פירוט. תבוא לוועדה, וניאבק יחד, כי יש כמה חסרונות. אני לא אומר שאין חסרונות, יש חסרונות.

למשל, אני אתן לך דוגמה.

במה החוק משנה את המצב היום? בבקשה. דודו, לא, הוא מעגן את זה בחקיקה.

עקרונות. אוסאמה, נא לסיים. אוסאמה. הוא מעגן את המצב היום,

אני מסיים.

אני אתן לך דוגמה. משפט אחרון. בסעיף 15, הפקפקים בתאי המעצר, זה מעוגן? "אדם שאינו דובר השפה העברית זכאי לכך שיבוצעו ההתאמות הנדרשות". מה זה התאמות

חשודים ונאשמים, כשבאופן מעשי החוק בנוסח שמונח עכשיו לפנינו מרע בצורה דרמטית את המצב הקיים היום.

זה חוק שמעגן את פסק הדין של השופט עמית, שלמעשה עשה צחוק מכל זכויות החשודים, הנחקרים והנאשמים, והפך את התכליות של הדין הפלילי לחזות הכול.

אל תציקו לי עם הגנה מן הצדק על כל מיני זכויות, העיקר תכליות ההליך הפלילי.

תשוו את החוק הזה לטיוטת החוק שהייתה ב-1994, של חוק זכויות במשפט, ותראו איך כמעט בכל סעיף הניסוחים פה הולכים אחורה ביחס לזכויות במעצר ובחקירה ולזכות ההיוועצות ולזכות הייצוג על ידי עורך דין ולזכות ההבאה בפני שופט.

בכול החוק הזה מנוסח, אני אומר לכם: החוק, ביחס למה שקיים היום בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים). עכשיו, זאת הממשלה הזאת. גדעון סער צריך להיות מסוגל לשים, לצייץ אחרי זה בטוויטר, עם גרפיקה כזאת יפה, וי, הבטחנו, קיימנו, כותרת יפה, ובפועל הולכים נגד. עכשיו, תראו, יכול להיות, דודי, שהחוק יתוקן בוועדה, יגיעו לוועדת החוקה ויתקנו אותו, הלוואי, אשרי המאמין. החוק הזה לא מגן על זכויות חשודים, נחקרים ונאשמים, הוא מרע את זכויותיהם במצב הקיים. לצערי, הוא מקבע דוקטרינות הזויות של בית המשפט העליון, שסירסו לאורך השנים,

מילים מפורשות שכתובות היום בחוקים שהזכרתי קודם. ושוב, זה כל דבר בממשלה הזאת. בדקה האחרונה אני רוצה להבהיר ביחס לחוק האזרחות: אחרי עבודה של חודשים, שהוביל חברי חבר הכנסת שמחה רוטמן, נכון לעכשיו, על שולחנה של ועדת החוץ והביטחון עומד חוק הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר, שכולל מכסות, כולל שקיפות, כולל פסקת מטרה, שמגדירה את מטרתו ברמת הביטחון הלאומי, ולא רק טקטית. וכמובן, יכולת לשלול מעמד ממי שעובר שורה שלמה של עבירות. כמובן, בין היתר עבירות ביטחון. חוק מאוד משמעותי. אמרנו קודם: אנחנו הפלנו לפני חצי שנה את הגרסה המקורית מכיוון שהיא הייתה מפקידה את מפתחות זכות השיבה בידיו של מנסור עבאס, שלוחץ את אילת שקד, כי בלעדיו אין לה ממשלה ואין לה קריירה פוליטית, והצלחנו להגיע לחוק טוב. ואני שומע עכשיו חריקות בקואליציה, ואני אומר לאילת שקד,

חד-משמעית: אם את תיכנעי והחוק הזה לא יעבור, על הכתפיים שלך זכות שיבה על סטרואידים למדינת ישראל, פגיעה אנושה בביטחונה, ברוב היהודי שבה, בזהות היהודית שבה. וזה הרגע, תודה רבה. אני אומר גם לך, גברתי השרה, כאישה ציונית. זה הרגע שאתם צריכים לבחור בין האינטרסים הכי חשובים למדינת ישראל לבין חשבונות פוליטיים קטנים.

הגיע הזמן שפעם אחת תשימו את טובתה. אני כבר מסיים, אומנם לא דיברתי בערבית קודם, אבל אפשר לתת לי עוד חצי דקה. תן לו, תן לו.

אתה רוצה שאני אשבור את השיניים והם ייפלו פה למטה? יש פה רופא שיניים בכנסת.

אני ממש מסיים. אני אומר עכשיו בשיא הרצינות:

חס וחלילה, החוק הזה לא יעבור ואתם תיכנעו לאולטימטומים של רע"מ ושל מרצ, מפלגות אנטי-ציוניות שחותרות תחת המדינה היהודית, זה יהיה אות קלון.

יש חוק טוב, נעשתה עבודה חשובה מאוד במשך חודשים, ועכשיו בראשותו של רם בן ברק, חבר הכנסת ויושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, תתעקשו על זה. תודה רבה. אנחנו הבטחנו ונעמוד בהתחייבות להצביע בעד,

חבר הכנסת אמסלם במקום ינון אזולאי.

אדוני היושב-ראש, שלא תשתעמם, הבאנו לך, מה,

לא איכנע, רק שלוש דקות. אבל אפשר להיות גמיש. זה בערבית. אתה יודע, זמן זה דבר גמיש. תלוי איזה זמן, כדור הארץ.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברתי השרה, שמעתי את לפיד אומר בתקשורת: אתם לא תאמינו מה הספקנו בשישה חודשים. אמרתי לו: ואללה, אתה צודק.

אחלה ממשלה. אמרתי לו: אתה צודק.

חבר הכנסת לוין, מה שהם הספיקו בשישה חודשים מאז קום המדינה לא היה,

אחלה הישגים. קודם כול, הספקתם לפתוח סוכנות נסיעות, השטיח המעופף,

דרך אגב, אצל לפיד אם זאת נסיעה שהיא עולה פחות מחצי מיליון שקל,

אם זה לא מטוס פרטי שעולה, איך אמרנו, מביא את החבר'ה, נוסעים. וכמובן גם גנץ, אותו סיפור. עזוב את בנט. ופעם בתקופה גם, אחרי איזה 20 נסיעות, לוקחים איזה תיק גב, ועושים איזה תמונה במטוס כאילו אנחנו אנשים צנועים, פשוטים, נסענו פה מאחורה, אנחנו יושבים בבגאז', מאחורה, בכיסא של הדיילות בכלל. זה לפיד, בן אדם של כולה בועה, ריק מתוכן, איש של יחסי ציבור, מרמה כל הזמן. זה בעצם, יש לנו עסק עם אנשים כאלה. בוודאי הספקתם למנות כמעט 36 שרים וסגני שרים, דרך אגב, בקבוצה של 57 איש. רע"מ לא איתכם בממשלה.

כמעט כל בן אדם, יש לו תפקיד. זאת ממשלה שבה כל אחד זוכה. דרך אגב, אלו לא הגרלות, כל אחד זוכה. בממשלה הקודמת.

הממשלה הקודמת הייתה עם למעלה מ-70 אנשים. דרך אגב, גם אם היינו 90 איש, יש הצדקה. 67 איש, כל אחד זוכה. זה לא מפעל הפיס, כולם זוכים. זה יושב-ראש ועדה, קודם כול, 36 שרים, 30 נורבגים זכו, חבל על הזמן. פרנסתם עוד 30 מובטלים שלא היה להם מה לעשות, הסתובבו וחיפשו עבודה. פתחתם את הלשכה, ואמרתם להם: חבר'ה, הגעתם למקום הנכון. הספקתם למנות ראש ממשלה שקרן עם שישה מנדטים, שלא היה דבר כזה בכל תולדות הדמוקרטיות בעולם. הספקתם לפתוח לשכת עבודה. דרך אגב, מיניתם את גיסתו של לפיד, את בעלה של זנדברג, וכמובן את כל החבר'ה מקפה דובנוב, ועוד היד נטויה. בערך 200,

ועל הדרך גם פוגעים בשגרירים שכבר מכהנים,

תחזרו לארץ, החבר'ה פה רוצים תפקידים, אנחנו חייבים. הג'ובים. איך אמר? הג'ובים. הוא עשה ככה ביד. אני זוכר את התנועה, הג'ובים. הג'וב זה בא עם הטיסה, אתה מבין? זה בא עם מסלול הטיסה.

תסתכל לשם.

עוד מעט, תן לי כמה דקות. זה חשוב. מה זה כמה דקות? ודרך אגב, כולם מהצבע ומהמעמד הנכון.

הספקתם להרוס את הכנסת באמצעות קבלן המשנה מיקי לוי. הספקתם לחלק לעצמכם מיליארדים כספים קואליציוניים, דרך אגב כולל לחתולים, אבל שכחתם את חיות הכיס, את הקנגורו בעיקר, בגלל שחצי מהשרים פה הם קנגורו, קופצים ממפלגה למפלגה. את זה לא תקצבתם. בעצם הספקתם לשפץ, תודה רבה. את הבתים של לפיד ב-20 מיליון שקל, והבית הפרטי שלו, של גנץ, ושל בנט, 50 מיליון.

זה ביחד 80 מיליון שקל. חבר הכנסת אמסלם, יש עוד חוק. יש עוד חוק, אתה תקבל עוד שלוש דקות בחוק הבא.

ואני שואל את עצמי רק דבר אחד: אם את זה הספקתם בשישה חודשים, מה יהיה עוד שישה חודשים? להערכתי תהרסו את כל המדינה, לא תשאירו אבן על אבן. משפט סיום מצוין.

ובאמת, אני רוצה לומר לכם, יש לכם אחלה הישגים. באמת, עם ישראל מודה לכם. תודה רבה. חברת הכנסת אורית סטרוק, איננה, אייכלר, חבר הכנסת, איננו. חבר הכנסת יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברות וחברי הכנסת. ינון, פטין.

אנחנו מתנגדים להצעת החוק הזו. אני חושב שדי בנימוקים שהביא כאן חבר הכנסת רוטמן, שאין טעם שאחזור עליהם. אבל בוודאי גם על הניסיון להכניס,

בדלת האחורית

סעיף 1 להצעת החוק הזו, שהוא חזרה על דברים שמופיעים בין היתר בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, איזשהו ניסיון בדיעבד להכשיר את אותו מחטף ואת אותה גנבה שעשו עם החוק הזה בשעתו. אבל אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי לפנות אלייך, חברת הכנסת מיכל רוזין, וכדי לפנות אלייך, חברת הכנסת גבי לסקי. אני ראיתי היום את המופע, חברת הכנסת רוזין, את עם הגב אליי, אני ראיתי היום את המופע המגוחך שלכן עם הגשת ההסתייגויות לחוק האזרחות. ואני אומר לכן בצורה הכי ברורה, אתן לא מפלגה באופוזיציה שמגישה הסתייגויות. אמר חבר הכנסת טופורובסקי בוועדת הכנסת לפרוטוקול: הקואליציה לא תביא חוק שכל שותפותיה לא מסכימות לו. הווי אומר, גם לכם וגם לרע"מ יש זכות וטו על חוק האזרחות. אז מה אתן חושבות, שאתן תגישו הסתייגויות ותעשו כאילו אתן נאבקות בחוק ותרמו את הבוחרים שלכן? אני בעד חוק האזרחות, אני בעד חוק האזרחות,

אבל אם אתן באמת מתנגדות לחוק, יש לכן דרך פשוטה למנוע אותו, להטיל עליו וטו. אבל אם אתן לא מטילות עליו וטו ואתן מוכרות את חוק האזרחות בשביל לקבל, אני לא יודע מה, עוד שלושה חודשים של חברת הכנסת זנדברג כשרת הגנת הסביבה, אל תרמו את הבוחרים שלכם ואל תספרו להם שאתם הגשתם עשרות אלפי הסתייגויות. לא צריך להגיש אפילו אחת, רק להגיד שאתן מטילות וטו על החוק, מרצ ורע"מ. אז מספיק כבר עם הצביעות הזאת, מספיק כבר עם הרמאות הזאת. אם יש לכם דרך, יש לכם אידיאולוגיה, תעמדו עליה. ואם אין לכם, אז תצביעו בעד החוק ואל תעשו משחקים והצגות.

תודה רבה. מעניין, זה מה שיש לך להגיד על חוק-יסוד? חבר הכנסת אופיר סופר. חבר הכנסת משה אבוטבול. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו כאן נמצאים בחוק של זכויות בהליך פלילי. אני רוצה לדבר דווקא על חוק אחר, שזה קודם כול חוק של זכות להיות יהודי אמיתי ולא יהודי מזויף, וגם על זה אולי נצטרך יום אחד לעמול. הערב רצו להעביר פה חוק שהיה גורם לבזות גם את הגיור הליצני הזה, גם את היהודים בכל העולם כולו ובעיקר גם כן את אלה שהתגיירו, הגרים, שבעצם היו מרומים, היו מרמים אותם שכאילו הם יהודים, כאילו הם יהודים, אבל בעצם הם נשארים גויים, גויים לכל דבר. החוק של הערב, שהיו אמורים להעביר אותו אותו ראש ממשלה, אותם שרים, אותה קואליציה הזאת, ונמנע מאיתנו הביזיון הזה. זה בעצם היה גורם לתרמית גדולה לכל אלה שרצו להתגייר פעם. אבל אני לא מתפלא. איך אמרנו קודם, מי שרוצה שהכותל יהיה בתל אביב, כמו אותו רביי שנמצא פה, הוא רוצה שהכותל יהיה בתל אביב, מה הבעיה? הוא גם יכול לבקש שהים יעבור לירושלים,

הוא רק מזיז את זה. אותו אדם הזוי, שאין שום קשר, אפילו מקרי, בינו לבין מה שנקרא הלכה, זה פשוט מבזה לראות את זה. פעם במרצ, יש פה עוד מישהו ממרצ? פעם במרצ היו אומרים: מדינת הלכה, הלכה המדינה. אבל אני רוצה להגיד לכם שהיום בלי ההלכה הצרופה, בלי גיור על פי ההלכה האורתודוקסית של השולחן הערוך, בלי זה באמת הלכה מדינה. המדינה יכולה ללכת, כי בעצם אנחנו מאבדים את מה שעוד נותר לנו ב-70 שנות קיומה. אני רוצה לומר שאנחנו לא ניכנע לכל הקפריזות האלה של אנשים שרוצים כותל בתל אביב. היו גם כאלה שרצו שהמדינה תהיה באוגנדה. אוקיי, אז מה? אז כל מה שיגידו נעשה? אני רוצה דווקא במדינה הזאת,

להודות מעל במה חשובה זו לאלה שדואגים שהמדינה תהיה יהודית, לכל הארגונים, לכל העמותות, בפרט לאלה שפועלים למען שמירת השבת בצביון המרחבי של המדינה, כיושב-ראש השדולה למען שמירת השבת, לאלה שעוזרים בנושא של העירובים, של הגנרטורים, של חלוקת סלי מזון בשבת, עזרה לכל מיני משפחות בעניין שבת המלכה וסדרי לימוד בשבת המלכה. לכם מגיעים תודה ויקר, לכם מגיעה תעודות הוקרה, ובעזרת השם נחלק לכם אותן בימים הקרובים על ידי הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, בטקס הוקרה מיוחד

חבר הכנסת קיש. אחריו, חבר הכנסת מולא, אחרון הדוברים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת שיש הרבה נושאים לדבר עליהם והלילה עוד קצר, ואנחנו מן הסתם נספיק, אבל יש נושא מרכזי שלי חשוב. קודם ראיתי פה את השרה שקד, חשוב לי לעשות סדר, ואני מאוד שמח שהעבודה בוועדת החוץ והביטחון מבשילה לחוק אזרחות עם מכסות, חוק אזרחות שיש בו גם שקיפות, חוק אזרחות שעובר בשיתוף עם האופוזיציה, חלקה, בוא נגיד כך, או רוב חלקי האופוזיציה. למה רציתי שהשרה שקד תשמע את דבריי? כי אני מזכיר לכולם איך נפל חוק האזרחות בסיבוב הקודם. הוא נפל כי השרה שקד הלכה יד ביד עם מרצ ורע"מ.

יש פה נציגה של סיעת מרצ, אני לא רואה פה את רע"מ. היא הלכה איתם יד ביד, הביאה לפה למליאה חוק תפור ומחורר כולו, עם כניעה לדרישות שלהם. הפלנו אותו, ובצדק, למרות ביקורת שהייתה, ביקורת קשה כלפי הליכוד. אמרו לנו, מי שלא הבין: איך אתם מפילים את חוק האזרחות? אמרנו להם, זה לא חוק האזרחות, זה פגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. והינה, אנחנו כולם רואים את האמת: השרה שקד עלתה פה על הדוכן הזה ב-03:00, ושיקרה לכל עם ישראל. היא אומרת: זה אותו חוק. זה לא היה אותו חוק, היו סיכומים עם רע"מ וסיכומים עם מרצ לחורר את החוק הזה. והיום, מה שקורה היום, הסיכומים האלה עם מרצ פגו. אין סיכומים עם מרצ, יש חוק חדש, שמדבר על מכסות, מדבר על שקיפות. אנחנו דואגים ושומרים על ביטחון מדינת ישראל, והאופוזיציה תתמוך בחוק הזה. הוא רוצה שאני אפיל?

תחליטו בליכוד. אני לא יודע אם היית פה כל הדרך. החוק הקודם, שהפלנו, חוק שהיה בתיאום איתכם ויחד עם רע"מ, היה חוק מחורר שהיה נגד ביטחון מדינת ישראל, וטוב שהפלנו אותו. ועכשיו עולה חוק עם מכסות, עם שקיפות. אנחנו לא נאפשר הפקרות בביטחון ישראל. אתם רוצים הפקרות, אתם רוצים להכניס לפה אלפי אנשים ללא בקרה רק בשביל לפגוע בזהות היהודית של מדינת ישראל. זאת מדיניות נכונה,

אני שמח שהשרה שקד מתעקשת על כך שגם הדרישות ההזויות של רע"מ והדרישות ההזויות של מרצ לא נכנסו לחוק. החוק שיעבור זה חוק בתיאום עם האופוזיציה, שישמור על ביטחון ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת פטין מולא, בבקשה. מדינה

תכניסו לראש.

הינה, הרפורמי הגיע.

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבר הכנסת אבוטבול, תירגע, תירגע. תירגע, תירגע. מדינת הלכה, הלכה המדינה. חבר הכנסת אבוטבול, אבוטבול, אתה מפריע לי.

דבר, אבוטבול, אני קורא אותך לסדר. מיכל, מיכל, קצת כבוד. מיכל.

הדרוזים לא נועדו להיות רק סוהרים בבתי הסוהר או אפסנאים או עובדי רס"ר. יש לנו בעדה הדרוזית אנשים משכילים ואנשים חכמים, וכולנו נאמנים למדינה שלנו לא פחות מכל יהודי אחר במדינה, אולי אפילו יותר. היום קודמו במשטרת ישראל, במחוז צפון, 15 קצינים בדרגת פקד לדרגת רב-פקד. תשעה קצינים דרוזים בדרגת פקד התמודדו לתפקיד. כמה מהם קודמו, כבוד היושב-ראש? אתם יודעים? אפס. אני אגלה לכם: מינוס אפס, לא אפס, קצינים בדרגה. תגידו לי, לא מצאתם דרוזי אחד, קצין בדרגת פקד, שראוי לקידום? אתם לא מתביישים? מה, אנחנו רק חוטבי עצים ושואבי מים שלכם? לנו לא מגיע קידום? אנחנו לא בני אדם? אתם כל הזמן מדברים על שִׁוָויוֹן. אדוני השר, כל הזמן מדברים על שִׁוָויון. שִׁוְויון. אני מקשיב, פטין, דבר אלינו. הם לא מקשיבים.

הגשנו חוק-יסוד לעדה הדרוזית שיש בו שִׁוָויון.

שוויון. מה עשו בו? דחו לנו אותו. אבל אנחנו נעביר אותו. בכל מה שקשור לדרוזים אין לנו שוויון ולא פיתוח. רק אתמול בירושלים נפגעו שני שוטרים דרוזים שלנו. השוטר חלבי ברקת, שנפגע מאירוע ירי על ידי מחבלים, והשוטר ח'זים דרש, שנפגע מדקירה על ידי מחבל. אני מאחל מפה רפואה שלמה והחלמה מהירה לשוטרים היקרים.יש לנו בעדה הדרוזית מלא משפחות שהקריבו את טובי בניהם וילדיהם למען המדינה, אבוטבול, אתה מפריע. לא, אתה מפריע, תן לי לסיים את דבריי, בבקשה. הוא מדבר באופן עקרוני. בבקשה. אז לילדים שלנו לא מגיע קידום? הגיע הזמן שתפסיקו עם האפליה הזאת. אני מודיע לך, כבוד השר לביטחון הפנים עמר בר לב, שהעדה הדרוזית מצפה ממך, מאי גולן, אנא ממך,

יש לי עוד חצי דקה.

אני מודיע לך, שהעדה הדרוזית מצפה ממך, ומכל המפלגות, עוד השבוע להסיר את החרפה וההשפלה שגרמת לנו. אנחנו לא מדברים על מישהו פלוני או אלמוני,

אנחנו מדברים על קצינים מהעדה הדרוזית, מתוך קבוצה גדולה, שהם קצינים מוכשרים שנמצאים בכוחות הביטחון.

תודה רבה, חבר הכנסת פטין מולא, אני מודה לך.

אדוני השר, אתה רוצה לעלות? בבקשה. מאי, חבר הכנסת כץ, בוסו, למה בעמידה כולכם? תכבדו את השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בראשית דבריי אני רוצה להזים שמועה

כשהייתי בפרסה. לא נדרש רוב מוחלט לחקיקת חוק-היסוד, נדרש רוב רגיל, רוב רגיל. גם על פי חוות דעת של הייעוץ המשפטי לממשלה,

גם על פי חוות דעת של הייעוץ המשפטי לכנסת. לכן, אני רוצה לומר את הדברים בצורה ברורה. אני מתפלא שהרוב בסיעות האופוזיציה, רוב האופוזיציה, מתכוונים להצביע נגד הצעת החוק. יש סיעות שזה יכול בהן להתקבל באופן טבעי. למשל חבר הכנסת גפני מסיעת יהדות התורה, תמיד היה אומר: אם יביאו את עשרת הדיברות כחוק-יסוד, אני אתנגד, משום שהנציגות של המפלגות החרדיות תמיד התנגדה לחקיקת חוקה.

מהימים שלאחר קום המדינה, שהיה הוויכוח הגדול, ועד לימים אלה, הייתה קונסיסטנטיות בעמדתן נגד החוקה.

הליכוד, לאורך כל ההיסטוריה שלו תמך בחקיקת חוקה. לאחר קום המדינה, כשהיה הוויכוח הגדול, כשמפא"י בראשות דוד בן-גוריון יחד עם הסיעות הדתיות התנגדו לחקיקת החוקה, סיעת תנועת החרות בראשותו של מנחם בגין, עליו השלום, תמכה תמיכה נלהבת ונחרצת בחקיקת חוקה שתגן על זכויות האדם. אבל זה לא היה רק בימים הרחוקים ההם. גם בשנות התשעים, בתחילת שנות התשעים, לפני 30 שנה, כשהובאו לכנסת שני חוקי-יסוד, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק, הליכוד תמך בחוקי-היסוד, אשר הם, כפי שנקבע בהחלטת הררי, התשתית של החוקה, שנקבע שתיכתב פרקים-פרקים, ועדיין לא הושלמה. גם בכנסת השש-עשרה, אדוני היושב-ראש, בשעה שמיכאל איתן עמד בראשות ועדת החוקה, נעשה מאמץ שאפתני גדול מאוד לכתיבת החוקה, לכתיבה מחודשת של כל חוקי-היסוד, שהיו קיימים עד אז ולהשלמת חוקי-היסוד הנוספים. ולצערנו, הכנסת ההיא, כפי שקורה, התפזרה מוקדם מדי, והמהלך הגדול, האמביציוזי הזה, שבאמת הוביל אותו יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט דאז מיכאל איתן, אבל בתמיכת הממשלה, נגדע. זאת הייתה חלק מתפיסת עולם יסודית לאומית ליברלית, ששמה במרכז את זכויות האזרח ואת החירויות שלו. כשקוראים את הדברים שאמר מנחם בגין באותם ימים, הרבה לפני שביקורת שיפוטית חוקתית על חוקי-יסוד הייתה דבר מובן מאליו במדינות הכי מתקדמות, אלה דברים מדהימים. אני רוצה לצטט, אדוני היושב-ראש, מדברים שנאמרו לפני 70 שנה, ב-1952, בהרצאה מאת מנחם בגין. 40 שנה לפני חקיקת חוקי-היסוד ב-1992, וכמו שאמרתי קודם, הרבה לפני שביקורת שיפוטית על חקיקה הייתה מובנית מאליה בדמוקרטיות המערביות, אמר מנחם בגין את הדברים הבאים: "עליונות המשפט תתבטא בכך, שלחבר שופטים בלתי תלויים תוענק לא רק הסמכות לקבוע, במקרה של תלונה, את חוקיותה או צדקתה של פקודה או תקנה אדמיניסטרטיבית מטעם מוסדות השלטון המבצע, אלא גם הסמכות לחרוץ משפט, במקרה של קובלנה, אם החוקים המתקבלים על ידי בית הנבחרים, מתאימים לחוק-היסוד או סותרים את זכויות האזרח שנקבעו בו". והוא מסיים בדברים שבכל מקרה כזה, יינתן לכל אזרח שרואה את עצמו נפגע במישרין או בעקיפין, זכות לעתור, ודבר המשפט יקום. אז מתפיסת עולם מתקדמת שבמרכזה עומדות חירויות האזרח, איך הגענו לרגרסיה הזאת,

תביא להצבעה נגד הזכות להליך הוגן, חזקת החפות, הזכות להימנע מהפללה עצמית, הזכות לייצוג משפטי, זכויות בהליך מעצר, זכויות בהליך חקירה, זכויות של קטינים, זכויות של נפגעי עבירה. כמעט הייתי מתפתה לומר שהסיבה היחידה שהחברים באופוזיציה, שהתנגדו להצעת החוק, מתנגדים לה, היא מהטעם שהם יודעים שיהיה רוב שיאשר אותה, מכיוון שאין למצוא

אחרת להצבעה הזאת. רק אתמול

30 שנה לפטירתו של מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שאין שום ספק ולא יכול להיות שום ספק שחוק-היסוד הזה, שמובא לכנסת היום, הוא ברוח הדרך שהוא התווה במשך עשרות בשנים. אז עכשיו, אדוני היושב-ראש, הגענו לידי כך, שכפי שנמסר, סעיף 1 לחוק-היסוד הוא התירוץ, הוא התואנה, הוא האמתלה, להימנע מתמיכה בחוק-היסוד. אז אני רוצה לצטט אותו לחברים שטרם קראו את הסעיף: "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". למה אפשר להתנגד בפסקה שקראתי? לכך שאדם הוא בן-חורין? לכך שחיי אדם קדושים? אולי למגילת העצמאות? אין אפשרות ליישב. הם חושבים שאתה שכנעת את המליאה, בקואליציה.

ככה זה העמדה המוסמכת. אם כך, עידית, האם השר סער משכנע את, אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה. וזה יהיה מהלך חשוב מאוד של הכנסת, לאחר 30 שנה, בביצור זכויות האזרח, בערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בוודאי שבוועדת החוקה תהיה לנו עוד מלאכה רבה, אבל נעשה את הצעד הראשון והקובע עכשיו. האם, אני מניח שאני צריך לבקש הצבעה שמית.

אז אני מבקש בשם הממשלה הצבעה שמית. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה וההצבעה תהיה הצבעה שמית. בבקשה, נא להתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, אינה נוכחת חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, נגד יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב,

אלון טל,

דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו משתתף בהצבעה אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו משתתף בהצבעה יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה תקראי את שמות אלה (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח ענבר בזק, אינה נוכחת דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת יאיר גולן, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח אביר קארה, בעד אלכס קושניר, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שלא הצביע ומעוניין להצביע?

תמה ההצבעה. תוצאות ההצבעה: נגד,

34. הצעת החוק עוברת לוועדת החוקה. תודה. מעמד האישה. ביקורת המדינה. מעמד האישה, ביקורת המדינה, ועדת הכנסת תכריע. חבר הכנסת סובה, בבקשה. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24) (קרן להשתתפות במימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה, ממדים ללימודים), התשפ"ב 2021, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר הביטחון. יושב-ראש הישיבה, מכובדיי חברי הכנסת, חברות הכנסת, יום טוב, בוקר טוב, לילה טוב. אני מתכבד להביא לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה תיקון להצעת חוק קליטת חיילים משוחררים שיאפשר לעגן את פרויקט ממדים ללימודים, החשוב כל כך לחברה הישראלית, ועל כך ארחיב מייד. הצעת החוק היא בשורה לחיילים משוחררים, והיא רכיב נוסף במסגרת המדיניות שהשר מוביל ביחד איתי, עם הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, להוקרת המשרתים כולם ובפרט המשרתים הקרביים והאוכלוסיות המיוחדות שיש לנו בצה"ל, כמו עולים, חיילים בודדים, חיילים ממגזרים שונים שאינם חייבים בשירות ועוד. בהצעת החוק שבפנינו מוצע לעגן את תוכנית ממדים ללימודים בחקיקה ולתקצב אותה בתקציב הקרן במסגרת תקציב המדינה. מדובר בתוכנית מבורכת, שאותה קידמו הרמטכ"ל הקודם רב-אלוף גדי איזנקוט, ביחד עם שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן,

של חשיבות המערך הלוחם, שהיה וימשיך להיות חוד החנית של צה"ל, מתוך הכרה שמי שביצע שירות משמעותי, חרף קשיים רבים, עלינו לסייע לו ולתת לו את הצעד הראשון באזרחות. במסגרת התוכנית ניתן מימון של עד שני-שלישים משכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה למי שהשלימו שירות בהתאם לקריטריונים. היום אנחנו מבקשים לעגן את ההצעה הזו בחוק. מדובר במהלך אחד מתוך שורה של מהלכים שאנחנו עושים כדי לחזק את מערכי החובה, הקבע והמילואים, תוך דגש על מערך חיילי החובה. בשנה האחרונה שינינו את שיטת המיון, כך שנוכל להתאים טוב יותר את השיבוץ בצה"ל. העלינו את דמי הקיום ב-50%, ואנחנו נמצאים בעיצומן של תוכניות לשיפור התחבורה, המזון ושירותי הרפואה. כדי שיהיה לנו צבא חזק, אנחנו צריכים את כולם, את החיילת הבודדה, את הלוחמת בנ"מ, את העולה מאוקראינה ואת הצבר מתל אביב. כדי שזה יקרה, אנחנו יוצרים מעטפת ראויה והוגנת עבור מי שמשרת.

גם זה צריך להיאמר כאן, רק כמחצית מבני מחזור מתגייסים היום לצה"ל ומיעוט קטן ממשיך לשירות מילואים. המצב הזה מצריך מתווה שירות חדש, שיתגמל עוד יותר את אלו שמבצעים שירות משמעותי ויצרף חדשים למעגלי השירות בצה"ל או בארגוני חברה, ביטחון וחסד אחרים. עיגון מלגת ממדים ללימודים בחקיקה הוא עוד צעד בכיוון הזה, שנותן העדפה ברורה ללוחמים שבחזית. אין ראויים מהם. אני מבקש כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ותעביר אותה להמשך דיון והכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

תודה רבה לסגן שר הביטחון. להצעת חוק זו הוגשו בקשות דיבור. חבר הכנסת יואב גלנט, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני נשאל כל פעם כשאני מגיע לדרום, מה אנחנו יכולים לעשות אל מול הבעיה שהולכת וצומחת לנו מול העיניים, אל מול ההשתלטות על אדמות המדינה, אל מול הפשיעה הקיצונית.

רבותיי, הדבר הראשון הוא להשליט חוק וסדר. אם לא יהיה חוק וסדר, לא יהיה דבר. איך משליטים חוק וסדר? קודם כול, אנחנו צריכים שינויים מהותיים בחקיקה, גם אם זה לתקופת זמן מוגבלת. אנחנו לא יכולים לאפשר תהליך שבו אדם יורה בבית החולים סורוקה ובקצה של העניין הזה משוחרר אחרי יום, שבוע,

חייבת להיות ענישת מינימום. כשאני אומר ענישת מינימום, אני מתכוון לזה שמי שמחזיק בנשק לא חוקי שלוש שנות מאסר. מי שיורה בנשק לא חוקי, חמש שנות מאסר. מי שיורה ופוגע באדם, או סוחר בנשק, שבע שנות מאסר. אלה צריכים להיות עונשי המינימום. דבר שני, להקל בכל מה שקשור לחיסיון על העדים ועל הראיות.

לא יכול להיות מצב שבו המשטרה לא יכולה להביא את מה שיש לה מפני שזה יגיע לידי העבריין דרך הסנגור שלו. התוצאה: המקור הזה ייעלם. חייבים להפעיל פה את אותם כללים שאנחנו מפעילים כנגד לחימה בטרור. מה המשמעות? השופט רואה, דן בזה במעמד צד אחד ומחליט. אחרת אתה מאבד את המקורות. אנחנו חייבים להכניס לתוך ספר החוקים הוראות רלוונטיות שקשורות לסוגי פשיעה שאינם מופיעים: פשיעה חקלאית, פשיעה של גביית דמי חסות, פרוטקשן וכן הלאה. כל הדברים האלה בסעיף החקיקה. הדבר השני שמחויב המציאות לעשות אותו, ומהר, הוא להגדיל את כוחות משמר הגבול, או לחלופין את כוחות המשטרה, כאלה שידעו להיות ת"פ, תחת הפיקוד, גם של צה"ל וגם של משטרת ישראל. אני רואה סדר גודל של לפחות כמה אלפי חיילים בכל מרחב מרכזי של המשטרה. בצפון חטיבה אחת, במרכז חטיבה אחת ובדרום חטיבה אחת, סך הכול עשרות אלפי אנשים שמסוגלים לתת מענה למצבים שהם מצבי חירום. גם בשגרה, אבל גם בשעה של חירום. כלומר, אם אנחנו נמצאים תחת התקפת טילים, לחימה בצפון או בדרום, במקביל לעניין הזה, אנחנו חייבים להיות במצב שאנחנו מאבטחים את הצירים, שומרים על הערים ומגיעים למצב שאין פה הפרת חוק וסדר בוטה ומלאה. הדבר האחרון, שהוא מרכזי לא פחות, הוא מודיעין. את כלי המודיעין שראינו מופעלים רק לאחרונה בדמות כל מיני תוכנות זדוניות, את כל הדבר הזה צריך להפנות לכיוון הנכון, לא לכיוון הלא-נכון, ואמצעים נוספים, בשיתוף פעולה בין כל הגורמים. אלה הדברים המרכזיים. לאחר מכן בא שלב ההפעלה, ואני אדבר עליו בקרוב.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב גלנט. חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מוותר, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר כנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. חבר כנסת יואב קיש, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שראיתי קודם נציגים של כחול לבן שהלכו פה,

חבר הכנסת גינזבורג, אני קודם כול רוצה להגיד ככה לגבי החוק: אני כבר בכנסת העשרים רציתי להעביר חוק ממדים ללימודים, פרטי שלי. אני רץ איתו, ואני מודה שלא הייתי ערני ללוחות הזמנים, אז לא הבאתי אותו. למה לא הצמדת? אני לא עוסק בהצמדות. אני לא מאלה שרצים להצמדות, לא עסקתי. הבאתי אותו בעשרים, בעשרים-ושלוש, ואז אני פתאום אני רואה שאפילו לא הגשתי אותו. אז מיהרתי ולא הצמדתי, אבל אני תומך,

בהצעה. מאוד חשוב היה לי כל האירוע של לחזק את הלוחמים שלנו, זה חוק מצוין. יותר מזה, אני אומר שבדיוני קואליציה-אופוזיציה כל הזמן חיכיתי לראות מתי תביאו אותו. לצערי, לא הייתה מוטיבציה גדולה להביא, וזה עדיין לא הזכיר לי שאני צריך להריץ את החוק שלי. בעניין הזה, כמובן, הייתי עסוק בדברים נורא חשובים. בדיוק, אני הייתי עסוק בדברים אחרים. והחוק הזה חשוב, כי הוא לוקח דבר אחד מרכזי ועושה, מי שנותן יותר צריך לקבל יותר. זה מסר שחשוב מאוד שיצא מהבית הזה, מסר שיחזק את העמידה הנחושה של לוחמי צה"ל, שייתן להם הרגשה שאנחנו אכן רואים את ההקרבה ואת הרצון שלהם לתת מעצמם. אני חושב שזה הדבר הכי נעלה שיכול להיות, ואני מברך את משרד הביטחון, את שר הביטחון, את הכנסת הזו, שראתה לנכון סוף-סוף להביא את החוק הזה להצבעה. אנחנו מאוד בעד. אני ברמה האישית כבר מהכנסת העשרים פועל ורוצה לקדם את החוק הזה. יותר מזה אני אגיד, אני אומר שאנחנו מתקרבים גם ליום המילואים, זה אומנם לחיילים שמשתחררים, אבל גם ליום המילואים, וגם שם צריך לזהות את הפלח המאוד-מצומצם של הלוחמים, של אלה שעושים הרבה ימי מילואים, אלה שבאמת הם חוד החנית בשמירת כוחו של צה"ל ועליונותו על צבאות אויב. חובה עלינו לחזק אותם. חובה עלינו לתמוך בהם ולתת להם את ההרגשה, גם ברמה המעשית וגם ברמה האיכותית, שאנחנו רואים את הצורך לתגמל אותם על פועלם. אני חוזר על משפט הסיום בעניין הזה: מי שנותן יותר צריך לקבל יותר.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן,

אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת איתמר בן גביר, אינו נוכח. חבר הכנסת דוד אמסלם,

תן לחשוב. תעשה הפסקה.

אז אני רואה את זה כמוותר. אין דבר כזה. שתי שניות, מוותר. חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת. בפעם הבאה אל תגיד לי שאני גולש. אני רושם. כל דבר אני רושם. יש לי דף לחבר הכנסת דודי אמסלם. יש דף מיוחד. שלוש דקות לזכותי בפעם הבאה. רשמתי, רשמתי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. רצית להתחלף, הינה הגיע תורך. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשאתם מביאים חוק ממדים ללימודים, אמצע הלילה, תן איזה פסוק. יש לנו עוד את כל הלילה,

לא הולכים לשום מקום. השעון לא עובד. אז מה אם הוא לא עובד? פנינה, מה כואב לך שאני אדבר עוד דקה? היא צריכה להביא אוקראינים. האתיופים כבר הגיעו כולם, עכשיו מביאים את האוקראינים. כשאתם מביאים חוק ממדים ללימודים, צריך לדעת שבלימודים חיילי צה"ל מופלים לרעה. אנחנו הבאנו לכאן, האופוזיציה הביאה לכאן חוק שיתעדף חיילי צה"ל, ובטח לוחמים, שמתועדפים על חיילים אחרים בקבלה ללימודים. מה שקורה היום, יש אוכלוסיות, החוק מתעדף כל מיני פלחים באוכלוסייה, מגיע לאוניברסיטה צעיר מוסלמי בן 18 שלא שירת בצה"ל, והוא מקבל עדיפות על לוחם בצה"ל שלא שייך לאוכלוסיית מיעוטים כזו. כשאתם אומרים "ממדים ללימודים", אל תשכחו שהצבעתם נגד החוק שבא לסייע לחיילי צה"ל, שבא לתעדף אותם. אנחנו הגשנו את החוק הזה שוב פעם, והתמקדנו הפעם רק בתיעדוף לאוניברסיטאות, הורדנו את העניין של שירות המדינה, כדי שזה יהיה נושא חד, נקודתי, ואולי כולי האי, ואולי תבואו להצביע באמת בעד חיילי צה"ל. אגב, בחוק, כאן בסדר-היום מופיע שהקרן תממן 0.66%, שזה לעג לרש, אני מניח שאתם מתכוונים כאן ל-66% ולא 0.66%, ואני מציע לתקן ולהבהיר את הדבר הזה. דבר נוסף שאני רוצה לומר, כשבאים ומדברים על ממדים ללימודים, כשבאים ומדברים על לימודים של לובשי מדים, אני לא יכול להתעלם ממה שקורה עם הסיפור של העברת חיל המודיעין לבאר שבע. המדינה באה לנשיא האוניברסיטה דניאל חיימוביץ' ולסגל שם, והגיעו איתם להסכמות שחיל המודיעין ילמד בקמפוס בבן-גוריון. השקיעו עשרות מיליונים לתכנון, האוניברסיטה התחילה לבנות קמפוס חדש בעלות של מאות מיליונים, ומה קורה עכשיו? צה"ל פתאום חזר בו מההסכמה הזו והולך לכיוון שחיל המודיעין ילמד בתל אביב.

אמרו לי שהרקטור של אוניברסיטת תל אביב מקושר שם בחיל המודיעין, הוא מלווה את המסלולים האלה, ולכן הוא הצליח למשוך את חיל המודיעין של צה"ל, במקום לבוא ולחזק את הפריפריה, ללכת ולהמשיך ללמוד בתל אביב, להפקיר את הפריפריה ולהפקיר את הקמפוס החדש הזה. חברים, יעל רון בן משה, יש לכם הרבה עבודה. זה לא מספיק להביא רק כותרת, צריך לטפל גם בכל הפרטים, ואנחנו כאן,

תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי.

זה רעיון טוב להצעה לסדר-היום, בקשה לדיון מהיר, אז אדוני מוזמן בהחלט לעשות את זה. קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת פטין מולא, אינו נוכח. אתה קואליציה, אתה לא צריך להציע לי דיון מהיר.

חבר הכנסת קרעי, העלית סוגיה שהיא סוגיה חשובה ומעניינת, אז יש לך כלים פרלמנטריים שבהם אתה יכול לעשות את זה.

בסדר, שמעתי, בסדר גמור. יש לנו כלים שאנחנו יכולים להשתמש וחייבים להשתמש בהם. אז אני הצעתי את אחד הכלים שתוכל לנצל. חבר הכנסת יעקב ליצמן, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד ביטן,

חברת הכנסת יעל רון בן משה, מוותרת, חבר הכנסת אופיר אקוניס, אינו נוכח, חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אינו נוכח, חברת הכנסת גילה גמליאל, אינה נוכחת, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח.

גברתי השרה, את רוצה,

תצביע. רגע, שנייה,

כך, אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית, אז נא לשבת ולהצביע על חוק קליטת חיילים משוחררים.

ההצעה להעביר את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24) (קרן להשתתפות במימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה,

התשפ"ב 2021, לוועדת החוץ והביטחון

יש הסכמה, ההצעה תעבור להמשך דיון בוועדת החוץ והביטחון. אם כן, נעבור עכשיו להצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 14) (הוראות מיוחדות לעניין רופא שהורשע

ואני חושבת שבהחלט מגיע לו שאפו על זה וזה דבר מבורך. אני מבקשת את תמיכתכם בהצעת החוק שאני מעלה עכשיו.

לפעמים כשאני מחוקקת חוקים הם מסובכים ומורכבים ולפעמים חוקים הם כל כך ברורים מאליהם שלא ברור איך הם לא קרו עד היום. הצעת החוק שלי אומרת את הדבר הכל-כך פשוט: רופא שהורשע בעבירת מין, הורשע בבית משפט אחרי שהוא פגע במטופלת, במטופל, במישהי שהייתה תחת מרותו והורשע על ידי בית המשפט, לא יוכל לחזור לטפל עד אשר כמובן הדבר ייבדק. היום בעצם הרישיון שלו לא מותלה. צריכים להגיש תלונה במשרד הבריאות, משרד הבריאות צריך לכנס ועדה, צריך לעשות תהליך שלם, ובזמן הזה הוא יכול לטפל. תתפלאו, יש כאלה שאפילו ממשיכים לטפל בעודם בין כותלי הכלא. ולכן ההצעה שלי משנה את ברירת המחדל: קודם כול, מרגע ההרשעה הרישיון מותלה ואז יכול הרופא לבקש לכנס את הוועדה על מנת להלין על הדבר ולבקש שיוחזר לו רישיונו, או ששר הבריאות פועל עם הוועדה על מנת לבדוק את הדברים: האם צריך להתלות את הרישיון? האם צריך לא להתלות? האם לבטל בכלל את הרישיון? הדבר הזה הוא חשוב.

אם לא שמעתם, דבר שנקרא MedToo, כמו MeToo אבל של רופאים. יש כמה וכמה רופאים שהורשעו, כמה וכמה רופאים שעדיין בתהליך עם כתב אישום, וגם פסיכולוג, דרך אגב, למי שזוכר, יובל כרמי. ולכן העניין הזה הוא מהותי כי היום מטופלות ומטופלים הולכים לרופאים וחוששים מאוד מפגיעה, חוששים להתלונן, חוששים לדבר. לצערי הרב, זו באמת הפכה להיות לתופעה נרחבת כמו כל המגפה של אלימות מינית. אז אנחנו נעצור אותה לפחות בשלב הראשון אחרי הרשעה. לאחר מכן, אני מקווה שמשרד הבריאות ייצר מצב שבו אפשר יהיה להתלונן, יהיו ועדות אמיתיות שיקבלו תלונות, יטפלו בתלונות כראוי וכפי שצריך. אז אני אודה לכם מאוד בשעת לילה מאוחרת זו אם נצביע בעד הצעת החוק בקריאה ראשונה ונתקדם לעבר קריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. יש לנו בקשות. נרשמו דוברים לחוק הזה. נעבור על הדוברים. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת קרעי, אתה רוצה לדבר? אוקיי.

חמש.

זו קריאה ראשונה. זו פקודת הרופאים.

חשבתי שנייה ושלישית.

עוד לא הגענו לשם. אמרת "רשות דיבור".

אמרתי דוברים.

בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בימים האחרונים הוציא בג"ץ

שמורה לצה"ל להסביר מדוע לא יכניסו חמץ לתוך הבסיסים, לתוך בסיסי צה"ל, בחג הפסח. נכון שאנחנו ערב פורים, אבל שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. ובג"ץ מגיע ובעצם רומז כאן למדינה, רומז לשר הביטחון ואומר לו: מה שאתה עושה, שאתה לא מכניס חמץ לבסיסי צה"ל, זה בעצם לא טוב. מי שמכם, שופטי בג"ץ, לבוא ולהחריב כאן את היהדות?

שופטי בג"ץ, לבוא ולעקור כאן כל חלקה טובה? מה יש לכם? מה אתם רואים? רוח נושבת מהקואליציה, השלטון כאן במדינת ישראל השתנה, רפורמת הכשרות, רפורמת הגיור. מזל שיש את מנסור עבאס שהתנגד לכם לגיור, אחרת גם את כל חומות ההגנה של עם ישראל הייתם פורצים. כתוב שאין חוששים בפסח שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום. לא חוששים שאם בדקת חמץ בחדר אחד ועברת לחדר השני אולי חולדה בינתיים לקחה חמץ ועברה איתו לחדר שבדקת.

דאם כן, מחצר לחצר ומעיר לעיר ואין לדבר סוף, אי-אפשר לחשוש חששות כאלה. אבל לצערי, כנראה בהחלט צריך לחשוש שמא גררה חיות ממחלקה למחלקה ומבסיס לבסיס. היא רוצה לגרום כאן, להפוך אותנו למדינת כל אזרחיה.

כל דבר שריח יהדות נודף ממנו, הוא מנסה לעקור ולקעקע אותו. והדבר הזה צריך לזעזע כאן את אמות הסיפים. ולשמחתי אני רואה כאן כמעט בקונסנזוס, חוץ מכמה בודדים שלא רוצים להיתפס כאילו יש כאן איזושהי כפייה דתית, לא מבינים שזה מקום המדינה, שזה בקונסנזוס. דוד בן-גוריון הבין את זה, כולם הבינו שחייל דתי בתוך בסיס שיש בתוכו חמץ, זה דבר בעייתי. זה "לא יֵראה לך חמץ, בכל גבֻלך". זה יכול גם להגיע למטבחים. רק עכשיו השופטים הנאורים שלנו שהחליטו שהם נבחרי-העל והם יכולים לשנות כאן סדרי בראשית, הם רוצים לקעקע את הכול. אז אנחנו לא ניתן להם. ואם יש אין צורך, נעשה את זה כאן גם בחקיקה ראשית.

תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

והרווחה חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. בבקשה, חברת הכנסת

לילה טוב, תודה רבה. יושב-ראש הישיבה הנכבד, חברי כנסת נכבדים, אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה), התשפ"ב 2022. הצעה זו היא הצעת חוק ממשלתית, ובה מוצע להאריך הוראת שעה קודמת שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021 עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק חלה גם לגבי זכאים לקצבאות נכות, אזרח ותיק,

הבטחת הכנסה ותשלום מזונות והזכאים גם לתשלום דמי אבטלה. מוצע לקבוע כי לעניין תשלום הקצבאות האמורות יראו את דמי האבטלה כהכנסה מעבודה ומשלח יד.

ההכנסות מעבודה ומשלח יד אינן מובאות בחשבון במלואן לעניין הזכאות לגמלאות האמורות, כך שבהתאם לתיקון המוצע רק חלק מדמי האבטלה ינוכו מהקצבה. הוראה זו תאפשר לחלק מהזכאים לקבל את דמי האבטלה וגם את הקצבה בו זמנית, כפי שבזמן עבודתם הם היו זכאים לקבל גם הכנסת עבודה וגם את הקצבה, ולכן היא מכונה כפל קצבאות. אציין שלגבי קצבת האזרח הוותיק קיימת בחוק הוראה שלפיה לא ניתן לקבל בעד אותה תקופה גם קצבת אזרח ותיק וגם דמי אבטלה, אלא את הגמלה הגבוהה מביניהן. מוצע לקבוע שהוראה זו לא תחול בשנת 2022. יחד עם זאת, דמי האבטלה כן יובאו בחשבון לעניין הזכאות לקצבת אזרח ותיק, ויראו אותם כהכנסת עבודה. לגבי זכאים לקצבת נכות הזכאים לדמי אבטלה, אציין שדמי האבטלה אינם מובאים בחשבון כיום לצורך הקצבה הבסיסית, אך מנוכים במלואם מתוספת התלויים. לפי הוראת השעה, דמי האבטלה יחושבו כהכנסת עבודה ולכן לא יובאו בחשבון כלל לעניין תוספת התלויים, אך כן ינוכו מהקצבה הבסיסית. כדי לא לפגוע בחלק מהזכאים שעשויים היו להיפגע מכך שדמי האבטלה ינוכו מהקצבה הבסיסית, נקבעה ההוראה שהזכאות של המבוטח לגמלה לא תופחת בכל מקרה בשל הוראת השעה. נאמר עוד מילה, זו אומנם הוראת שעה, אולם במסגרת הדיונים ובשיג ושיח שהיה לנו עם האוצר עמדנו על כך שבדיוני התקציב הבאים ההוראה הזאת תהפוך להיות הוראת קבע, ואנחנו נעמוד על כך בהמשך הדיונים מול האוצר. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות, ואני אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום, יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה.

להצעת חוק זו הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות: קבוצת סיעת הליכוד, חברי הכנסת בנימין נתניהו, יולי יואל אדלשטיין, ישראל כץ, מירי מרים רגב, יריב לוין, יואב גלנט, ניר ברקת, גילה גמליאל,

גלית דיסטל אטבריאן,

צחי הנגבי, אופיר אקוניס, יובל שטייניץ, דוד אמסלם, דסטה גדי יברקן, אמיר אוחנה, אופיר כץ, חוה אתי עטייה, יואב קיש, דוד ביטן, קרן ברק, שלמה קרעי, מכלוף מיקי זוהר, אורלי לוי אבקסיס, קטי קטרין שטרית, פטין מולא ומאי גולן,

חברי הכנסת יעקב מרגי, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, חיים ביטון, משה ארבל, ינון אזולאי, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב, קבוצת סיעת יהדות התורה, חברי הכנסת משה גפני, יעקב ליצמן, אורי מקלב, מאיר פרוש, יעקב אשר, ישראל אייכלר ויצחק פינדרוס, קבוצת סיעת הציונות הדתית, חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', מיכל וולדיגר, איתמר בן גביר, שמחה רוטמן, אורית מלכה סטרוק, אבי מעוז ואופיר סופר. הסתייגות ראשונה, קבוצת סיעת הליכוד, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת הציונות הדתית. אתם רוצים לנמק את ההסתייגות או שאתם מסירים את ההסתייגויות ונעבור להצבעה? אני רוצה לנמק. אתה רוצה לנמק? בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש.

יוצא מנקודת הנחה

קודם כול, אני חושב,

שזאת פעם ראשונה שאתה מנהל כשאני מדבר. אולי בחוק ממדים ללימודים. לא, כבר דיברת, דיברת פעם. זו לא הפעם הראשונה, דיברת לפני. אני חושב שכבר היית בזכות דיבור בפעמים הראשונות שהייתי יושב-ראש. הוא רצה להחמיא לך. רציתי להגיד לך שיהיה לך בהצלחה, ואני מאחל לך קדנציה קצרה, ממצה מאוד, אבל שתהיה קצרה.

חבר הכנסת קיש, והיא תהיה ארוכה,

ארוכה זה יחסי. אני רוצה לדבר על שני נושאים. האחד בקצרה: עלה לפה שר המשפטים גדעון סער וטען שיש פה חוק-יסוד שלא צריך 61. כך לתפיסתו נאמר גם על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה ואולי גם ייעוץ הכנסת. אני עוד לא יודע אם זה מדויק או לא מדויק. לי נראה אבסורד שבחוק כתוב שיזדקקו לעגן, הוא מעוגן, וצריך לשנות אותו ב-61, והוא לא עבר ב-61. אנחנו כמובן נבחן את זה משפטית. אני לא חושב שמן הראוי שחוק שלא עובר ברוב שהוא רוצה לשריין לעצמו, לא יגדיר שהוא משוריין ברוב הזה. אז מחר אני אביא חוק בתמיכה של 40 ח"כים או 60 ח"כים ואני אגיד שרק 120 יכולים לשנות. זה לא היה מעולם בכנסת, אני זוכר שהייתה דרישה לכזה חוק בחוק עבר בנושא, נדמה לי שזה היה גם בדירה שלישית. אני זוכר בכנסת העשרים דיון מסודר על כך שאם אתה רוצה לעגן חוק שיהיה לו רוב מסוים, אתה חייב,

נזכרתי מה היה החוק: החוק היה בממשלת החילופים, שרצו להגדיר. הרי גנץ פחד שיהיה לו איזה פירוק ו-65 יעבירו ולא 72, ואז אמרו שהמספר שמעביר את החוק זה המספר שידרוש עיגון. תבדקו את זה. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, לא יכול להיות שהולכים לעגן רוב מיוחד בחקיקה כשאפילו את הרוב הזה לא הבאת להצבעה. לכן אנחנו כמובן נאתגר את זה משפטית. מצטער, אפרת, שנאלצת בשעה כזאת, פשוט לא יכולתי לדבר אחרי השר. אני מבקש לבחון את הנושא הזה ואולי אפילו לתת את ההתייחסות שלכם. אני רואה את נדנוד הראש, אז אני אשמח, במיוחד לאור הדרישה שהייתה, אני לא יודע אם אתה זוכר אותה, בחוק של גנץ בנושא הזה.

הנושא השני הוא הנושא

02:38, ועוד הרבה הסתייגויות בעתיד, אבל אני מקווה להסתפק בזאת. אמרת פה מעל הדוכן שזה ייכנס בתקציב הבא. היה לנו ויכוח עקרוני, אם נכון לעשות את זה לא הוראת שעה אלא חוק קבוע ולכן ההסתייגויות האלה נכנסו. מלכתחילה אנחנו לא התנגדנו לחוק הזה, הוא חוק טוב.

ניסינו לעמוד על כך שהחוק ייכנס כחוק קבוע ולא כהוראת שעה. לאור הסיכומים שלך עם אגף תקציבים, אני מאוד מקווה שהם יעמדו בזה. אני הייתי מעדיף שזה יהיה חוק קבוע, ולכן אני אבקש מהמליאה לקבל את ההסתייגות שמגדירה את זה כחוק קבוע ולא רק כהוראת שעה. בכל מקרה, גם אם ההסתייגות לא תתקבל, אפרת, אני מבקש ממך לוודא ולהקפיד, בסמכותך שאכן הדבר הזה יקרה.

רבה לחבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת שלמה קרעי, גם אתה רוצה לנמק?

ההסתייגויות הן לסעיף 1 או לכמה סעיפים? כרגע יש לך הסתייגות לסעיף 1. זה לפני סעיף 1. כמה הסתייגויות יש לפני סעיף 1? יש הסתייגות אחת ואחר כך יש עוד הסתייגויות,

3, 5,

שלא תשתמש בכולן. אוקיי, אז אני יכול לתת חצי שעה, כי אני לבד פה. אבל עדיין יש פה דברים שמחייבים כל פעם להכריז על ההסתייגות. לא מחייבים, יש לך סמכות לאחד. אדוני, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גברתי יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה, היום היינו בדיון שהראה עד כמה הניתוק בין הממשלה, שאין לה מושג איך לייצג את הפריפריה, את החלשים, את העובדים שמועסקים במקצועות בשכר מאוד נמוך, לבין חלק מחברי הכנסת, גם בקואליציה, שכן אכפת להם וכן באים ונאבקים, כשלא ברור למה צריך להיות מאבק, למה אין כאן איזושהי הרמוניה בין אלה שדואגים לציבור, שנבחרו על ידי הציבור, לבין אלה ששכחו כנראה שהציבור בחר בהם ורוצה שהם יטפלו בו וידאגו לאינטרסים שלו. הם שכחו את זה, אולי כי הם לא נמצאים אף פעם כאן בכנסת, כי הם לא שומעים אף פעם מה קורה, הם לא שומעים אף פעם את הביקורת. את קשובה, את יושבת ושומעת, גם אם את לא מסכימה רוב הזמן. אבל הדברים נכנסים, זה מטפטף, "אבנים שחקו מים". אבל אותם זה לא שוחק, כי הם לא נמצאים כאן. דיברנו היום אצלך בוועדה על שני נושאים מתוך אותה עסקת חבילה. דיברנו על שכר המינימום שהם מעלים באיזושהי עסקה. נכנסו לחדר ההסתדרות והתעשיינים ומשרד האוצר וסגרו איזו קומבינה ואמרו,

יש ארבעה גורמים.

אתה רואה, אני מקשיבה. מעולה. נכנסו לחדר וסגרו איזושהי עסקה על שכר המינימום, שיעלה בחצי שקל ועוד חצי שקל לשעה וכו' וכו', והבנו היום בעבודה שזה בעצם ישראבלוף, כי שכר המינימום צמוד על פי חוק לשכר הממוצע במשק. אם לא היינו מקפיאים את השכר הממוצע במשק, למעשה שכר המינימום היה כנראה עולה בשנה האחרונה וגם בשנה שלפניה, כי השכר הממוצע עלה מאוד. אבל בגלל השונות שהייתה, בגלל חוסר הטבעיות שהיה בנתוני השכר הממוצע בגלל הקורונה, הוחלט להקפיא. לא הוחלט להעלות בשיעור מסוים אלא להקפיא לגמרי, וזה חבל. אבל מה שיקרה בשנה הבאה או לכל היותר בעוד שנתיים, השכר הממוצע במשק ימשיך לעלות, יש צמיחה ואנחנו במצב טוב בנושא הצמיחה במשק, השארנו לכם כלכלה פורחת והדבר הזה נותן את אותותיו. ומה שקורה זה שבמקום ששכר המינימום יעלה לפי המנגנון שקבוע בחוק, שזה 47.5% מתוך השכר הממוצע במשק, אז מעלים אותו בחצי שקל לשעה או ב-100 שקלים בשנה או משהו כזה. העלינו את השאלה, ואני לא זוכר, גברתי היושבת-ראש,

אני לא חושב שהייתה תשובה: האם כמו כשכחלון העלה את שכר המינימום, שאנחנו העלינו ל-5,300, למרות ש-47.5% מתוך השכר הממוצע היה נמוך ממנו הפרשנות הייתה שהולכים לפי הגבוה, בין השכר שקבעו לבין מנגנון ההצמדה, האם זה באמת תקף גם לגבי אותה עסקת חבילה? מה שהם אמרו במפורש הוא שיש איזה מכתב מהמנכ"ל שאם נגיע למצב כזה שהשכר הממוצע יהיה גבוה יותר, המנגנון האוטומטי יהיה גבוה יותר, אז הם יטפלו בזה שזה לא יעלה. זאת חוצפה ושערורייה. בעצם הם אומרים: אנחנו לא רוצים להעלות את שכר המינימום, אנחנו רוצים להפך, להוריד אותו, שלא יוצמד לשכר הממוצע כמו שהחוק קובע היום. בזה, אני מקווה, וראיתי היום את חברי הוועדה, קואליציה ואופוזיציה,

לא כולם, נאבקים בקומבינה הזאת, שבעיניי היא קומבינה מושחתת. הדבר השני שדיברנו עליו היום, גברתי יושבת-ראש הוועדה ואדוני היושב-ראש, זה הנושא של השעות הנוספות. בעצם מה הם אומרים? באים לעובדים שמשתכרים, עובדים מאוד קשה, סוכנים, אנשים שעובדים במשמרות של 12 שעות, ואומרים להם: רגע, אתם עובדים רק שלוש משמרות בשבוע של 12 שעות, לא תקבלו שעות נוספות על אותן שעתיים או ארבע שעות נוספות, אלא אנחנו נסיט לכם את זה ליומיים האחרים בשבוע שבהם אתם לא עובדים, ובכך נפגע בכם באופן משמעותי בשכר. שוב, האווירה בוועדה הייתה שלא נאפשר דבר כזה, אלא אם כן זה יהיה בהסכמת העובד. יש עובדים שבאמת רוצים לעשות את זה,

אם זה בהסכמת העובד. אדוני, אני רק עוצר אותך, כי נגמרו חמש דקות.

כי יש לנו עוד הסתייגויות ואתה היחיד. לכן אני אומר שלהסתייגות לסעיף 1, הסתייגות מס' 2, יש לך חמש דקות נוספות.

אבל כשיש כמה הסתייגויות לסעיף אני רשאי לאחד את הדקות האלה. אתה לא יכול לפצל אותן. הוא ביקש בנפרד.

פעם אני אעצור אותך ואני אתן לך חמש דקות להסתייגות. לא, אדוני. אתה יכול לפצל כשזה סעיפים שונים. הינה, תשאל את מזכירת הכנסת. היושב-ראש ביקש,

אין לו סמכות בתקנון לפצל הסתייגויות כשהן לאותו סעיף. למרות שזה דיון פילוסופי עכשיו, כי אני היחיד כאן, אבל ליושב-ראש אין סמכות לפצל כשזה הסתייגויות לאותו סעיף. בהחלט רשאי לפצל: חמש,

אתה לא רשאי לפצל, אדוני. חוות הדעת של היועצת המשפטית, חבר הכנסת קרעי, מחר תבדוק עם הייעוץ המשפטי. אני בדקתי. זה לא עניין עקרוני. בכל זאת אנחנו מקפידים על הזמן, אז אני מוסיף לך חמש דקות. אתה מדבר במסגרת הסתייגות מס' 2. בבקשה,

אתה יכול להמשיך. עכשיו אני אומר לך, יושב-ראש הישיבה, שבתקנון, אני מציע לך לקרוא את התקנון על בוריו בנושא הזה, יש לך סמכות לפצל הסתייגויות, כלומר יש לך סמכות לאחד כאשר מדובר בסעיפים שונים. כאשר מדובר באותו הסעיף, המנמק מנמק את ההסתייגויות לאותו הסעיף יחד. זה מה שכתוב בתקנון, ואין לך סמכות לפצל את זה. אני מבקש מהייעוץ המשפטי שיושב כאן לתת תשובה, למרות שזה לא דחוף לעכשיו. שגית בפירוש, אני בטעות שמתי לך עשר, אז זה בסדר. בסדר, שים מה שאתה רוצה, הכול טוב. אתה עשית כפי מידת הצדק ולא כפי מידת הניסיון להשתמש בתקנון כקרדום לחפור בו,

ושלא בצדק הפעם. אז הנושא הזה של השעות הנוספות, בעצם רוח הוועדה הייתה שלא נאפשר את זה, שלא נאפשר לעשות את זה בלי הסכמת העובד, וזה מבורך בעיניי. אני מקווה שלא תתקפלו בסוף, כמו שאביר קארה למשל התקפל כאן על כל דבר. הוא יצא בהצהרות והוציא סרטונים על הפנסיות התקציביות, ובסוף בא והצביע כאן בעד. אז אני מקווה שאת, גברתי, ביום האישה הבין-לאומי, יהיה לך כושר עמידות,

כושר עמידות ראוי לשבח ותצליחי לעמוד בזה. אני חייב לציין לשבח, אם כבר מדברים על יום האישה הבין-לאומי,

היועצת המשפטית, שפניתי אליה כשהממשלה הגישה את עסקת החבילה הזאת. היא כתבה במפורש בהצעת הממשלה שאם יעזו בכנסת לעשות איזשהו שינוי, הצעת החוק תימשך באופן אוטומטי ותחזור לממשלה ובעצם תתבטל, בעצם בניסיון חסר תקדים של רשות מבצעת להיכנס לתחום העיקרי של הרשות המחוקקת ולאלץ אותה לקבל חקיקה ככתבה וכלשונה. פניתי לשגית היועצת המשפטית, אמרתי לה, ביקשתי ממנה להגן על כבודה של הכנסת. יושב-ראש הכנסת צריך לעשות את זה באופן אוטומטי, אבל אני לא יודע מה היו תוכניותיו. פניתי ליועצת המשפטית והיא בהחלט הוציאה מכתב ליועצת המשפטית לממשלה ואמרה לה שאנחנו לא נאפשר דבר כזה, שממשלה תכתוב ככה בתוך חקיקה כזאת שהכנסת לא רשאית לערוך שינויים. אני בהחלט שמח ומברך על, הממשלה קיבלה הערה שהיא לא תגיש את החוק הזה כי הוא לא ייכנס. כן, כן, אמרתי שאני מברך על, לפני שהיועצת המשפטית כתבה. אה, לפני.

אנחנו לא עובדים אצל הממשלה. מצוין. אז גם לך מגיע כל הכבוד על זה. שמרת על כבודה של הכנסת בעניין הזה. בדרך כלל אתה לא שומר על כבודה של הכנסת מול האופוזיציה.

תגיד, לא מדבשך ולא מעוקצך.

הבנת. קרעי, השעה 02:48. וגברתי השרה? את נורבגית, מה יש לך לעשות? היא צריכה לקלוט עולים מאוקראינה, תן לה ללכת. היא מטפלת בדברים חשובים. בינתיים בנט רק הלך לרוסיה ועשו עליו סיבוב, כמו שפוטין עשה על מקרון. ובמקום שאנחנו נלמד מוסר השכל ממקרון, שבא יומיים לפני הפלישה ופוטין גרם לו להאמין שהוא יכול לעצור את הפלישה, ובעצם רק עשה עליו סיבוב ונתן הרגשה לעולם שהינה, הוא מנהיג שזוכה לקרבה למנהיגי המערב, בנט עשה את אותה טעות, לא למד מהטעות, לא התגלח על הטעות של מקרון. ומה שאנחנו רואים היום, רוסיה מגנה אותנו, מוציאה מכתבים נגדנו. הדבר הזה בעצם מוכיח עד כמה בנט, במקום לטפל בנושא האקוטי, בנושא הגרעין האיראני, בנושא שבאמת מסכן את ביטחונה של מדינת ישראל, אנחנו עמדנו כחומה בצורה,

אני לא הייתי שם, נתניהו, ראש הממשלה, עמד כחומה בצורה מול דעת הקהל העולמית בארצות הברית וגרם לארצות הברית לסגת מהסכם הגרעין המסוכן ולהטיל סנקציות על איראן, מה שעיכב את הגרעין האיראני במשך עשור. מנהל סבא"א בזמנו אמר שב-2012 לכל המאוחר כבר יהיה לאיראן נשק גרעיני. אי-אפשר לעצור את זה, ככה הוא אמר. ובא נתניהו ובכוחות משותפים עם מנהיגים בקהילה הבין-לאומית הצליח לעכב את התוכנית הזאת במשך כעשור, והיום מה אנחנו שומעים? בא נציג רוסיה בשיחות לגרעין האיראני ואומר: האיראנים קיבלו הרבה יותר ממה שחלמנו שהם יקבלו. הם התעקשו על כל דבר והצליחו, והם קיבלו דברים שלא חלמנו. אומר את זה נציג רוסיה להסכמי שיחות הגרעין, להסכם המסוכן. ואיפה לפיד? ואיפה בנט? ואיפה גנץ? איפה כל החבורה? איפה הקבינט הביטחוני שלנו? למה הוא לא מתכנס ומקבל החלטות קשות, חריפות, גינויים? מה אנחנו שומעים? הם רופסים, הם פשוט חלשים, הם לא מסוגלים להתמודד עם אתגרים אמיתיים, ובמקום זה הם משחקים במסע של יחסי ציבור על חשבון אזרחי מדינת ישראל. את הפיגוע, את הנזק שהם עושים לאזרחי מדינת ישראל, ייקח לנו הרבה הרבה זמן לתקן, ואנחנו רואים את זה גם בתוך-תוכנו. ארבעה פיגועים בעיר הבירה ירושלים בשבוע האחרון ושרפת בית כנסת היום ברמלה, ומה אנחנו רואים?

שום גינוי, שום אמירה. עמר בר לב, הדבר היחיד שיש לו לומר זה: ניצים משני הצדדים, הטרוריסטים ואלה שמלבים את האש, היהודים, אלה הקיצונים שמלבים את הדבר הזה.

אתם ממשלת ישראל. מה הפכתם להיות, ממשלת ישמעאל? הפכתם להיות אלו שכאשר טרור משתולל ברחובות אתם שותקים וסותמים את הפה. למה הקמנו את המדינה הזאת? שיבואו חדלי אישים כמוכם ויהיו רופסים כל כך ויקימו ממשלה עם האחים המוסלמים? ומהפחד מהאחים המוסלמים אתם פשוט לא מסוגלים לצאת חוצץ ולהשמיע קול ברור, קול נחרץ כנגד אלו שמבקשים להשמיד אותנו. פשוט לא ייאמן. יש דבר נוסף שדיברנו עליו, שהזכרנו היום, וזה הנושא של מס הבלו על הדלק. כאשר הממשלה העלתה מיסים, וכבר דיברנו על זה שהעלו מיסים לא בגלל מניעים אידיאולוגיים, למרות שאתה נוטה לחשוב ככה, חבר הכנסת טל. תמר זנדברג, שהיא השרה להגנת הסביבה, שהעלתה את המיסים על החד-פעמי וגרמה לכל ההתייקרויות בסופרים ועל מוצרים נוספים, יושבת כאן,

כשלידה ספלי חרסינה, יושבת ושותה בכוס חד-פעמית. ועומדת כאן על הדוכן ואומרת: נכון, תקלות קטנות קורות. זה רק מראה עד כמה זה לא אידיאולוגיה,

אתם משיתים נזק כלכלי, משיתים קושי כלכלי על משפחות ברוכות ילדים, על כאלה שקשה להם והם ייקנו בכל מקרה כי אין להם ברירה, ואתם בעצמכם ממשיכים לזהם את מדינת ישראל עם שימוש בכלים חד-פעמיים. השרה להגנת הסביבה בכבודה ובעצמה ממשיכה לעשות את זה. הבושה צריכה לכסות אתכם בהתנהלות הזו, וכאשר אתם גרמתם לאותן עליות מחירים, תבואו לפחות לקראת האזרחים. אתם יודעים, מישהו כאן יודע כמה מס המדינה גובה מדלק? אתה יודע, חבר הכנסת טל, כמה מס? אתה יודע, יבגני?

סביב 20 מיליארד, משהו כזה.

אה, באחוזים.

140% מס. אני אסביר לך למה המונחים מבלבלים.

אני אסביר לך, אני אגיד לך בדיוק, אני בדקתי את הנתונים. היום מחיר הדלק הוא 7.05, 2.3 מתוכו זה המחיר שמשלמים לבז"ן, זה מחיר הדלק הגולמי. עוד 0.57 אגורות זה דמי הניהול ושאר הדברים שהחברות מרוויחות, חברות הדלק. סך הכול, 2.87, זה מחיר הדלק בלי מיסים, לפני מס. על זה תוסיף את מס הבלו,

3.3 בערך, משהו כזה, 3.4, ואת המע"מ, שזה עוד שקל. זאת אומרת בערך 4.4 זה מס, 2.87 זה מחיר הדלק. מס מצוין. מס מצוין. בטח מצוין. איך הגעת ל-140%, לא הבנתי.

אם זה 3.4 מתוך 7, זה פחות או יותר 65%. לא. למה מתוך 7?

כי אתה מסתכל על מחיר הדלק. כרגע הצגת את מחיר הדלק. לא, אני שאלתי כמה מס הממשלה מטילה על הדלק. אתה מוכר מוצר, חברה מוכרת מוצר, היא משלמת מס על מה שהיא הרוויחה.

חברת הדלק מוכרת מוצר, היא רוצה למכור אותו, אתה מתכוון לעלות הדלק. לא עלות הדלק. לא, זה כולל רווחים.

זה כולל רווחים של החברה. 2.87 זה עלות הדלק, כולל הרווחים שחברת הדלק מרוויחה. במקום שאנחנו, אזרחי ישראל, נקנה ב-2.87 או קצת יותר ונשלם אחוז קטן, תמשיך את החמש דקות הבאות,

אני רק רוצה לציין שההסתייגות השלישית, מס' 3, זאת הסתייגות תקציבית, וכך בעצם היא מחייבת רוב של 50 חברי כנסת. במסגרת הזמן שיש לך, חבר הכנסת קרעי, יש עוד שלוש הסתייגויות, ויש לך חמש דקות לכל אחת. אז אני אתן לך עוד חמש דקות. תמשיך, בבקשה.

הוא כבר עשה את החשבון, חבר הכנסת טל. אל תדאג לו.

הוא כבר דיבר במסגרת ההסתייגות השלישית חמש דקות. אני מבקש לא להפריע.

יש לך עכשיו חמש דקות בהסתייגות מס' 4. אל תדאג לי.

נכון שבאחוזים פה הוא לא דייק אבל חשבון הוא יודע. לכן, אני חושב, בעיניי, שבשעה כזו של עליות מחירים, כשמחיר הדלק משפיע באופן ישיר, גם במישרין וגם בעקיפין, על מחירים של הרבה הרבה דברים במשק, צריך להגביל את המס הזה לשיעור מסוים.

100% מס, 100% מס זה גם המון. צריך יותר מ-100% אחוז מס? למה צריך להגיע ל-140% מס?

שום שכל, קצת לבוא לאנשים ולהגיד: אנחנו רואים שאתם קורסים, אנחנו רואים שמחירי החשמל עולים, אנחנו רואים שאת העצמאים עדיין לא פיצינו. העצמאים, אפילו המערכת לדיווח על ימי בידוד, שהבטחתם לשלם להם, המערכת הזו עדיין לא עובדת, אתה יודע את זה? חודשים כבר. הבטחתם לפצות אותם על ימי בידוד. המערכת, עדיין מגדירים אותה, עדיין לא נפתחה להם לדיווח. מתי תתעוררו?

זה שאתה לא משלם על הדלק ואתה מבסוט,

אז אתה חושב שכולם כמוך? יש אנשים בנתיבות, באופקים, בירוחם. כן, גברתי השרה, במה אני יכול לעזור לך? מה אני מקבל? את תצביעי בעד חוק שלי בוועדת שרים לחקיקה? אתה תבוא איתי, תשנס מותניים ותקלוט איתי את העולים מאוקראינה, זה התפקיד שלך. את רוצה שגם, את נורבגית, למה? אתה אדם ציוני ואתה מעיד על עצמך ככזה. את נורבגית ואת לא חברת כנסת. את אמורה להתעסק רק בקליטת העולים היהודים מאוקראינה. אז תראה מה אתה עושה. אתה נותן לי לשבת פה במקום לקלוט את העולים. תישני שש שעות מטכ"ליות, תקומי ב-09:00. אני נתתי לך קרדיט, יש לי פה התערבות. יש לי פה התערבות, אמרתי שאתה לא תמשוך סתם, אתה יודע שאני צריכה לקלוט את העולים. אז עוד חמש דקות בשבילך. אתה צדיק. גברתי השרה, יש לו עוד שתי הסתייגויות, חמש דקות כל אחת. אגב, שתי הסתייגויות תקציביות. חסכתי לך שבע וחצי דקות. לא מספיק לך? אוקיי.

אז באמת אני רוצה לומר שזה נחמד להביא חוקים ולתקן דברים בקטנה ותיקונים קוסמטיים, אבל תחשבו קצת על אזרחי ישראל. תחשבו על אלה שאין להם, אלה שלא מסוגלים לגמור את החודש, אותם עצמאים שמשוועים לפיצוי שהבטחתם להם. אפילו את הפיצוי על ימי בידוד לא נתתם להם, משהו. תחשבו. אנחנו תומכים בכם,

אני מקוזז ומצביע בעד חוקים טובים שלכם. אנחנו כאלה, אנחנו לא כמוכם. כשאנחנו מביאים חוק טוב אתם מתנגדים באופן גורף. אז בחייאת, תחשבו קצת על אזרחי ישראל. אני רוצה לסיים מתוך פרשת השבוע. עכשיו זה מעניין. כי חוץ מהנזקים הכלכליים, רגע, מה הוא אומר כאן? גברתי השרה, כמה שמיות את רוצה שאני אעשה? גברתי השרה, כמה הצבעות שמיות את רוצה? יש לנו לפי הסיכום שש הצבעות שמיות.

אוקיי, אני אשקול את זה.

אני יודעת שאתה עומד במילה.

נתתי מילה, זהו, נגמרו הדקות שאמרת, אין יותר. לא, זה לא זה. זה התחיל משתי דקות. יש לי עוד שלוש וחצי דקות.

קראנו בפרשת השבוע: "אלה פקודי המשכן משכן העֵדֻת", והפרשה מסיימת: "כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם". רש"י אומר: מה זה 'המשכן משכן'? זה רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנים. בעצם המקדש שנחרב הלך, כביכול, משכון על עם ישראל. ורבי חייא בר אבא במדרש רבא אומר: למה אומות העולם שונאי ישראל דומים? לאדם שהיה שונא למלך ולא יכול לפגוע בו. מה עשה? הלך לאנדרטה שלו, שהיא מפרסמת את כבודו ומלכותו של המלך, וביקש להפילה. מכיוון שהתיירא מהמלך שיהרגנו, ניסה לחתור חתירה תחת הבסיס של האנדרטה כדי לנתק אותה, וכך תיפול האנדרטה. זה המשל שמביאים במדרש. ככה גם שונאי ישראל. שונאי ישראל לא יכולים להילחם בקדוש ברוך הוא.

רוצים להילחם באנדרטה שלו. מה האנדרטה של הקדוש ברוך הוא? זה עם ישראל. הם מפרסמים את כבודו ומלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל הם יודעים שהם לא יכולים להילחם גם בעם ישראל.

כי עם ישראל שומרים תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא מגן עליהם. אז הם מנסים לנתק את הבסיס של האנדרטה, את הקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ומנסים לבטל. ואז הם אומרים, נבטל את ישראל מתורה ומצוות, כמו שכתוב בהתחלה: "יתיַצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו".

"ננתקה את מוסרותימו", בואו ננתק את הכבלים שלהם לקדוש ברוך הוא.

"יושב בשמים ישחק אדוני ילעג למו".

כי עם ישראל, יש להם את המשכון, שזה בית המקדש, שהלך משכון כנגד עם ישראל. הפרשה מסיימת: "כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם". מה זה בכל מסעיהם? הרי מה היה כשהם חנו? מה היה כשהם עמדו? הרי רוב הזמן במדבר עם ישראל עמדו, זה לא 40 שנה שהם הלכו. היו מקומות שהם נשארו שנה, אפילו כמה חודשים. מה היה שם? לא היה ענן? היה ענן.

אז מה זה דווקא "בכל מסעיהם", אגב העלייה מאוקראינה והעלייה מאתיופיה? כשאדם חונה והמטרה שלו היא להמשיך במסע, זה נחשב שהוא במסע. גם כשאני עולה מאוקראינה ואני מחכה בטרמינל, אני נחשב שאני, חלק מהמסע שלי. אותו דבר לגבי לימוד תורה, לגבי מצוות. כשאדם עושה את הפעולות שלו אבל הוא יודע שהוא עושה את זה כדי לחנך את הילדים לתורה ודרך ארץ, כדי ללכת לשיעורי תורה, כדי לעשות דברים טובים, לעשות גמילות חסדים, גם כל הפעולות שהוא עושה, גם העבודה שהוא עובד, נחשבת לו הכול כמצווה אחת גדולה, וזה "בכל מסעיהם". הקדוש ברוך הוא אומר: לא משנה באיזה מצב תהיו, במצב של יומם או במצב של לילה, במצב של הארת פנים או במצב של הסתר פנים. כשמתן כהנא עלה בשבוע שעבר והציג את החוק שלו נגד הרבנות הראשית, אמרתי לו: מתן, הלילה ראש חודש אדר. בראש חודש אדר אתם תיפלו עם חוק כזה. ככה צעקתי לו מפה, זה מוקלט. צחקו עליי. בא אליי מישהו מחברי הכנסת, אמר לי: קרעי, זה אירוע גמור.

חבר הכנסת קרעי, אני חיכיתי. בכוונה לא הפעלתי שעון כדי לשמוע את פרשת השבוע.

כשנבחרתי לכנסת אז לימדו אותי, אמרו לי: כשמדברים דברי תורה הזמן עוצר, אז עצרתי לך את הזמן. אין צורך לעצור, אני מייד אסיים.

תסיים בפרשת השבוע., אני חושב שזו הדרך הכי טובה לסיים ונעבור להצבעה. אם כן תסיר את ההסתייגויות אז לא נצביע, נצביע על החוק, ואולי תצטרף גם לשרת העלייה והקליטה לקלוט את העולים ולפגוש. דרך אגב, מתי מגיע המטוס, גברתי השרה?

בבקשה, אז הינה.

אז אני בטוח שחבר הכנסת קרעי יצטרף לטקס המרגש בנתב"ג. אגב, אני חייב להגיד משהו. אתמול אני השתתפתי בטקס מרגש בנס הרים. יש 100 יתומים בני בית יתומים מז'יטומיר שהגיעו. בית היתומים נתמך על ידי חב"ד באוקראינה. זה היה טקס מרגש. את היית בנתב"ג, אנחנו פגשנו את הילדים בנס הרים.

הם כרגע נמצאים בנס הרים, אז כל אחד מחברי הכנסת ששומע אותנו מוזמן להגיע לנס הרים.

לכבד ולהביא מתנות, לתת לפורים, לספר להם את פרשת השבוע, דרך ארץ. ותאמין לי, הם ישמחו לשמוע את כל דברי התורה, זה בטוח.

אני רק רוצה להשלים את הסיפור, בקצרה. שאזרחי ישראל יבינו מה קרה כאן.

שתי טעויות, שבאופן סטטיסטי ההסתברות שהן יקרו שואפת לאפס. בדרך כלל יש טעות אחת של חבר כנסת, שזה על חודו של קול וזה יכול ליפול, זה נופל. כאן קרו שתי טעויות, במצטבר, שההסתברות של כל אחת מהן היא מאוד קלושה. גם מרב מיכאלי הגיעה ואמרה: לא משתתפת, כשהיא לא ידעה שהיא לא מקוזזת. היא משום מה אמרה: לא משתתפת. וגם ניר אורבך אמר, סימן: לא משתתף, ואז חזר והצביע בעד. שתי הטעויות האלה גרמו שיהיה תיקו 51. בראש חודש אנחנו אומרים, אנא ה' הושיעה נא. "נא" זה 51, אז החוק שבא לקעקע את הרבנות הראשית נפל בליל ראש חודש אדר. אני חושב שאין דבר טוב מזה לסיום הדברים. אני רוצה לסיים. בכל מסעיהם "ענן ה' על המשכן יומם". הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל. אנחנו לא מודאגים,

לא לקדוש ברוך הוא ולא לתורתו. גם יומם וגם לילה, בכל מסעיהם ה' איתנו.

תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. בהחלט דברים, כמו שאמרתי, תמיד כשמדברים על פרשת השבוע זה טוב. הסתייגות מס' 5 היא הסתייגות תקציבית, שדורשת רוב של 50. כמו כן, הסתייגות מס' 6 היא הסתייגות תקציבית, שדורשת רוב של 50. לסעיפים 4 ו-5 אין הסתייגויות. אתה סיימת עם נימוק ההסתייגויות?

אתה רוצה להצביע על כל ההסתייגויות או שאנחנו רק נצביע על הסעיף? אני חושב שאחרי הסיפור המרגש שלך, בשעה 3:07 זה מספיק. אז אדוני מסיר את כל ההסתייגויות.

תודה רבה לחבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת קרעי מסיר את ההסתייגויות. חוץ ממך,

יושבת-ראש הוועדה היום ניהלה דיון כל כך טוב.

שמגיע לה. תודה רבה, אוקיי. אז הוסרו כל ההסתייגויות. לסעיפים 4 ו-5 אין הסתייגויות. בכך אנחנו נעבור להצבעה כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, הצבעה על סעיפים 1 5. הצבעה. סעיפים 1

אם כן, בעד, ארבעה, אפס מתנגדים. ההצעה הזאת עברה בקריאה שנייה,

רק שנייה. יש עוד הצבעה בקריאה שלישית. אנחנו נצביע עכשיו בקריאה שלישית כנוסח הוועדה. אני מבקש להצביע. הצבעה. חוק הביטוח הלאומי (תיקון 229) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה), התשפ"ב 2022,

בעד ארבעה. אפס מתנגדים. הצעת חוק זו התקבלה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים. לגבי בקשות רשות הדיבור, אז אף אחד לא נמצא פה.

רבותיי, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, היום, למעשה, יום שלישי, ה' באדר ב' התשפ"ב, 8 במרץ 2022, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.